לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 10, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. נושא השאילתה: משבר טיפולי קרינה בבית החולים זיו.

גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה בפני סגן השר. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, השר בפועל, באפריל משרד הבריאות הורה להפסיק קבלת מטופלים לקרינה בבית החולים זיו בנימוק של "אי-קיום הסכם", גם עבור טיפולים סטנדרטיים, כך שהחולים מגיעים לרמב"ם, למרות שבזיו יש צוות מקצועי וציוד מודרני ולבתי חולים אחרים, ונאלצים לשלם גם בזמן של המשפחה וגם בעלות כספית. ברצוני לשאול: מדוע מתמשכת הפגיעה בחולי הסרטן בצפון הארץ? תודה, גברתי. בבקשה, סגן שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת אורלי אבקסיס, מכון הרדיותרפיה בזיו מופעל כמכון לווייני של מכון הרדיותרפיה במרכז הרפואי שיבא. הפעלתו נעשית תוך בקרה הדוקה והכשרה מתמשכת של הצוות הרפואי בו. בהתאם לכך מקבל המכון היתרי הפעלה פרטניים.

כיום מבצע המכון טיפולי רדיותרפיה בהיקף של כ-70% מכלל טיפולי הרדיותרפיה, היקף גדול ומשמעותי ביותר. לאחרונה אף ניתן היתר להרחבה נוספת של היקף השירותים, ובהתאם לכך אף של אוכלוסיית המטופלים אשר יכולה לקבל טיפול במרכז הרפואי זיו. אנחנו נמצאים בתהליך של העצמה נוספת של המכון ושל הגדלה נוספת של היקף הטיפולים הניתנים בו, עד להגעה הדרגתית להפעלה במתווה המלא אשר יועד לו. תודה, סגן השר. שאלה נוספת לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, וגם לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ'.

נחשפתי לכמה סיפורים פרטיים קורעי לב של אנשים, בחלקם אנשים שוויתרו על הטיפולים, שנאלצו לשלוח אותם למרכז הארץ, לבית חולים רמב"ם או לכל בית חולים אחר, מרוחק מאזור מגוריהם, על כל המשתמע מכך: הילדים האחרים, העניינים הכלכליים, הניידות להגיע לאותו מקום, ובטח ובטח שהתחבורה הציבורית היא לא באמת מענה לאנשים שהם תוך כדי טיפול, עם כל תופעות הלוואי. אתה דיברת על ההסכם עם בית החולים שיבא. הובא בפניי מכתב של הממונה שאמור היה לפקח על נתינת הטיפולים. אנחנו רק נזכיר שבבית חולים זיו עובדים מומחים בעלי שם עולמי, רופאים עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה, ניסיון קליני קודם. אני רק אזכיר לך שהם ביצעו את כל הטיפולים האלה באיכילוב ובאסותא. המכשור קיים בבית החולים זיו, כוח האדם המקצועי והאיכותי נמצא בבית חולים זיו, ועדיין באפריל ניתנה החלטה להפסיק באופן חד-צדדי, בלי הרבה הסברים, ולשלוח את האנשים האלה אל סבלם, למקומות מרוחקים מהם. אנחנו יודעים שלפעמים זה עולה לא רק באיכות חיים אלא ממש בחיים עצמם.

תודה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', ואז שר הבריאות יתייחס. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, אסדת זיקוק הגז לווייתן אמורה להתחיל את פעולתה בתקופה הקרובה מאוד. בתקופת ההרצה של האסדה, המקדימה את תחילת פעולתה השגרתית, מתוכננים להיפלט לאוויר, בשני חלונות זמן של שמונה שעות כל אחד, חומרים אורגניים נדיפים, לרבות מזהמים מסרטנים ודאיים דוגמת בנזן ואחרים החשודים כמסרטנים, בכמות הגדולה פי-שניים וחצי מזאת שיוּתר לאסדה לפלוט בשגרה בפעילות שלה בהמשך. זאת, על פי פרסומי המשרד להגנת הסביבה. למרות שתקופת ההרצה תחל בקרוב, עד כה לא בוצע כל מודל המדמה את התפשטות המזהמים באוויר בתקופה הזאת, לא שוחרר לציבור מידע רלוונטי לצורך היערכות, או לוחות זמנים מדויקים לתקופת ההרצה, וכן לא נבחנה ההשפעה על בריאות הציבור. אדוני סגן השר, אני מבקשת לדעת: מה בכוונת משרדך לעשות כדי להבטיח את בריאות הציבור ולשמור עליו בעת תקופת ההרצה של אסדת זיקוק הגז לווייתן?

תודה, גברתי. בבקשה, סגן שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת אבקסיס, את הרדיותרפיה בזיו אני יזמתי, אני התחלתי את זה,

ואני אתן להם את כל המכשור, את כל מה שצריך. אני גם עשיתי איתם הסכמים, מה שיש להם עם שיבא. משרד הבריאות לא ייתן לזוז מילימטר, מיליגרם, בעניין הרפואי, מה שצריך לעשות שם. יש להם את המכשור. יש בעיות עם כל מיני דברים, היו בעיות. אנחנו חזרנו למסלול, מתחילים מחדש, עברנו כברת דרך. כולם?

אבל שהכול יהיה לפי הסדר,

אני לא רוצה לפרט יותר ממה שהיה. הייתה תקופה שבכלל לא היו שם מומחים. אני לא רוצה להיכנס לזה. כרגע זה על מסלול טוב. בואו ניתן לזה להמשיך. באשר למכתב, תעבירי לי את המכתבים. זה אינטרס לאומי עליון שתהיה רדיותרפיה בזיו. לא צריך לנסוע לרמב"ם, לא צריך לנסוע לשום מקום אחר. טלטולים. זה אני אומר, ואני יזמתי את זה. אבל כשעושים רדיותרפיה, זה צריך להיות על פי כל הכללים, על זה אנחנו עומדים. חברת הכנסת חיימוביץ', אני מצטער להגיד, אני לא מכיר את הנושא. תעבירי לי את זה, אני אעביר לך בכתב את התשובה. אוקיי, תודה רבה. תודה לסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן ולשואלות. אני מזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 13, של חבר הכנסת רם שפע. נושא השאילתה: פעילות נתיב פלוס. אדוני היושב-ראש, נתיב פלוס זאת מילה באנגלית, ואני מחפש מילה בעברית. אם מישהו כאן יעזור, אני אשמח.

נתיב פלוס זה לועזי. אתם יודעים, אצלי במשרד יש עכשיו מיזם שרצו לקרוא לו אלטרנטיב. אמרתי להם: אני מוכן לאשר את המיזם, בשום אופן לא את השם. זאת ועוד, זאת ועוד.

אני קורא לזה הנתיב המיוחד. כשאנחנו בכנסת נעבור סופית ליחדה ונגדה, אז אנחנו גם נמצא מילה מתאימה לשר התחבורה. התחלנו להיכנס מהצד הזה, היושב-ראש, להתרגל. בבקשה, חבר הכנסת רם שפע, נא לקרוא את נוסח השאילתה בפני השר. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', כפי שאתה יודע, בעקבות נתיב פלוס נוצרו פקקים אדירים שיצרו בעצם,

את התהליך ההפוך וגרמו למצב חמור משהיה בעבר בכל הכבישים. כיצד השר והמשרד מתכוננים להתמודד, גם בטווח המיידי וגם בטווח הארוך, עם הבעיה החריפה שנוצרה בעקבות נתיב פלוס?

אתה יוכל בינתיים לשבת, והשר ישיב. יש לי שעה?

פעם ראשונה. אני סומך על כישוריך להשיב בתוך כמה דקות. טוב.

חבר הכנסת שפע, קודם כול אני רוצה להודות לך על השותפות בהבנת החשיבות של התחבורה הציבורית והעידוד שלה, ולא רק לך, אבל לקחת את זה צעד אחד קדימה ותלית כאן את המפתחות מעל הדוכן, ואתה עושה את זה יפה. אני חושב שגם העלאת המודעות וגם התובנות שאתה וחברים אחרים כאן בבית נותנים הם חשובות וטובות ומועילות, אז באמת תודה. תראה, את המיזם הזה של הנתיב המיוחד התחלנו כפרויקט ניסיוני בשלושה צירים. בשניים מהם הוא עובד יוצא מן הכלל: בכביש איילון, כביש 20, מדרום לצפון, הוא חוסך היום כמעט חצי שעה, תכף אני אתן נתונים מדויקים, ואני אסביר את המתודולוגיה שבאמצעותה אנחנו בוחנים את זה, אבל הוא חוסך כמעט חצי שעה למי שנוסע בתחבורה ציבורית או בנסיעות שיתופיות. המחיר לרכב הפרטי למי שנוסע לבד בנתיבים הרגילים הוא באמת כמעט אפסי. אותו הדבר בכביש החוף לכיוון צפון, גם בשעות העומס. נכון ששם הוספנו עוד איזשהו נתיב בהשתלבות של כביש 20 עם כביש 2, אבל באמת ששם זה עובד נהדר. יש לנו קושי,

בציר השלישי, בכביש החוף לכיוון דרום בשעות העומס, באזור שבין כביש 57, מחלף נתניה לפולג ווינגייט, בגלל שהנתיב המיוחד שיצרנו מתמודד עם לא מעט קונפליקטים, השתזרויות: יש שם שלוש תחנות דלק ויש שם בהתחלה השתזרויות של כביש 553. הקונפליקטים האלה מאוד מאיטים את התנועה. קודם כול אני רוצה להסביר את המתודולוגיה: אנחנו בוחנים את הניסוי הזה,

מדגיש: הניסוי הזה הוא לא ניסוי ל"האם" אלא ניסוי ל"איך" לדייק נכון יותר את הביצוע של המהלך הזה. אנחנו לא נחזור בו אחורה. אם יהיה לי זמן אחר כך והיושב-ראש יאפשר לי אז אני אגיד שתיים וחצי מילים על למה זה כל כך חשוב. אבל אנחנו בודקים את זה ברמה היום-יומית: יש לנו חדר מצב בנתיבי ישראל שפתוח מ-05:30 ועד 22:00, בוחנים את זה במצלמות, בוחנים את זה באמצעות מכשירי ה-GPS שנמצאים על האוטובוסים ונותנים לנו מידע מדויק של זמנים, יש לנו שני רכבים שיוצאים כל בוקר כל חצי שעה בשני הנתיבים, בנתיב הרגיל ובנתיב המיוחד, ונותנים לנו פילוח לפי מקטעים, כמה זמן לוקח בכל שעה ובכל מקטע. אוספים את זה לאורך זמן. אני אתן לך דוגמה מהימים האחרונים. עוד נתון אחד שצריך לומר: אנחנו משווים את הזמנים שלוקח לעשות כל מקטע

לא למה שהיה, לא ביולי-אוגוסט ואפילו לא בספטמבר-חגים, אלא מינואר עד מאי, שאז התנועה מתנהגת כמו שצריך. גם פה צריך לדעת שבחוויה של המשתמשים, לא פעם התחושה שהפקקים בבת אחת קפצו היא מכיוון שממילא כשאדם נוסע ביולי-אוגוסט, בחופש, או בספטמבר-חגים, אפילו באוקטובר, ובבת-אחת הוא מגיע לתחילת אוקטובר עם חזרה לעבודה וחזרה של סטודנטים ללימודים, ממילא הוא היה מרגיש, בפסיכולוגיה, מרגע שאתה עובר מיולי-אוגוסט לעומס אז אתה, אבל חלק גדול מהעומסים לא קשורים לתפיסה האובייקטיבית. אז נניח במאי 2019 אני לוקח מנתניה לגלילות, בין 06:00 ל-07:00 לקח לנו 24 דקות לעשות את המקטע הזה במאי. אגב, זאת השעה היחידה שבה הנתונים כרגע הם יותר בעייתיים: ברכב הפרטי זה לוקח היום 31 דקות, תוספת של שבע דקות, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא סוף העולם, ובנתיב של התחבורה הציבורית, מאז שפתחנו את זה ועד היום אנחנו בממוצע של 33 דקות, שזה באמת הרעה של תשע דקות, ותכף אני אסביר מה אנחנו עושים כדי לתקן את זה. אבל קח לדוגמה, בין 07:00 ל-08:00 לקח לנו 42 דקות במאי, ואנחנו ב-40 דקות היום למי שנוסע בנסיעה שיתופית, בין 08:00 ל-09:00 לקח 44 דקות, היום 36 דקות, חיסכון של 8 דקות למי שנוסע בנתיב המיוחד, ובין 09:00 ל-10:00 היינו עם 32 דקות ואנחנו ב-27 דקות. ושוב, זה במקום הכי בעייתי, כבר אנחנו בממוצע מיטיבים עם מי שנוסע בתחבורה הציבורית או בנסיעה השיתופית. נכון, יש הרעה, ואגב, היא לא נוראה. קח לדוגמה, בין 08:00

אמרנו קודם: היה במאי 44 דקות, עכשיו כשאתה נוסע ברכב פרטי זה 45 דקות, הוספנו בסך הכול דקה לרכב הפרטי. אותו דבר בין 09:00 ל-10:00, 32 דקות ועכשיו זה 33 דקות, אז גם הוספנו דקה. זה נכון שבשעות העומס הוספנו 8 דקות, נניח מ-42 ל-50 דקות לרכב הפרטי, אבל כבר הועלנו למי שעושה את מה שאנחנו מצפים שהציבור לאט-לאט יעשה, הוא עובר לתחבורה הציבורית ולנסיעה השיתופית. רק כדי לסבר את האוזן, אמרתי קודם באיילון, בכביש 20: מחולות לקיבוץ גלויות היינו בין 06:00 ל-07:00 עם 20 דקות במאי, אנחנו היום עם 11 דקות למי שנוסע בתחבורה ציבורית או נסיעה שיתופית, בין 07:00 ל-08:00, ותקשיב טוב לנתון: היינו עם 43 דקות, מי שנסע מחולות לקיבוץ גלויות במאי עמד בפקק 43 דקות, והיום אנחנו ב-12 דקות, בסדר? חסכנו 31 דקות למי שנוסע היום או בתחבורה ציבורית, וזה עולה בשעות שאחר כך? לא, לא, הינה, רק שנייה. עוד רגע אני אדבר לפי שעות. שנייה. בין 08:00 ל-09:00 זה לקח 48 דקות, זה לוקח היום 13 דקות. אגב, זה נשאר 48 דקות לרכב הפרטי. לא יצרנו הרעה. גם קודם, זה נשאר בין 07:00 ל-08:00 43 דקות, בין 9:00 ל-10:00 זה היה 38 דקות, היום זה 11 דקות.

זה חיסכון של חצי שעה, 29 דקות בשעות הבוקר, מי שנוסע לעבודה. פה גם הועלנו לרכב הפרטי, 34 דקות. אז יש פה גם חיסכון של ארבע דקות לרכב הפרטי.

זה עובד מצוין באיילון, זה עובד מצוין בכביש החוף לצפון, וזה מתחיל לעבוד טוב גם בכביש החוף לדרום. ופה צריך להבין: למה לוקח לזה זמן להתייצב? קודם כול לנו לוקח זמן ללמוד. אתם יודעים, עשינו את השינוי בפולג. ברמפה של פולג היה נתיב תחבורה ציבורית, פתחנו אותו כדי להקל על הפקקים שזה מייצר בתוך נתניה. גם על זה אני אגיד תכף מילה. הבעיה היא שאין חיבור לערים שמהם זה יוצא.

זו בדיוק הייתה הדוגמה, שאנשים נתקעו בפקקים בתוך נתניה. אני לא מדבר על הפקקים בתוך נתניה, כי חלק גדול מהם, הם לא תוצאה של הפרויקט הזה. בדקנו את זה לעומק, עשינו עבודה גדולה על הרמזורים בתוך נתניה. אגב, אנחנו ניתן מענה לביטול של הנת"צ שהיה ברמפה של פולג, או שאנחנו נייצר את הנת"צ הזה על מחלף השלום ונשנה טיפה את המסלולים בתוך נתניה. זה משהו שאנחנו עדיין בוחנים אותו.

אני אדבר על שלושה דברים שיקרו,

ב-17 בחודש למניינם, שלדעתי הם ייתנו שם פתרון מאוד גדול. אבל אני אתחיל מההתלבטות הראשונה שהייתה לנו: האם לעשות את הנר"ת, את הנתיב המיוחד, בצד ימין או בצד שמאל. נניח, הנת"צ באיילון הוא בצד שמאל. כשאתה נוסע בצד שמאל אין לך כל הקונפליקטים, כל מה שדיברתי קודם. מה שמייצר לנו את צוואר הבקבוק בין 57 לפולג זה כל ההשתזרויות שיש לנו כל הזמן מימין. יש שני חסרונות גדולים לנת"צ בצד שמאל: אחד זה אכיפה, הרבה יותר קשה לאכוף. אין היום בעולם,

אין בעולם היום אמצעי טכנולוגי שיודע לאכוף נסיעה שיתופית. אז אם אתה אומר רק תחבורה ציבורית, וקונס כל מי שנוסע ברכב הפרטי כמו שיש בנתיבים של תל אביב,

אתה מצלם את זה. ברגע שאתה מדבר על רכב בתפוסה מלאה, אין היום אמצעי טכנולוגי שיודע לבדוק אם יש ברכב שני נוסעים או שלושה נוסעים. לכן אנחנו בנויים על אכיפה משטרתית של אופנועים.

במסגרת המיזם הזה, אני רוצה להגיד כבר בשלב הזה תודה גדולה למשרד האוצר, ששותף איתנו בעשרות מיליונים סביב המיזם הזה, כי הוא מבין שזה מהלך נכון. תכף אני אדבר על זה. אנחנו תגברנו כאן בארבעה אופנוענים,

100% שלנו, של משטרת ישראל אבל מתוך התקציב שלנו בפרויקט הזה. כשאתה הולך על נת"צ בצד שמאל מאוד קשה לאכוף, אתה צריך להזיז את הרכב שעובר את העבירה לצד ימין ואתה מייצר הרבה קונפליקטים בתנועה. דבר שני זה אוטובוסים, שבאים מימין וצריכים לעצור בתחנות בווינגייט ובאודים. גם את זה בדקנו, ולכן החלטנו ששם נכון ללכת על הנתיב בצד ימין, עם המחיר שהדבר הזה גובה. אני רץ רגע לפתרון: בעזרת השם, ב-17 בחודש, זה יקרה שני לילות קודם, מצאנו דרך,

תודה גדולה לאנשי המקצוע במשרד, למהנדסים, לחברת נתיבי ישראל, מצאנו דרך להוסיף נתיב נוסף מההשתזרות של 553 לפני הרמפה של פולג ועד אחרי וינגייט, ששם אנחנו עם הגיאומטריה המסובכת של הסיבוב, ההשתזרות שממילא הייתה מסובכת. אנחנו מוסיפים שם עוד נתיב. לא יהיו שניים. כן, כן. אנחנו מסמנים אחרת את הנתיבים, יש שם בעיניי ניצול היסטורי לא נכון של הכביש, יש שם שוליים מאוד רחבים, הכול כמובן על בסיס הקריטריונים הקיימים והתקנים הקיימים. יישארו גם שוליים לבטיחות.

ולהערכתנו, את צוואר הבקבוק שיש לנו היום באזור של פולג עד אחרי, זה מאוד יגדיל. כחלק מהלמידה, לקחנו את ההשתזרות, בהתחלה הייתה השתזרות של 553 בנפרד ואחר כך ההשתזרות של הרמפות של פולג אחרי וינגייט. אז הכנסנו היום את 553 עם קו הפרדה רצוף ימינה,

הרמפה של פולג ומשתזרים יחד עם וינגייט, וברגע שנוסיף עוד נתיב לרכב הרגיל בכל המקטע הזה אנחנו, מקווים שאת צוואר הבקבוק הזה פתרנו, והוא כמובן מקרין הרבה מאוד אחורה, אז אני מעריך שזה ייתן מענה גדול. צריך לדעת שב-17 בחודש, ואם תרצו יש לי כאן רשימה, אנחנו משנים בצורה דרמטית, עם תוספות שירות של 70 מיליון שקלים, את כל התחבורה הציבורית באזור של חדרה,

איפה שאתה גר, עמק חפר, לכיוון תל אביב.

אמרתי קודם למה לוקח לזה זמן להתייצב: כי אנחנו לומדים לדייק רמזורים ולדייק נתיבים ולראות איך עושים את זה טוב. אני אתן דוגמה לדבר שלא היה אפשר לצפות אותו קודם: פתאום ראינו שזה מייצר לנו בעיה בכביש 57, מי שבא מכפר יונה, מבית ליד לכיוון נתניה.

כי ה-Waze לקח אנשים שמאלה ברחוב דגניה, וברגע שהרבה אנשים עושים שמאלה, המחסנית שיש לפנייה שמאלה לא מספיק ארוכה, והם תוקעים את כל הכביש. אז גם הארכנו שם את הרמזור, גם הוספנו עכשיו, בסימון על הכביש, הארכנו את המחסנית לשמאל, וזה שחרר את הכביש. אלה דברים שאין מה לעשות, לוקחים זמן. אין שום סימולטור, גם אם נריץ סימולציות, שיודע לצפות התנהגות כזאת, לא של הנהגים ולא של ה-Waze, אז לוקח זמן עד שאנחנו לומדים לדייק הסדרי תנועה מסביב, לוקח זמן לציבור לשנות את ההתנהגות. אני עוד רוצה להגיע לנקודה אחת של השעות. בזה צריך לסכם את התשובה.

הרי הנת"צים עבדו לפי שעות, בדרך כלל. באנו ועשינו את זה עכשיו 24 שעות. היו לזה כל מיני רציונלים: גם להרגיל את הציבור, אבל בעיקר כי רצינו לדייק נכון את השעות ולמצוא את שעת האופטימום.

לקראת 17 בחודש אנחנו נחזור להפעיל את זה לפי שעות, ואז המשמעות היא שמי שיצא קצת יותר מוקדם יוכל להשתמש בכל הנתיבים. אבל שוב, אנחנו לא רצינו לעשות את זה ספורדי. אמרנו: ניקח נתונים לאורך זמן, ננתח ממוצעים,

אם זה 06:00 בדיוק, אם זה 06:30. אלה שאלות שאנחנו עדיין דנים בהן. אבל סיכמנו שב-17 בחודש,

ב-17 בחודש ייפתח חניון נוסף באולגה, עם שאטלים, 72 קווים ביום לשני הכיוונים, ייפתח חניון נוסף בתחנת הרכבת של נתניה כבר עד 17 בחודש. טרקטורים עובדים על זה 24/6, לא להתבלבל, אבל עובדים על זה יפה. ורק מילה אחרונה של תודות לכל השותפים,

בחברות הביצוע, בעיריית נתניה, שמקבלת הרבה ביקורת ועומדת בגבורה,

שזה הדבר הנכון, ומשתפת איתנו פעולה עכשיו גם במסופים וגם בתכנון נכון יותר של מערכת התחבורה בנתניה. יכולתי לדבר עוד שעה, לא סתם שאלתי, אדוני היושב-ראש, אבל נעצור כאן.

שאלה נוספת לחבר הכנסת רם שפע. השר סמוטריץ', באמת מנית את הזמנים, דייקת בכל כביש. בסוף אנחנו מדברים על אנשים, אזרחים, עשרות אלפי אזרחים שבאמת סובלים בבוקר, ואני לא בטוח שאם היינו מביאים אותם לפה הם היו מחשבים את אותם הזמנים. אני נוטה לסמוך על העבודה המקצועית במשרד, ואני גם אבדוק את זה בעצמי כדי באמת לראות, וכמו שאתה יודע,

אבל בשביל זה תצטרך יום אחד לנסוע באוטו, כדי שיהיה לך איך להשוות. קארפול זה חלק מהעניין, ואני מוכן לעלות גם בקארפול. אבל בסופו של דבר, ממה שאתה מתאר, ב-17 בחודש, שזה ממש עוד ארבעה ימים, לפי האופן שבו אתה מציג את הדברים,

זה ישתפר דרמטית.

אם אתה מתסכל לטווח זמן קדימה, אני חושב שהאזרחים היו רוצים לדעת מתי אתה צופה שיגיע הזמן שבו הם יחזרו לנסוע כמו שהם היו בכל האזורים, וכמובן, שהמצב שלהם ישתפר. תן הערכת זמן. תודה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שאלה נוספת, ואז נשמע את התייחסות השר. וגם חבר הכנסת מיקי לוי. השר סמוטריץ, קודם כול ברכות. יש לי שתי שאלות, זה מותר, היושב-ראש? אם תעשה את זה בקצרה אז אני לא אשים לב.

על אחת הוא חייב לתת לי תשובה מהר, ובשנייה אני אבין אם הוא עוד לא בקי בנתונים. שאלה ראשונה: החטיבה להתיישבות, שביקשת להחזיק את התיק הזה, עושה דברים יפים, רק באופן מסוים אסור לה לסייע להתיישבות בירוחם ובדימונה ובאופקים, כי העולים, 97% מעיירות הפיתוח זה לא התיישבות בנגב. אתה מכיר את הבעיה. מה אתם מתאם? השר, אני איתך. אתה שומע? כן, כן, החבר ביטון, אני איתך, אני

הוא מבקש ממני לעזור לו עם התשובה.

השר, מיידית לעזור לחקלאים ששתלו כרם וזיתים בירוחם, טייס במילואים ומג"ד צנחנים בפנסיה, שעשו כרם זיתים וענבים ולא יכולים להתברך בחטיבה להתיישבות, כי ירוחם זה לא התיישבות.

אז אני מבקש ממך את זה. דבר שני, שאני רק מעלה לסדר-היום: אתמול הייתי ביישוב סופה. כדאי שכל הח"כים ילכו לעוטף ישראל, לגבול עזה ולשדרות, אנשים עושים את זה. שם אתה רואה את כביש 232 מתחיל להיסלל ככפול, אבל נדמה שזה הולך להיות כפול אולי 5, 10 ק"מ, וצריך להגיע איתו עד סעד כדי להסיר צוואר בקבוק ביטחוני, בטיחותי, כבוד השר. תודה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר כנסת מיקי לוי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני. אדוני השר, לפני כשנה וארבעה חודשים, באוגוסט 2018, התנגדתי להעברת תקציב עבור משרד התחבורה כי לא ענו על המכתבים שלי בנושא מעלית, ואני לא מצפה, בנושא,

נושא שאני כבר אתאר אותו. אני לא מצפה שתיתן לי תשובות, אני רוצה להעלות את זה לסדר-היום כדי שאני אוכל לשלוח לך את החומרים. מעלית שאמורה להוביל תושבי בני ברק, דתיים, בתחנת הרכבת בבני ברק מול קניון רמת גן, שצריכים לעלות 25 או 30 מטר, אימהות עם עגלות וילדים קטנים, בגשם ובשמש. הבטיחו להתקין שם מעלית ולא ביצעו את ההתקנה עד היום. אני אשמח להעביר לך את החומרים. אנחנו פשוט מתעללים, ואלה לא הבוחרים שלי, אבל אני לקחתי על עצמי לטפל בהם. תודה. תודה, חבר הכנסת לוי. בבקשה, תשובות קצרות, ברשותך, אדוני השר. אני אשתדל. קודם כול, תודה לחברי הכנסת. אני אומר לכם שההנחיה החד-משמעית שניתנה אצלי במשרד היא שפניות של חברי הכנסת ייענו בתוך שלושה ימים, אלא אם כן יש אישור חריג שלי. אז תפנו בכתב ובעל פה,

בתוך שלושה ימים יתקבלו תשובות. אני אעשה את זה ממש קצר. תראה, חבר הכנסת שפע,

חזקה עליי מצוות היושב-ראש לקצר, אתה יודע כמוני, נתיב השפע.

אני מבטיח להעלות את זה לוועדת השמות. וואו, זאת הייתה הברקה.

בסוף בסוף בסוף, 300,000 כלי רכב חדשים עולים על הכבישים במדינת ישראל בכל שנה. דיברו כאן בשנים האחרונות המון על משבר הדיור, ולא נתנו את הדעת על התוצאות של פתרון המשבר הזה על התחבורה. בנו עשרות אלפי יחידות דיור בלי שאף אחד יסתכל על איך האנשים האלה ייסעו מהבית לעבודה. לסבר את האוזן, אפרופו כביש החוף, שדיברנו עליו עכשיו: בדקנו את זה, רק בקיץ האחרון אוכלסו באזור אור עקיבא ואולגה 3,000 דירות חדשות. עכשיו, תגיד לי מה זה עושה לכביש. אתם יודעים, למדתי מילה חדשה, "אקספוננציאלי"; לא הכרתי את זה קודם. תנו לי את המילה בעברית. צריך להבין שכביש יכול לזרום, ובשנייה אחת הוא קורס, כי תוספת של עוד 500 כלי רכב על קיבולת של 1,500 כלי רכב לשעה לנתיב פוקקת לנו את הכביש. אז לפעמים יכול להיות שהפער בין מאי, שדיברנו עליו קודם, לאוקטובר, אם בספטמבר אכלסת 3,000 יחידות דיור, ומספיק לי 1,500 רכבים בשעות העומס שנוסעים לעבודה בתל אביב מהדירות האלה שאוכלסו, והכביש הזה קורס. אתה יודע מצוין שהפתרון בסוף בסוף הוא ארוך טווח. אז יש לנו את המסילה המזרחית ואת המסילה הרביעית באיילון, ואת הכפלת מסילת החוף,

הקו האדום ייפתח בעזרת השם באוקטובר 2021. אתה שואל אותי מתי האזרחים יראו? הם יראו ככל שאנחנו ניתן יותר ויותר פתרונות. חלק זה דברים שקורים מייד, שזה הנתיבים שעשינו ותוספות של קווי שירות, וחלק זה פרויקטים שלוקחים קצת יותר זמן. לשם אנחנו הולכים, לא תהיה ברירה, וככל שההיצע יהיה יותר טוב, אנחנו מפתחים מודלים גמישים של תחבורה ציבורית כדי לתת מענה ליישובים במרחב הכפרי, ולא לצאת סתם עם אוטובוס שעושה טיול שנתי ומגיע ריק ועולה הון תועפות ולא נותן שירות בתדירות גבוהה. סל שלם.

הטכנולוגיה שנכנסת עכשיו פותחת בפנינו אפשרויות חדשות שלא היו קודם לנסיעה בהזמנה ולתכנון מראש. זה הולך לשם. אז חלק קורה עכשיו, חלק ייקח שנה-שנתיים, חלק ייקח שמונה-תשע שנים, אבל לשם זה הולך. חבר הכנסת ביטון, החטיבה להתיישבות,

אתה כזה קטן שלא רואים. החטיבה להתיישבות,

עובדת רק במרחב הכפרי. היא יודעת היום לעבוד רק ביישובים שעל בסיס נתוני הלמ"ס נחשבים יישובים כפריים, שזה עד 2,000 תושבים. אני אהיה הראשון שישמח מאוד לתת לפעילותה הציונית והחשובה להתרחב כמה שרק אפשר. אני מקווה לקבל בעזרת השם את החטיבה,

אני מקווה לקבל את החטיבה לאחריותי. בוא נעבוד על זה ביחד. אתה יודע כמוני שהחלטה 998, אני לא זוכר בדיוק את מספרה, מאוד מאוד סנדלה את החטיבה, וצריך יהיה לתקן אותה. ככל שנשלב פה ידיים, אני השותף הראשון.

כביש 232,

אני כן מכיר את האירוע, לא עומד בקריטריונים הקבועים במשרד התחבורה להכפלה, למשל כדאיות כלכלית וכו'. כחלק מהרצון של הממשלה לחזק את היישובים בעוטף ישראל התקבלה החלטת ממשלה בקדנציה הקודמת שתקצבה אותו ב-250 מיליון שקלים, בלי שעשו בדיקה אמיתית כמה הדבר הזה עולה.

עשו בערך ככה,

תקצבנו ב-250 מיליון שקלים. נכנסו שם לתכנון מפורט, והבינו שזה פרויקט הרבה הרבה יותר יקר. הושקעו שם 196 מיליון שקלים, במקטע שכן בוצע, ונשארו 50 ומשהו מיליון שקלים, והייתה לנו דילמה אם להשקיע אותם בעוד קילומטר, שהוא באמת חסר משמעות,

אם אתה לא גומר מקטע,

זה חסר משמעות,

אפרופו תחבורה ציבורית, אנחנו היינו צריכים לאתר מקורות ל-700 מיליון שקלים לרכש של 70 קרונות בעשרה מערכים לרכבת ישראל,

באנו ואמרנו יחד עם האוצר: בסדר, ניקח את הכסף כרגע לקרונות,

וזה סיכום שלי עם ראש הממשלה, כשתהיה ממשלה נצטרך להביא החלטת ממשלה נוספת שתיקח את ה-50 האלה ותביא עוד 200 כדי לסיים את כל הכביש. התושבים מבקשים קודם כול תאורה לכביש.

רגע, רגע, רגע, בני, בני, שנייה. אז אמרתי: האתגר,

ברגע שתקום ממשלה, בני ביטון זה מדימונה.

גם כאן נשלב ידיים, לא חשוב עכשיו מי מאיתנו יהיה איפה, קואליציה ואופוזיציה. צריכה לבוא החלטת ממשלה שתתקצב בנוסף, ומכיוון שזה לא עומד בקריטריונים, אני חייב החלטת ממשלה כדי להיות יכול לבצע את זה. אני לא יכול חוקית לבצע כביש שלא עומד אצלנו בקריטריונים, אלא אם כן יש לי החלטת ממשלה. נביא החלטת ממשלה, נאגם לה את התקציב,

ונבצע את הכול. בין לבין הייתה אצלי ישיבה, יחד עם ראש המועצה גדי וכל אנשי המקצוע, ומיפינו כמה נקודות מאוד בעייתיות שצריך לטפל בהן עכשיו,אפילו רמזורים של מעברי חצייה בקריית החינוך שיש שם על הכביש. זה יבוצע. איתרנו לזה 6 או 7 מיליון שקלים. אז הכמה-דברים המיידיים יבוצעו מתוך התקציבים הפנימיים שלנו, עד שנביא את אותה החלטת ממשלה. חבר הכנסת לוי, המעלית.

המעלית בבני ברק.

האירוע שם היה קשור למערכת היחסים בין המשרד לבין העירייה. אנחנו הסכמנו לתקצב את בניית המעלית, והדרישה,

הצודקת מאוד, שלנו מול העירייה הייתה שהעירייה תיקח את האחריות על התחזוקה. הרי בסוף זה קניון, זה מרכז מסחרי, שלא שייך לנו. יש בו תחנת רכבת,

אנחנו נעשה את המעלית. בסוף מישהו צריך לחתום אחריות על המעלית הזאת בהיבטי בטיחות. אנחנו קרובים מאוד לסיכום, הגענו להבנות עקרוניות עם העירייה שם.

אני רוצה להגיד מילה טובה על עיריית בני ברק בהרכב החדש שלה. היא מבינה מאוד טוב תחבורה ציבורית, מינתה את מנכ"ל העירייה שמוליק ליטוב לרכז צוות היגוי שמתעסק מולנו בתחבורה הציבורית, ואנחנו מקבלים שם POC אחר לחלוטין ממה שהיה קודם. להערכתי, האירוע הזה ייפתר בתוך ימים.

אנחנו תקצבנו, נחתום איתם הסכם על ההפעלה, והאירוע הזה מאחורינו. מדהים אותי שאתה מכיר את הנושא.

מה שבא לשולחננו אנחנו משתדלים להכיר. תודה.

אנחנו מודאגים,

תודה לשר בצלאל סמוטריץ' על תשובותיו המפורטות. לצערי, אני לא רואה כאן את שר התקשורת בינתיים. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אני מקווה שהשר יגיע בהמשך. אני רוצה גם לברך את החברים ממעון איל"ן בשכונת גילה, יחד עם המתנדבים שלהם, שנמצאים כאן איתנו ביציע הכבוד. ברוכים הבאים לכנסת. שמחים לראות אתכם כאן. אני מזמין את סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה של חבר הכנסת סעיד אלחרומי. נושא השאילתה: השביתה במערכת החינוך במועצת אל-קסום. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, ביום ראשון פרצה שביתה במערכת החינוך ביישובי מועצת אל-קסום ובכפרים הלא-מוכרים המקבלים ממנה שירותי חינוך, כך שעשרות אלפי תלמידים נותרו בביתם. מדובר על 34,000 תלמידים. ברצוני לשאול: 1. האם המשרד נקט צעדים לסיום השביתה? 2. האם יש לוח זמנים לפתרון כלל הסוגיות שבגינן פרצה השביתה? תודה. בבקשה, סגן שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת השואל, משרד החינוך מעביר למועצה האזורית אל-קסום תקציבים ייחודיים לניהול המערך התפעולי של מערכת החינוך שבתחומה, לרבות עבור מוסדות החינוך שבפזורה הבדואית. בבקרה שנערכה על תחום הסעת התלמידים במועצה עלתה תמונה, מצטער לומר את זה כאן מעל דוכן הכנסת, אבל לאור השאילתה, עלתה תמונה מביכה שחושפת אי-סדרים חמורים בניהול תקציבי החינוך המועברים למועצה, ויותר מכך, נחשפה תמונה מורכבת של דרכי העבודה של מנגנון המועצה בכל הקשור להפעלת מערכת החינוך. משרד החינוך, כאשר הוא מצא את העניין הזה, פעל כמתחייב עת בוצעה הבקרה, אולם כתגובה לכך החליטה המועצה להשבית את מוסדות החינוך בתחילת שנת הלימודים. פנייה שנעשתה לערכאות הובילה למתווה הבנות שהוסכם ונחתם על ידי שני הצדדים, גם על ידי משרד החינוך וגם על ידי נציגי מועצת אל-קסום, וזה היה גם בחסות נציגי האוצר, אבל כעת מבקשת מועצת אל-קסום לחרוג מהמתווה המוסכם שעליו סיפרתי עכשיו, ומעלה דרישות כספיות מופלגות שתכליתן כיסוי גירעון הנובע בחלקו מהתנהלות לקויה או תפעול חובבני ואי-סדרים פנימיים במועצה. בפגישה שבין הצדדים הבהירו נציגי המשרד כי האינטרס הציבורי הוא הפעלה סדירה ומלאה של מערכת החינוך יחד עם מחויבות בלתי מתפשרת לפעילות גופי האכיפה והמינהל התקין. לצערי, המועצה מתנערת מהתחייבותה ומאחריותה למתן שירותי חינוך המתוקצבים על ידי המדינה, ואנחנו מצירים על בחירת ההנהגה במועצת אל-קסום להשתמש בתלמידים ככלי ניגוח ובכך להרחיב את הפערים הלימודיים עוד יותר. תודה, סגן שר החינוך. שאלה נוספת לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. לאחר מכן, לחברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ואיציק שמולי. כבוד סגן השר, אני מלווה את השביתה הזאת כבר כמה ימים. ולצערי הרב, למרות הבקשות החוזרות ונשנות, אפילו ישיבה בין כל הגורמים עדיין לא נקבעה כדי לסכם את ההבנות שעליהן דיברת. אני רוצה לשאול שאלה נוספת. אנחנו במצב שבו כל תלמידי הדרום מושבתים בגלל המצב בדרום, והשאלה היא: האם לא הגיע הזמן שעשרות בתי ספר בכפרים הלא-מוכרים, תלמידיהם יזכו למיגון? הם נשלחים הביתה והם יושבים בבית בעשרות כפרים שגם בהם אין מיגון, לכן הם נשלחים ממקום שאינו מוגן למקום שהוא עוד יותר חמור. תודה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. תודה רבה, אדוני. סגן השר, רציתי להסב את תשומת ליבך לנושא שכבר הרבה מאוד זמן נמצא על שולחננו, וזה הנושא של הילדים בחינוך המיוחד הלא-רשמי. לצערי הרב,

ילדים באשר הם ילדים, בטח ובטח כאשר יש להם קושי, לקות מסוימת, ובין היתר אני מדברת על מי שנמצא על הרצף האוטיסטי, על כל אותם ילדים, וביניהם גם ילדים אחרים בעלי מוגבלויות, שלא מקבלים את התקציב המתאים כדי לרכוש את המיומנויות שייתנו להם ולמשפחות שלהם את האפשרות של, אתה יודע, כל העניין של להיטמע בחברה, להצליח, תרבות פנאי וכדומה. זה תלוי בבסיס של התקצוב של אותם ילדים שנמצאים במסגרות, שכמעט לא מקבלים את המינימום הדרוש כדי שיוכלו לתפקד כמבוגרים בתוך חברה נורמטיבית. השאלה שלי: מדוע משרדך לא עושה שום דבר בנדון? מדוע אותן העברות תקועות, כאשר אנחנו העברנו מיליארדים בשבועות האחרונים? בכל אותם נושאים, כשמדובר בילדים החלשים ביותר בתוך המערכת, אין להם פתרון. ומה שמפליא אותי זה שאתה, סגן שר החינוך, נמצא בתפקיד, שלא מעט מאותם הנפגעים באים מהמגזר שלך. יכולתם להביא את ההעברות האלה. אנחנו לא היינו מתנגדים לזה, בטח כשמדובר בילדים עם קשיים כאלה. למה זה לא קורה?

תודה. חבר הכנסת איציק שמולי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, זה ארבעה חודשים המטפלים של השירות הפסיכולוגי בעוטף עזה לא מקבלים שכר. הייתה בעיה גם במרכזי החוסן, והדבר הזה,

נפתר דרך התקצוב של משרד הבריאות. בהעברות התקציביות שהיו לפני כשבוע בוועדת הכספים משרד החינוך קיבל את התקציב שמגיע לו כדי לסגור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. כולם מבינים עכשיו את המשמעות של ילדים שנמצאים בטווח הירי, מלאים חרדה ולחץ, ולא מקבלים מענה או מקבלים מענה חסר בגלל מטפלים חסרים, בגלל שמטפלים מאוגוסט, אדוני סגן השר,

אני רוצה לדעת דבר אחד, אדוני סגן השר: למה בחודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, וגם בימים שעברו בחודש נובמבר, בכל ערב מחדש סגרתם את המשרד בידיעה שגם היום וגם הלילה לא שולמו המשכורות לעשרות מטפלים שעושים עבודת קודש בעוטף עזה? תודה, חבר הכנסת שמולי. בבקשה, סגן שר החינוך חבר הכנסת פרוש. תודה לאדוני. ראשית לשואל, לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. אתה ציינת בדבריך, וטוב שציינת, שבימים האחרונים אתה מעורב היטב במה שקורה בכל מה שקשור לשביתה באל-קסום, אבל לא התייחסת למה שאני סיפרתי. אני מתאר לעצמי שזה מאוד כואב. אתה, כנציג ציבור, כחבר כנסת, טוב שאתה מעורב, טוב שאתה מגלה את הסימפתיה והאכפתיות לתושבים, אבל יש מציאות מסוימת, כפי שתיארתי, שלא הייתי מציע לחזור עליה, אבל המציאות היא מאוד עגומה. היה מתווה, והמתווה הזה נעשה בעקבות פנייה לערכאות, וזה היה על דעת המועצה וכמובן משרד החינוך, בחסות משרד האוצר, ומי שחוזר בו כרגע מהעניין הזה זה נציגות של המועצה באל-קסום. אז נכון שיש שביתה, וזה לא טוב, ואני מציע שכל מי שיכול להשפיע, שישפיע שיחזרו ללימודים. אני מקווה שזה יקרה. כבוד סגן השר, מה שהיה קודם, בגלל הבעיה הכללית. אבל בגלל הסיבה הזאת של הדברים הלא-טובים, הלא-סימפתיים, שמצאו בניהול של המועצה, זה לפחות שלא תהיה עילה כדי שלא ילמדו עכשיו. אתה שואל שאלה על מיגון לבתי הספר. זו שאלה מאוד טובה, שאלה מאוד טובה. אני יכול לומר לך שאני מכיר למשל עיר כמו אשדוד. יש שם אלפים רבים של תלמידים, אומנם לא בממלכתי ובממלכתי-דתי, אבל הם במוכר שאינו רשמי ובפטור, שהם נמצאים בקרוונים באשדוד, וכאשר יש איזשהו אירוע בעוטף או מסביב לזה אין לימודים שם. לגבי הצורך למגן בתי ספר, על בתים פרטיים אני לא יודע לענות לך. יכול להיות שזה קשור לבעיה של הפזורה. על כל פנים, זה שיש בתי ספר בלי מיגון זאת בעיה שהיא לא רק בקרב הבדואים. אני יכול לומר לך שגם בקרב היהודים. אמרתי לך גם קודם: לפי הסימנים, אתה יכול לדעת על איזה יהודים מדובר. אולי גם יש בממלכתי ובממלכתי-דתי, אבל אני יודע הרבה על הציבור במוכש"ר ובפטור, שהילדים שלהם נמצאים באשדוד בלי מיגון. בוודאי שמשרד החינוך עושה את הכול כדי שיהיה את הכסף הזה, אבל לעת עתה יש בעיה גדולה. חברת הכנסת אבקסיס, כולנו יודעים על הבעיה בקשר לחינוך המיוחד בחינוך הלא-רשמי. אני מודה לך על המעקב, על הפעילות שאת עושה ועוד עושים אחרים. אני לא מוכן לקבל את המילים האלה "משרד החינוך לא עושה שום דבר" לא בגלל שאני סגן שר החינוך. אני לא מקבל את זה. גם את לא חושבת שהוא לא עושה שום דבר. אולי הוא לא עשה כדי שבסוף יהיה כסף לחינוך מיוחד לכולם. תאמיני לי, אני נזכר במשא ומתן, לא עם מפלגת העבודה, אבל היה לנו משא ומתן לפני חצי שנה עם הליכוד. נמצא פה גם מי שהיה מולנו. התחלנו את המשא ומתן ואמרנו: לפחות בחינוך המיוחד. למה בחינוך המיוחד צריך להיות הבדל בין זה לבין זה? הילד המסכן הזה, מה הוא אשם שהוא נולד,

הוא שמח על כך שהוא נולד בבית של הורים ששלחו אותו לרשמי או לפטור, אבל למה אתם מבדילים בין לבין? נמצא פה במקרה גם יושב-ראש ועדת הכספים, שפעל בעניין הזה, וניסה לעשות איזה linkage, לא לעשות העברות וכדומה. אני מתאר לעצמי שאת היית מוכנה לעזור. בפוזיציה שאת נמצאת, בוודאי שלכל דבר טוב את יכולה להצטרף, ואין לך שום דבר שמונע את זה. הוא לא צלח. אני חושב שתהיה התקדמות. הייתה עתירה לבית משפט, ובית משפט גם חייב את המשרד. אני מקווה שלאוצר לא תהיה ברירה, מכיוון שמי, לא הליכוד, שאמר לפני חצי שנה שהוא לא רוצה לתת אלא אמר שאין כסף, האוצר. אני מקווה שעכשיו תהיה התקדמות בעניין. אבל את זה לפחות למחוק מהפרוטוקול,

שום דבר לא עשה. תרשי לי להסכים איתך שזה לא נכון. חבר הכנסת שמולי, אני לא יודע מי אמר לך שסוגרים במשרד את החשמל. 24 שעות, מתי שאני רוצה לבוא אני נמצא ומתי שאני צריך להיות אני נמצא שם. זו שאלה טובה אולי כשאלה רטורית. אם לפני כמה ימים הייתה העברה בוועדת כספים לצורך העניין הזה, אז במדינה, כמו במדינה מתוקנת, כל דבר עובר, נעשית בדיקה. אם יש כסף במשרד החינוך לנושא הזה ספציפית, כמו שאתה מתאר, אני לא מכיר את זה. אני סמוך ובטוח שהדבר הזה יגיע לידיהם של אותם עובדים בשירות הפסיכולוגי שנמצאים בעוטף עזה. תודה רבה, אדוני. תודה לסגן שר החינוך חבר הכנסת פורוש. בינתיים הגיע שר התקשורת חבר הכנסת דוד אמסלם, אז אני מבקש ממנו לעלות לדוכן על מנת לענות על שאילתה דחופה מס' 8, של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. נושא השאילתה: הסדרת הרגולציה מול גופי סטרימינג דוגמת נטפליקס, פרטנר ואמזון להשקעה ביצירה מקומית. בבקשה, נא לקרוא את נוסח השאילתה. צוהריים טובים. חרף העיתוי והתקופה המתוחה, אנחנו כחברי הכנסת צריכים להמשיך ולעבוד לטובת עם ישראל, ולכן אני מעלה את השאילתה היום. השאלה שלי נוגעת להסדרת הרגולציה בתחום התקשורת מול גופי סטרימינג דוגמת נטפליקס, אמזון פריים, אפל TV וכדומה להשקעה ביצירה מקומית. אני מאוד מודאגת ממצב היצירה המקומית ומעתידה.

אנחנו כולנו מודאגים, לכן אישרתי את השאילתה.

חברות הסטרימינג נטפליקס, אמזון פריים ואפל TV אינן מחויבות לשדר או להשקיע ביצירה מקומית ישראלית, בשונה מגופי שידור ישראליים. המצב הזה יפגע קשות בעתיד היצירה והיוצרים וייצר תחרות לא שוויונית בין הגופים שמגיעים מחו"ל לבין גופי השידור הישראליים. רציתי לשאול את כבוד השר: כיצד ומתי מתכנן משרד התקשורת לפעול בנושא? תודה. בבקשה, שר התקשורת. תודה רבה על השאלה ששאלת. זאת הזדמנות גם להתייחס לנושא. חוק התקשורת קובע הסדרה בתחום השידורים הרב-ערוציים שחלה בעיקר על שידורים באמצעות הכבלים ושידורי הלוויין. זה החוק היום.

במסגרת החוק הזה באמת יש רגולציה על הכבלים והלוויין. הרגולציה מתייחסת גם לתוכן וגם לנושא של השקעות מקור. הם מחויבים ב-8% השקעות מקור מסך ההכנסות שלהם. החוק כיום בעצם לא מסדיר את סוגיית השידורים באמצעות פלטפורמת האינטרנט. זה הלכה למעשה. משרד התקשורת מודע לנושא כבר די הרבה זמן. הוקמה ועדה בין-משרדית בנושא. ב-2018 גם הוצא תזכיר חוק להתייחסות הציבור. דרך אגב, מדובר בחוק מאוד מורכב, מסובך, לא פשוט.

יש בו צדדים לכאן ולכאן, אני לא רוצה לפתח כאן את הדיון. לכן, מדובר בסוגיה מאוד כבדת משקל.

חלקים ממנו, ואני מניח שמי שהגיבו אלה אנשים שרלוונטיים לתחום, הגיבו והעלו הרבה קושיות וקשיים שונים ומשונים. לכן המשרד מתחיל כרגע להתגבש סביב הסיפור הזה, כדי לטייב את אותה הצעת חוק או תזכיר הצעת חוק שהוגש ב-2018. כרגע, בימינו אנו, בוודאי אנחנו לא יכולים לבוא ולהציע הצעת חוק, לכן, את מתפרצת לדלת פתוחה. בסופו של דבר צריך להחליט על איזה פלטפורמות בעצם כן מחילים את ההסדרה. צריך להבין עוד דבר:

כשהתחלנו את כל הדרך בכלל במדינת ישראל, כפי שאמרתי, היו מוסדרים רק הכבלים והלוויין. כשהעסק נפתח, בעיקר בשנים האחרונות, כשהתחילו היה רק הכבלים. אני התכוונתי, כשכבר נכנס הלוויין, אז מכאן, התחילו הכבלים. אני התייחסתי לנקודה שבה כבר היה הלוויין.

בסופו של דבר, מה שקרה, היום כמעט כל חברות התקשורת הן חברות שמוכרות לך את כל החבילה, כולל טלוויזיה, לכן גם פרטנר וגם סלקום נכנסים.

יש לנו עניין כמדינה לייצר תחרות, וייכנסו הגופים האלה.

גם זה מובא בחשבון,

אם בתחילת הדרך מייצרים איזו רגולציה דרקונית על הגופים האלה,

לכן, יש פה שיקולים הרבה יותר רחבים. בזה בעצם המשרד עוסק. בעזרת השם, אחרי שתוקם ממשלה, אני מניח שזה ייכנס לפס ייצור הרבה יותר משמעותי, כדי להביא את זה באמת לכלל הכרעה. אנחנו בסופו של דבר נחליט איך אנחנו עושים את הרגולציה, באיזו רמה ובאילו נושאים.

אדוני, סליחה, רק רגע. יש שאלה נוספת לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן, וגם לחבר הכנסת ינון אזולאי, ואז נשמע את ההתייחסות שלך. תודה רבה, כבוד השר, על התשובה. מאוד מעריכה את זה שבאת לכאן להשיב. בכל זאת, הייתי רוצה לתת את ההסבר איך זה נוגע לחיים שלנו, לחיים עצמם. התרבות והיצירה המקומית הישראלית בשידורי הטלוויזיה הן בעצם נכס שלנו, נכס תרבותי שלנו. סדרות כמו פאודה, כמו שטיסל, כמו "איש חשוב מאוד", כמו עוד הרבה דברים שאנחנו מכירים יש את "מתיר עגונות" כרגע, ו"להיות איתה" הדברים האלה גם מעודדים את היצירה ואת היוצרים הישראלים וגם מתווכים את המציאות הישראלית ועושים לנו גאווה גדולה בכל העולם. הדבר הזה לא קרה מעצמו, הוא קרה בגלל רגולציה שדיברה עם הטכנולוגיה שהייתה בגופי השידור הישראליים ואמרה להם: אתם חייבים להשקיע 8% בהפקות מקור. שאלת ההמשך שלי: אני שמחה שאתה רואה חשיבות בשאלה שלי ואתה אכן רואה שיש כאן ואקום. מה הוואקום שאנחנו רואים, כמו שאני מכירה מהעבר שלי? שהטכנולוגיה התפתחה. ההישג הזה הוא בסכנה. הטכנולוגיה התפתחה, ובעצם שירותי התקשורת יצרו גופי שידור שעובדים בטכנולוגיה אחרת, שנקראת סטרימינג אמזון, אפל TV וכדומה. בעולם מצטרפים אליהם מיליארדים רבים של צרכנים. בישראל כבר עזבו 230,000 צרכנים את גופי השידור הישראליים שאנחנו מכירים, ומתחיל להיות כאן מצד אחד חוסר שוויון, ומצד אחר יוצרים ישראלים מגיעים למצבים מוזרים. אני שמעתי למשל על מדינות באיחוד האירופי שכן חייבו גופים כגון נטפליקס ואמזון להשקיע בגופי יצירה מקומיים. מקבלים מימון מגופים כמו קרן נורבגית, ומייצרים שם יצירה ישראלית שכביכול נושאת חן בעיני נורבגיה. ולכן, השאלה שלי, זו דוגמה אמיתית איך חוקי תקשורת לא מצליחים להדביק את הפער הטכנולוגי בשוק שבו אנחנו נמצאים. אבל השאלה שלי: מתי? מהם לוחות הזמנים שאתה צופה להסדיר את הנושא הזה? כי ממה שאני הבנתי כשדיברתי עם האנשים שבתחום הזה, שזה הולך להיות חלק מחקיקה נורא נורא גדולה, נורא נורא מורכבת, והדברים האלה,

לוקחים הרבה מאוד זמן. השאלה היא אם יש אפשרות שאתה תקבל החלטה מיניסטריאלית שיטפלו ספציפית בנושא הזה של היצירה המקומית, ויחייבו את הגופים האלה לעבוד במגרש משחקים שווה והגיוני עם השוק הישראלי, כדי שתהיה תחרות הוגנת ושאנחנו נמשיך לפתח את היצירה הישראלית הזאת, שהיא נכס, שלנו ועבורנו. תודה רבה.

חבר הכנסת ינון אזולאי,

ואז נשמע את השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, שאלתי: לפני החגים שלחתי מכתבים,

ניסיתי לייעל את המערכת ושיגיע בזמן, בדואר 24. דואר 24 יצא מפה, משלמים על זה יותר, וזה לא הגיע באמת בתוך 24,

גם לא ב-48 וגם לא ב-72 שעות. השאלה: מה נעשה עם זה? בכלל, בדואר הרגיל, למה זה קורה? בדואר 24 עוד יותר. השאלה: מה עושים על מנת שנוכל באמת לחזור לשפיות של הדואר? זה שאנחנו מקבלים את האירועים אחרי שמתקיימים האירועים,

אז חסכת לנו אולי איזו מעטפה לשים. אבל אנחנו רוצים להיות בקשר עם הציבור, וכל אחד יש לו איזו בעיה, וזו בעיה מאוד גדולה, הייתי מבקש תשובה על כך.

גם חבר הכנסת איתן גינזבורג, שאלה נוספת, ואז שר התקשורת ישיב. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר התקשורת, רציתי לשאול אותך: מדוע היום מחייבים צרכן של כבלים או לוויין לרכוש חבילות עם ערוצים שהוא לא מעוניין בהם? אתה רוצה לרכוש חבילה עם כמה ערוצים שאתה באמת צופה בהם, אבל על הדרך יש לך חבילה של עוד 100 ערוצים שאתה לא בהכרח צופה בהם. וכשאתה רוצה להוסיף איזה ערוץ שמעניין אותך, אתה צריך להוסיף על זה או חבילה שלמה של עוד ערוצים שאתה לא צופה בהם כדי לקבל את אותו ערוץ ספציפי שמעניין אותך, או לחלופין לשלם מחיר מופקע בגין אותו אפיק כדי לצפות באותו ערוץ שאתה רוצה לצפות בו. שאלתי: מדוע אתם, כמשרד תקשורת, לא פותחים את השוק הזה כמו שעשו בזמנו עם חברות הסלולר, מה שנקרא, הפסיקו עם כל מסחטת הכספים של חבילות התקשורת הסלולריות, ומאפשרים לצרכנים של הכבלים והלוויין לצרוך באמת, או לבחור מתוך בחירה אישית את הערוצים שמעניינים אותם, ולא כופים עליהם ערוצים שהם לא מעוניינים בהם? ואחרי זה להגיד, אבל כשאתה מתקשר לחברה ואומרים לך בשירות: אבל יש לך 150 ערוצים,

אני לא צופה ב-150 ערוצים, רוצה עשרה או 12. תודה,

תודה, חבר הכנסת גינזבורג. בבקשה, שר התקשורת. כמו שאתה יודע, אם יש שאלות שלא קשורות לשאילתה המקורית, אתה לא חייב לענות במקום.

אני אחבר את השאלה ששאלה חברת הכנסת פרקש למה שהעיר חבר הכנסת גינזבורג. בגדול, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, נכנסות גם פרטנר וגם סלקום לתחום הטלוויזיה. יש לנו עניין שהם ייכנסו, בגלל שזה פותח את השוק. דרך אגב, אם יש לך 50 ערוצים, אתה לא חייב להסתכל בכולם, תסתכל רק על מה שאתה רוצה.

אתה גם תשלם את אותו מחיר, אתה תשלם את המחיר על מה שאתה רוצה. לדעתי, היה מצב כזה בזמנו, שהציעו חבילה קצת יותר מופחתת, ולא כל כך רצו לרכוש אותה, ולכן אנחנו נמצאים כרגע, אמרתי, בגדול, אני רואה את התחרות בלהכניס עוד חברות חדשות, לא להגיד לכל אחת מה למכור. אתה תרכוש מה שאתה רוצה, תסתכל על מה שאתה רוצה. הרעיון הוא לתת לך בעצם כמה חברות שיתחרו בינן לבין עצמן, ואז אתה תבחר את מה שאתה רוצה. ככה מתנהל שוק חופשי במדינה דמוקרטית. לגבי השאלה של חברת הכנסת פרקש, תראי, היצירה הישראלית חשובה מאוד בעיניי, ולכן בעצם בחוק הם חויבו ב-8% מההכנסות שלהן. אני באמת חושב שזה מה שנשאיר לדורות הבאים.

להעלות את הסיפור של היצירה הישראלית. אני אומר לך ככלל. אני חושב שהיצירה הישראלית, כפי שאמרתי, זה מה שאנחנו משאירים לדורות הבאים. זה נכס צאן ברזל להדורות הבאים שאנחנו היום משקיעים בו, בימינו, וככה בעצם אתה מייצר את התרבות, בעיקר שלך, בדור הזה. יש פה איזשהו מסירת, כל אחד מוסיף את הנדבך שלו,

וככה בעצם אתה מייצר את התרבות של מדינת ישראל. ולכן, גם פה יש לי הרבה מחשבות, הכול במסגרת חוק התקשורת. חוק התקשורת זה חוק גדול מאוד,

אבל דווקא בהיבט של הנקודה הזאת, אמרתי: יש הרבה דברים אחרים. אני אתן סתם דוגמה: נטפליקס היא חברה בין-לאומית, מדינת ישראל זה משהו קטן מאוד. יכול להיות שהם יגידו לנו: חבר'ה, אתם רוצים דבר כזה, תנתקו אותנו. נשמע: לא רוצים אתכם. גם באיחוד האירופי הם כבר משקיעים, ולכן אפשר ללכת אחריהם.

לכן, מה שאני רוצה לומר לך, אני לא רוצה עכשיו לפתח דיון בעניין. יש הבדל בין השוק האירופי, האיחוד האירופי, זה שוק ענק,

ובין מדינת ישראל.

גם זה יושב בשולחן שלנו, גם זה חלק מהדיונים שאנחנו עושים. אבל בסופו של דבר, בוודאי צריכה להתקבל החלטה: אם כן, כן ומי

ולכן אנחנו במשרד באמת עובדים על הדבר הזה. לגבי מה שאמרת, ינון, אני לא מכיר את הנושא. אתה דיברת איתי לפני כמה ימים. בסך הכול דואר ישראל עבר מהפכה עצומה, גם בנושא של הדואר. הייתה תקופה פעם,

היית מקבל אותו אחרי ארבעה חודשים. בדרך כלל, כשהיית הולך לחתונה, היית מקבל כבר את הזה לברית. אבל אנחנו כבר לא שם. היום הדואר באמת התייעל בצורה מאוד משמעותית. אם היה איזשהו משהו נקודתי, אשמח מאוד. אתה יודע, בכל מקרה, בהרבה מאוד גופים יש איזשהם פיקים נקודתיים בעייתיים. מקרה כזה או אחר, בוודאי נשמח. לא, גם מה שאנחנו מקבלים, אני אומר ככלל. דואר ישראל היום נמצא בתחרות. הרי מה שאתה אומר, דואר אקספרס 24, יש חברה אחרת שגם יכולה לעשות את זה. לכן, הדואר נמצא בתחרות, ובנושא הזה הוא לא מחויב ברגולציה, זה מה שנקרא שירות פרימיום,

אז אם הוא לא טוב, יש חברה אחרת שתעשה את זה.

אם היה משהו נקודתי אז בוא תגיד לי, אני אדבר איתם. תן לי קצת יותר אינפורמציה.

אני חושב שדואר ישראל באמת עבר מהפכה עצומה בשנים האחרונות, לא במשמרת שלי. תודה רבה, רבותיי. תודה לשר התקשורת חבר הכנסת דוד אמסלם. חברי הכנסת, יש לנו עוד שתי שאילתות דחופות, אבל ראש הממשלה פנה אליי וביקש למסור הודעה למליאת הכנסת. בוודאי שגם התקנון מאפשר לו, וגם אני ודאי מאפשר לו. בבקשה, אדוני ראש הממשלה, נא למסור את הודעתך.

חברי הכנסת,

לפי ההסדרים החוקיים במדינת ישראל, מבקש למסור הודעה בפני חברי הכנסת. שלשום סיכלנו את בהאא אבו אל-עטא, מפקד החטיבה הצפונית של ארגון הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. תקיפה זו בוצעה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מיום 3 בנובמבר 2019, מכוח הסמכות שהממשלה האצילה על הוועדה במאי 2018 לפי סעיפים 40א ו-40א(1) לחוק-יסוד: הממשלה, הסמיך אותה לקבל החלטות על נקיטת פעולה צבאית משמעותית שעלולה להוביל בהסתברות קרובה לוודאי למלחמה. אציין כי במקרה הנוכחי לא הייתה הערכה פוזיטיבית מצד גורמי הביטחון שפעילות זו תביא בהסתברות קרובה לוודאי למלחמה. מכל מקום, למען הזהירות התקבלה ההחלטה מכוח סעיף זה. בהמשך לכך, ולנוכח הוראות חוק-היסוד, נמסרה הודעה על ההחלטה לוועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כעת מסרתי על כך הודעה לממשלה, ועכשיו, בהתאם להוראות חוק-היסוד, אני מעדכן את מליאת הכנסת. עד כאן ההודעה הרשמית. אני מבקש לומר שאנחנו איננו מוכנים לסבול התקפות יזומות על אזרחינו.

בשנה האחרונה במיוחד, צברנו צבר של התקפות כאלה, יזומות על ידי מחולל, לא רק מבצע פקודות, מחולל התקפות, אותו בהאא אבו אל-עטא, שיחד עם כמה גורמים אחרים בג'יהאד האסלאמי כל הזמן תוקף ללא שום סיבה וללא שום פרובוקציה, תוקף את יישובי העוטף, תוקף ללא הרף, פוגע, במטרה ברורה לפגוע באזרחים חפים מפשע. ואנחנו עושים הכול, עשינו הכול במטרה לעצור את זה בדרכים אחרות. האיש הזה עמד לחולל עוד ועוד פיגועים, כולל בימים אלה, ולכן אנחנו סיכלנו אותו. אנחנו סיכלנו אותו ופנינו לא להסלמה, אבל אנחנו מוכנים לעשות כל מה שדרוש כדי להגן על אזרחינו. כשאנחנו מגינים על אזרחינו אנחנו מנסים לפגוע במפגעים, והמפגעים חושבים שהם יכולים להסתתר מאחורי אזרחים. הם בעצם מפגעים, המפגעים האלה מבצעים פשעי מלחמה כפולים: מצד אחד הם פוגעים בזדון, במכוון, באזרחים, ומצד שני הם מסתתרים בזדון מאחורי אזרחים במטרה לקבל לעצמם את אותה הגנה, כי הם יודעים,

הם יודעים בפירוש שאנחנו נמנעים ככל הניתן מלפגוע באזרחים, ולכן הם מסתתרים מאחורי אזרחים. ואנחנו איננו מוכנים לאפשר להם את המשך הפיגועים הללו, אבל מנגד אנחנו כמובן רוצים לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחפים מפשע. על כן אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ואני רוצה להגיד לכם מה ההבדל, אני רוצה להגיד לכם מה ההבדל, מדוע מה שהם עושים זה פשעי מלחמה, ומדוע אסור להאשים את צבא ההגנה לישראל, שהוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, במעשים שלהם. בושה וחרפה. אתה, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, רק שנייה. חברי הכנסת, נא לשמור על שקט. ראש הממשלה מוסר הודעה. נא לשמור על שקט. אדוני היושב-ראש, בשורש העניין של חוקי המלחמה, ואני רוצה להגיד לכם שאני למדתי אותם היטב מאז היותי שגריר ישראל באו"ם, בשורש העניין של פשעי המלחמה, אם הייתי צריך להגיד מהו העיקרון האחד, האחד, המרכזי, שמכתיר את פשעי המלחמה ואת אמנת ז'נבה בעניינים האלה, זה עיקרון פשוט אחד: בצד אחד ישנם לוחמים, מעורבים, צבא, חיילים, אוחזי נשק, משתמשים בנשק, ומצד שני נמצאים אזרחים. אתה יכול לעבור את הקו הזה בשגגה, לא בכוונה תחילה, אתה יכול לפעמים לפגוע בחפים מפשע, בבלתי מעורבים, אבל אסור לך לעשות זאת בזדון, בכוונה תחילה. אתה פוגע קודם כול בלוחמים, ואם אתה פוגע בכוונה תחילה, בשיטתיות, בעקביות, באזרחים, בבלתי מעורבים, אז אתה מבצע פשעי מלחמה. כל צבא, הצבאות המוסריים ביותר בעולם פוגעים בשגגה בחפים מפשע, לא בכוונה, אבל זה לא נחשב לפשע מלחמה. פשע מלחמה הוא לעשות מה שעושים הטרוריסטים מעזה. כשהם יורים רקטות על אשקלון לתוך אזור מגורים,

הם באים בכוונה תחילה לפגוע באזרחים. ואסור לך גם להסתתר מאחורי אזרחים. לכן, זאת הפעילות שלהם. זה מה שאתם עושים, אתם בעצם מקדשים את פשעי המלחמה שלהם. זה מה שאתם עושים. אנחנו? חבר הכנסת כסיף, חברת הכנסת היבה יזבק, אני קורא אתכם לסדר בפעם הראשונה. אדוני היושב-ראש, אני לא אישרתי בקשות חוזרות ונשנות, של גורמי הביטחון, משום שבדקנו מה הסיכויים שייפגעו כאן, מה הסיכויים שייפגעו כאן בלתי מעורבים.

ופעם אחר פעם, כולל בחודשים האחרונים, כולל בשבועות האחרונים, אני לא אישרתי, משום שאנחנו רוצים לצמצם עד המינימום את הבלתי-מעורבים, אי-אפשר לגמרי. אבל זה שונה לחלוטין ממה שעושים אותם טרוריסטים, שיש כאן חברי כנסת שניגשים להגן עליהם, שהם בכוונה תחילה, בזדון, ללא הבחנה, עם הכוונה, הם בכוונה מכוונים לאזרחים, בכוונה מכוונים לשכונות מגורים. בכוונה מכוונים.

כשהם פוגעים בשכונת מגורים באשקלון,

שיש שם צבא? יש שם בסיס צבאי? יש שם כוחות צבאיים? קשקוש. הם פוגעים בכוונה תחילה באזרחים, וזה טרור. והם בכוונה גם מסתתרים מאחורי. הינה אחמד טיבי. אחמד טיבי, אתה אמרת עליי, כן, אתמול שמעתי הפגנה תומכת שלכם שבה חברת כנסת, חברת כנסת מבקשת בכל דרך להוקיע אותנו כפושעי מלחמה.

אתה מסית נגדנו כל הזמן. לא יאה לראש ממשלה. אתה משקר במצח נחושה.

חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אתה מסית נגדנו. חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אתה נמצא באחריות הזאת. אתה חוזר על זה כל שני וחמישי. חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא לצאת, חבר הכנסת טיבי. נא לצאת. קראתי אותך לסדר שלוש פעמים. נא לצאת. תקרא אותו לסדר על הסתה. אין לי קריאה רביעית. נא לצאת. תודה. בגללך המשפחה שלי מקבלת איומים. המשפחה שלי.

תודה. חבר הכנסת טיבי, נא לצאת. (חבר הכנסת אחמד טיבי יוצא מאולם המליאה.) אנחנו לא צריכים להקשיב,

מבצע להצלת נתניהו. כל הזמן מסית.

חבר הכנסת הורוביץ, נו, באמת, חבר הכנסת הורוביץ. אדוני, אני חושב שהגיע הזמן לומר את האמת, גם ביחס למה שאנחנו עושים וגם ביחס למה שאומרים עלינו שאנחנו עושים. אנחנו עושים כל מאמץ להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, בחפים מפשע. אנחנו עושים מאמץ ששום צבא בעולם לא עושה. אנחנו מנסים לפגוע בדיוק כירורגי שאין כדוגמתו, הוכחנו את זה שלשום, בדיוק כירורגי במפגעים ובמשלחים, תוך כדי מניעה מקסימלית, מקסימום פגיעה בטרוריסטים, מינימום פגיעה בבלתי מעורבים. והפעולה של צה"ל שלשום ברצועת עזה היא פעולה שעוד ילמדו אותה וכבר לומדים אותה בצבאות בעולם בניסיון לעשות את ההבחנה הזאת. אני חושב שאם רומסים את ההבחנה הזאת, משום שלפעמים, לצערנו, יש פגיעה בבלתי מעורבים, בעצם הופכים על פניו את כל הרעיון של חוקי המלחמה, כי אז לעולם לא תוכל לפעול נגד הטרוריסטים. הם תמיד יתחבאו, תמיד יטילו את הנשק שלהם על חפים מפשע ויסתתרו מאחורי חפים מפשע. בצורה כזאת לעולם לא נוכל להילחם בהם. אבל לצערי, מה שחלק מחברי הכנסת כאן עושים, רוב חברי הכנסת כמובן לא שותפים לזה, בלשון המעטה, אבל חלק מחברי הכנסת עושים דבר שהוא בלתי נתפס: בעצם את אלה שמכבדים את חוקי המלחמה, חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל וגם ממשלת ישראל, ששולחת אותם, הם מגדירים כפושעי מלחמה, ובכך הם מעוותים את כל הבסיס המוסרי של לחימה צודקת והכרחית מול הטרור שהולך ומתארגן בצורה הזאת. הינה למשל דברים שסיעת רע"ם-תע"ל שלחה, מכתב רשמי ליועץ המשפטי בזמנו, בזמן צוק איתן, וביקשה לפתוח,

בחקירה רשמית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון משה יעלון והרמטכ"ל גנץ בגין, שימו לב בגין מה: בגין ביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות ברצועת עזה במהלך מלחמת צוק איתן שניהלה ישראל.

הדבר הזה חוזר על עצמו על ידי כמה מהגורמים, ואני חושב שיש פה סכנה כפולה, או יותר נכון עוול כפול: עוול לחיילי צה"ל ומפקדיו, שעושים מאמצים יותר מכל צבא אחר למנוע פגיעה רחבה, אפילו לצמצם עד המינימום את הפגיעה בבלתי מעורבים, והדבר השני זה כמובן לערער את היסודות הכלל-אנושיים שהאנושות כולה צריכה עכשיו להתאגד סביבם, לאפשר פעולה נגד גורמי הטרור שמבצעים פשע כפול: גם ממקדים את ההתקפה שלהם על אזרחים בכוונה תחילה, פשע מלחמה אחד, וגם מסתתרים מאחורי אזרחים, פשע מלחמה שני. מי שנותן סיוע לשני הדברים הללו בעצם מסייע לפשעי המלחמה האמיתיים שמתבצעים כאן באזור, ושום מחאות ושום צעקות ושום טריקת דלתות ויציאה מהאולם לא ישנו את האמת הפשוטה הזאת שאמרתי כאן. תודה לך, אדוני. תודה לראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו. אם כן, זאת הייתה הודעת ראש הממשלה למליאת הכנסת. אנחנו חוזרים, חברי הכנסת, לשאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 11, של חברת הכנסת היבה יזבק. נושא השאילתה: צווי הריסה לשכונה בקלנסווה. בבקשה, סגן שר האוצר, נא לעלות לדוכן. חברת הכנסת היבה יזבק, נא לגשת למיקרופון ולקרוא בפני סגן השר את נוסח השאילתה.

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, עקב הפצת צווי הריסה ל-25 מבנים בקלנסווה, שבהם מתגוררים כ-300 איש, לדברי הרשויות השכונה נבנתה על שטח שלא מיועד למגורים, ויש תוכנית לקו חשמל שיעבור באזור. רצוני לשאול: מדוע הממשלה לא מציעה אלטרנטיבה שתמנע את הריסת הבתים וחיי המשפחות?

בבקשה, סגן שר האוצר. תודה על השאילתה של חברת הכנסת היבה יזבק. גם חבר הכנסת אחמד טיבי שאל אותה בכמה הזדמנויות, אז התשובה היא גם לך וגם לד"ר אחמד טיבי. היחידה הארצית מבצעת פעילות אכיפה במרחב תנובות מצפון לקלנסווה על מנת לאפשר העברת קו מתח גבוה 161 בצמוד לקו 400 הקיים, בהתאם לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 10. בתוואי המתוכנן נבנו מבנים לא חוקיים שעצם קיומם מסכן את העברת הקו. יש לציין כי קו 161 מתח עליון הוא תשתית לאומית קריטית שפרויקטים לאומיים רבים תלויים בביצועה, לדוגמה כל פרויקטי האנרגיה המתחדשת בצפון. בהתאם למה שנמסר ממשרד האנרגיה, יש דחיפות בהולה בהתחלת ביצוע הקו. עוד יש לציין כי המבנים שנבנו בצמידות לקו הקיים, מתחת לתוואי המתוכנן, פועלים ללא היתר, בניגוד לתוכנית מתאר ארצית ומחוזית, ברמת החומרה הגבוהה ביותר של העבירה. בחודש פברואר 2017, לשאלה הנוספת שלך לגבי האלטרנטיבה,

בחודש פברואר 2017 אושרה תוכנית מתאר כוללנית בקלנסווה, ובמסגרתה נקבעו אזורי הפיתוח של היישוב. התוכנית החדשה מוסיפה עתודות ל-2,800 יחידות דיור ליישוב. 2,800 יחידות דיור. הפתרון למחזיקי המבנים הבלתי-חוקיים שאליהם מתייחסת השאילתה הוא פשוט להעתיק את מגוריהם לתוך אזורי הפיתוח בתחומי התוכנית הכוללנית החדשה בצורה חוקית. אנחנו מדינת חוק, וזה לא משנה אם זה בקלנסווה או בעיר אחרת. שאילתה נוספת? שאלה נוספת לחברת הכנסת. תודה רבה. השאלה שלי היא שאנחנו מתמודדים עכשיו עם צווי הריסה, ובכל זאת, גם אם יש הצעה להקמת בנייני מגורים חלופיים, שוב אני שואלת: אני חושבת שבכל זאת אנחנו מדברים על מצב קיים, 25 בתים, אנחנו מדברים על שכונה שלמה. אי-אפשר עכשיו להרוס להם בתים ולהעתיק להם מגורים. למה אין אלטרנטיבה מבחינת התשתיות, לעסוק בהקמת תשתיות אחרות, אם זה לקו החשמל ואם זה לכל הדברים האחרים שקשורים לפיתוח? אני חושבת שהדבר שנכון לעשות זה להשאיר את האנשים במקומם ולעשות תוכניות אלטרנטיביות בבנייה, ולא להרוס ולהעביר.

שאלה נוספת, לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני סגן שר האוצר, היום אחר הצוהריים, בשעה 16:00, צפוי להתקיים דיון במליאת מועצת מקרקעי ישראל על מתן הרשאה לרישיון לחיפוש וחקירה של פצלי שמן באתר אורון. אני חייבת להגיד שאישור העסקה הזאת, אם הוא יעבור, הוא לא פחות מאשר עוול היסטורי, והוא עומד בסתירה, האישור של העסקה הזאת עומד בסתירה למדיניות ולהתחייבויות של ממשלת ישראל לפיתוח משק חשמל ודלקים בר-קיימא, הפחתת פליטות גזי חממה ונטילת חלק במאבק הגלובלי במשבר האקלים. מדובר בניצול של משאב טבע שבניצול שלו או בעיבוד שלו יש פוטנציאל גדול ביותר לזיהום משמעותי, ולכן גם הפסיקו את הנושא הזה של פצלי שמן. מדיניות אנרגיה רציונלית ושקולה מחייבת, מה השאלה? אני מבקשת מסגן שר האוצר להבין מה עמדת המשרד בנוגע לסוגיה, והאם בכוונתכם להנחות את רשות מקרקעי ישראל שלא להתיר מתן רישיון היום אחר הצוהריים.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אוסמה סעדי. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר,

לשאלתה של חברתי היבה יזבק וגם לשאלתו של חבר הכנסת אחמד טיבי, אנחנו קיבלנו, איפה הוא, אגב?

הוא הורחק. הוא שאל אותי כמה פעמים את השאלה הזאת במסדרון, בכנסת, במליאה.

היושב-ראש הוציא אותו בשלוש קריאות. לא, הוא יכול להיכנס. זה נושא חדש. לא, הוא לא יכול. הוא לא יכול. מכובדי סגן השר, הוא לא יכול. ביקשנו שהוא ייכנס. אבל זה נושא שגם הוא טיפל בו. נאמן עליי אוסאמה סעדי שיעביר לו את הדברים. אדוני סגן השר, לא רק בקלנסווה קיבלו 25 צווים, גם בעיר טירה ליד כבר קיבלו עשרות מכתבים ואזהרות, וגם קנסות במאות אלפי שקלים כל אחד, גם בזלפה וסאלם, גם בעוד יישובים. מאז כניסתו לתוקף של תיקון 116, מה שנקרא בלשוננו חוק קמיניץ, באמת אנחנו רואים הסלמה גם בצווי הריסה וגם בקנסות מינהליים. ואני שואל אותך: האם לא הגיע הזמן, אחרי ששמענו שזה חוק דרקוני, מדובר בקנסות במאות אלפי שקלים, שפוגעים גם בחברה הערבית אבל גם במושבים ובחלק מהחברה היהודית. אנחנו גם שמענו, ולכן, מה השאלה? אלה לא הצעות לסדר-היום.

שרת המשפטים הקודמת וגם ראש הממשלה, האם אתם בוחנים מחדש ומעיינים מחדש בחוק קמיניץ ומבטלים אותו?

מכובדי סגן השר. לגבי השאילתה הנוספת של חברת הכנסת היבה יזבק, יש תוכנית מתאר, תמ"א 10, מתוכננת, חוקית, תשתיות לאומית. החברים האלה עשו עבירות פליליות ובנו בצורה לא חוקית, והם לא יכולים להפריע להניח תשתיות. לגבי שאלתך,

יש תוכניות לגבי קלנסווה ל-2,800 יחידות דיור. שיתפנו משם ויעברו לתוכנית היותר-חוקית ויותר נכונה. זה כל כך קל להגיד, זה

אבל תדע לך, מבנה לא חוקי, לא משנה איפה הוא נמצא, אם בקלנסווה או באשדוד, לא משנה. אם הוא לא חוקי, הוא לא חוקי. אתה לא נגד החוק.

צריך לעבור שם קו מתח, צריך לעשות תשתיות לאומיות. אלטרנטיבות. לא, אי-אפשר, ממש לא. אי-אפשר אלטרנטיבה בגלל עבירה פלילית.

האלטרנטיבה הקלה ביותר זה הריסת בתים.

אני מניח שהמשרד להגנת הסביבה, הוא נגד זה. ודאי, ברור לי. אז הוא יביע את דעתו שם.

אז תהיו גם אתם נגד.

על כל פנים, הדברים ברורים.

הרי רשות מקרקעי ישראל זה תחת משרד שלכם, זה באחריות שלכם.

אבל יש שם דיון, ויש שם את העמדות של המשרדים, משרד הבריאות וגם המשרד להגנת הסביבה. בואי נראה מה יהיו תוצאות הדיון. מה יהיו תוצאות הדיון? אתם צריכים להגיד בדיון שאתם נגד, זה נורא פשוט, לא לחכות לתוצאות הדיון. המינהל וראש המינהל ינהלו את הדיון הזה יחד עם מי שצריך לנהל את זה, ואני מאמין שהדבר האחרון שיקרה זה פגיעה בבריאות הציבור.

כבוד סגן השר, אולי תבקשו בינתיים לעכב את הדיון שצפוי לעלות היום ברמ"י? אתה הרי מכיר אותי מהרקע הקודם, אתה מכיר היטב, חברי הכנסת. שאלות נוספות. גם היא יודעת שזה מסוכן. זה לא שהולכת להיות אימפריה, מה שאמור להיות מונח למול עיניהם זה בריאות הציבור ואיכות הסביבה מעל לכול, אוקיי? אנחנו יודעים שזה לא ממש תמיד עומד לנגד עיניהם, אז אני אומר לך מה שאמור להיות מונח, ואני מבין שזה גם מה שיהיה מונח מול עיניהם: בריאות הציבור והגנת הסביבה. נחכה לתוצאות. הרי כל הדיון היום זה בעקבות ערעור שהגיש המשרד להגנת הסביבה, אז בואו נקווה שיהיו תוצאות טובות. עוד מישהו שאל שאלות?

תודה, מכובדי סגן השר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת מיקי לוי: אי-העברת תקציב תמיכה לטובת חלוקת סלי מזון. בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי. ישיב על השאילתה הזאת השר יריב לוין. אני מאוד מעריך,

את השר יריב לוין, גם באופן אישי, הוא יודע את זה, אבל חבל שהוא עונה על זה. אני מניח שהמשרד הכתיב לו את זה, ובכל זאת. השנה טרם הועבר תקציב של 8 מיליוני שקלים לעמותות ולמוסדות ציבור המחלקים סלי מזון, תקנה תקציבית 98.10.01.23. לכולנו ברור שמדינת ישראל אינה יכולה לתפקד בלי המעגל השלישי, התומך באותם אנשים שצורכים את חבילות המזון.

אתה משופשף ויודע שנצמדים לטקסט שכתוב בשאילתה. אני יודע, אני הוספתי כי זה, תודה. תהיה לך הזדמנות נוספת. מתוך הלב אני כואב את הכסף הזה.

בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת מיקי לוי, במענה על השאילתה שלך, להלן ההתייחסות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מוקצה סכום של 6 מיליון שקלים לטובת סלי מזון. המשרד נערך לפרסום מבחני התמיכה, עד כמה שאפשר במהירות, על מנת להבטיח שהכסף אכן ינוצל ומשפחות נזקקות אכן יקבלו את סל המזון שהן זקוקות לו ושמגיע להן במסגרת התקציב שנקבע.

הכסף יועבר, אתה מעוניין לשאול שאלה נוספת?

אז בבקשה, לך למיקרופון. יש לי קול גבוה, אני לא צריך רמקול. למיקרופון, בבקשה. אדוני השר, תודה רבה על התשובה. האם הבנתי מתשובתך ש-6 מיליוני שקלים יועברו? הבנת נכון. המצב הוא רק שצריך, כפי שאתה יודע, בכל עניין מן הסוג הזה לקבוע מבחני תמיכות ולפרסם אותם בצורה מסודרת. זה לא שמישהו סתם, ותהליך כזה לוקח לפעמים כמעט שנה.

והתהליך הזה לוקח הרבה זמן, שלא באשמת הגורמים שקבעו את המדיניות והחליטו להקצות את הכסף,

ייאמר לזכותו של השר שהוא הוגן ואומר את הדברים בצורה הכי ברורה.

חברנו השר חיים כץ כאשר כיהן בתפקיד הזה בשעתו, אלא שהוא את עבודתו עשה,

לצערי התהליכים, הביורוקרטיה היא בלתי נגמרת. זה לוקח זמן, אבל זה יוסדר, ובסופו של התהליך, הכסף ישנו, והוא גם יגיע ליעדו. תודה רבה, אדוני. שאלה נוספת, לחבר הכנסת אורי מקלב. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, אי-אפשר להתעלם ממה שהעלה חבר הכנסת מיקי לוי. הצורך שלו בשאילתה על הנושאים האלה של סלים ותמיכה בסלים, הדבר הזה לא מובנה בתקציב. מדוע כל פעם צריך להיות חוסר ודאות, ורק בשאילתות מתברר אם הם יקבלו על דברים שהם נתנו? העמותות האלה נותנות בסדר גודל ענק, ומקבלים 3 שקלים, 5 שקלים, 7 שקלים על סל אחד. מדוע כל פעם הדברים האלה, הבושה הזאת, חוסר הוודאות, שעמותות לא רוצות לקבל? חלק מהן, הן מוכנות לעבור את הכול רק בגלל שהתורמים שואלים אותם: איך יכול להיות שהממשלה לא מכירה בפעולות שלכם? כל זה מביא אותם לעבור את כל ההשפלה, את כל חוסר הוודאות, ודווקא בנושא הזה, שצריך להיות הרבה יותר ברור, אנחנו נמצאים כל הזמן בחוסר ודאות,

ובשאלות, ובתאריכים אחרים לגמרי. מה שנותנים זו בושה, באמת בושה, באופן יחסי. צריך להעלות את זה כל פעם מחדש. תודה לך, חבר הכנסת מיקי לוי. שאלה נוספת, לחבר הכנסת מיכאל ביטון. אני רוצה לברך את חבר הכנסת מיקי לוי על העלאת הנושא, אבל השר נתן לזה התייחסות לכאורה משפטית. עכשיו, סוגיה של, אתה יודע, לא ניתן לאנשים חכות או דגים, אנחנו רוצים שכולם יהיו דייגים. אבל לפעמים הם עוד לא למדו לדוג ולהפעיל חכה, ובינתיים נותנים דגים. זה הביטחון התזונתי. ממשלת ישראל עשתה מיזם לביטחון תזונתי, עשתה פיילוט. סוגיית המזון שמחולק, זה מאות מיליונים, מה שהעמותות עושות. זה בכלל ביזיון שאנחנו מדברים על 6 8 מיליון כסף ממשלתי על מזון לאנשים שצריכים. יש לה מיזם שנקרא ביטחון תזונתי, והפעלנו אותו בירוחם בשילוב הממשלה ועמותה, ויש פטור ממכרז לרשויות מקומיות, ולרשויות מקומיות יש את מחלקת הרווחה. אז אם הממשלה תעמיד תקציב לכל רשות מקומית, במיוחד בסוציו-אקונומי נמוך, תקציב זמין, גמיש, לביטחון תזונתי, אנחנו נכבד את האנשים, לא נשפיל אותם עם קופסאות, עם כרטיס מגנטי. מה, אנשים רעבים רק בפסח ובראש השנה? כל חודש, עם בקרה של עובד סוציאלי, הדבר הזה פתיר. אני רוצה להציב בפניך אתגר שהוא לא מתחום העיסוק הרגיל שלך, להזכיר לחבריי, זו שאלה נוספת.

אני סיימתי.

בבקשה, כבוד השר. ידידי חבר הכנסת ביטון, לא הבנתי כל כך איפה ממוקדת השאלה, למרות שאני חושב שהרעיונות שהעלית הם בהחלט רעיונות טובים ונכונים. אבל אני אומר שוב: לפחות בעניין של התמיכות צריך להבין שהמצב הוא שאנחנו מחויבים בכללים שקובעים מי יכול לבקש את התמיכות ואיך מחלקים את כספי התמיכות האלה.

הדברים האלה לוקחים יותר מדי זמן, לא רק בנושא הזה אלא בהרבה מאוד נושאים אחרים. באשר לשאלה של חבר הכנסת מקלב, אני אומר לך, חבר הכנסת מקלב, ואני חושב שיש לך שני יתרונות עצומים עליי: האחד, שאתה יותר ותיק ממני פה, והשני, שעם כל חברותי וידידותי הקרובה עם יושב-ראש ועדת הכספים, לך יש דלת עוד יותר פתוחה אצלו, אפילו ממני. אז אני מניח שאתה יודע אפילו יותר טוב ממני להשיב על השאלה הנכונה ששאלת, אבל באמת, אם נגיע סוף-סוף, וכאן אני חושב שאתה צודק בשורה התחתונה. אני חושב שאם נגיע סוף-סוף למצב שנוכל לאשר תקציב מדינה, ויפה שעה אחת קודם, צריך יהיה לתת את הדעת לעניין הזה. ויכול להיות שגם מה שאתה מציע וגם הפתרונות של חבר כנסת ביטון לפחות בחלקם יכולים להיות מאומצים, ואז אנחנו נגיע לתוצאה סופית טובה יותר בנושא, שאין חולק כמובן על החשיבות שלו. וצריך לומר שחברנו חבר הכנסת חיים כץ, כאשר היה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אני חושב שעשה בעניין הזה הרבה מאוד וקידם את הנושא הזה, גם בהיבט התקציבי.

תודה לשר יריב לוין. תמו השאילתות. ואנחנו נעבור עתה להצעות דחופות לסדר-היום מס' 127, 132 ו-159: תאונות העבודה באתרי הבנייה, של חבר הכנסת עופר כסיף וחברי כנסת אחרים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עופר כסיף. ישיב על ההצעה לסדר-היום הנוכחית השר יריב לוין. עד שלוש דקות עומדות לרשותך. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מתחילת השנה נהרג פועל בניין בישראל מדי שבוע בממוצע.

למה יש ענף תעסוקתי בישראל שבו נהרג עובד מדי שבוע, ענף תעסוקתי שהעובדים בו קמים בבוקר, נפרדים לשלום מבני משפחותיהם ולא תמיד חוזרים לארוחת הערב? מדוע הם נפצעים ונקטלים בקצב הזה? את התשובות אנחנו חייבים לציבור כולו, ובמיוחד לפצועים ולמשפחות ההרוגים. הנרי פורד, מסמלי הקפיטליזם הבולטים, התלונן פעם ותהה: מדוע כל פעם שאני מבקש זוג ידיים עובדות אני מקבל איתן בן אדם? זהו עיקר השיטה הקפיטליסטית. האדם, בעיקר הפועל השכיר, אינו אלא סחורה בידי מעסיקו, כלי האמור להניב לו רווח ותו לא. ביטחונם של הפועלים נשקל ומחושב על ידי יזמים וקבלנים מתוך שיקולי רווח והפסד: מה עולה יותר, פציעה של פועל או פיגום חדש? מוות של פועל או שיפוץ למנוף? הם בוחרים בכוונה ובצורה מחושבת במה שמניב להם יותר רווח, או לפחות במה שמסב להם פחות הפסד. כל עוד הרווח הוא המניע, אחריותה וחובתה של המדינה לדאוג לחיי העובדים ולרווחתם, ולגרום לכך שכל קבלן ויזם ישלם מחיר הפסד על זלזולו בביטחונם וברווחתם של עובדיו. סיבה נוספת לכך שחייהם של פועלים הפכו זולים כל כך היא שהפועלים הם כמעט תמיד ערבים פלסטינים ומהגרי עבודה, בדרך כלל מסין. מדובר באנשים משכבות מוחלשות, עניים שעובדים קשה משעות הבוקר המוקדמות בעבודה פיזית מפרכת כדי לפרנס את משפחותיהם. כשהם מתים הם מקבלים בוקסה קטנה בעיתון, הרבה פעמים ללא תמונה ושם. לא סופרים אותם, לא זוכרים אותם. לכן אני אומר: יש כאן עניין מעמדי מובהק ועניין גזעני מובהק. יש אנשים שהדם שלהם זול יותר ומותם עובר בשקט. אם אנו חפצים באמת לשים סוף לקטל בענף הבנייה, אנו חייבים להתמקד בעיקר. חיים של פועלים הם לא עניין כלכלי אלא אנושי. מי שפצע פועל, מי שהרג פועל, צריך לשלם על הרשלנות שלו. אתרי בנייה שמפירים חוקי בטיחות צריכים להיסגר לתקופות ארוכות, ואפילו להיות מועברים לידיים אחרות. המצב של סגירה ופתיחה מהירה של אתרי בנייה שבהם התרחשו תאונות הוא יריקה בפנים של הפצועים, ההרוגים והמשפחות. חברי הכנסת, עברה שנה בדיוק מאז נחתם ההסכם בין ההסתדרות למדינה

ברשותך, עוד כמה שניות. בעקבות איום ההסתדרות בהשבתת המשק. באופן לא מפתיע, רוב ההסכם שנועד לבלום את מגפת התאונות לא מומש. פיגומים לפי התקן האירופי, במקום בעוד חצי שנה יהיו,

עוד שנתיים, רשתות מגן לעבודה בגובה, עוד אין הנחיות, קו חם לדיווחים על ליקויי בטיחות לא נפתח, השתלמויות בטיחות לכלל העובדים לא נקבעו. תודה, אדוני. הצעה לסדר-היום היא שלוש דקות. אני יכול לתת לך טיפ, מניסיוני: כשכותבים על A4 בכתב גדול עם רווחים, זה דקה, אז תכינו לכם מראש את הנאומים בשלושה דפי A4, בכתב גדול. כנראה שהקצב שלי איטי מדי, אדוני. אני מבקש להעביר, משפט לסיום. אני מבקש להעביר את הנושא לוועדה המסדרת,

נראה אחר כך מה השר, לוועדה המסדרת לטובת החלטה לאיזו ועדה זה יועבר.

כשיוקמו הוועדות, קח זאת לתשומת ליבך. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יואב בן

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לשלוח מכאן, לחזק את חיילי צה"ל ואת כוחות הביטחון על מה שהם עושים ועל האופן שבו הם מגינים עלינו ולחזק את תושבי עוטף עזה והשפלה על העמידה האיתנה בפני המציאות הקשה. בדיוק לפני שבוע הנחתי על שולחן הכנסת הצעה לסדר-היום בנושא תאונות הבטיחות בענף הבנייה, ובאותו יום נהרג העובד ה-41 השנה כתוצאה מתאונה באתר בנייה. בזמן שעבר מאז, שבעה ימים, נוספו עוד שני קורבנות: שריף עבדאללה אל-טרדה, בן 50, וסמיר קרמאוי, בן 25. ואם לא די בכך, חמישה עובדי בניין נוספים נפלו השבוע מפיגומים ונחבלו בדרגות פציעה שונות. ב-2019 כמעט בכל שבוע נהרג פועל בניין: 43 הרוגים ב-46 שבועות שעברו עד היום. עוד לא הזכרנו את הפצועים ואת הנפגעים, שאם נמנה אותם נגיע כמעט לתאונה ביום. אבל מה הכי מתסכל? הכי מתסכל הוא שאת רוב המקרים האלה אפשר למנוע, אפילו קל למנוע. חברי הכנסת, הנתונים צריכים לגרום לכולנו לעצור. הם מעידים שאין מערכת אכיפה אפקטיבית, שהממשלה נעלמת, שלא בוער לה לטפל בכשל כל כך חמור, שאת התוצאות סופרים בארונות קבורה. ואיך יודעים שזה לא מעניין? כי במקרה הטוב סוגרים את אתר הבנייה ליומיים ואחרי יום חוזרים לעבודה, ובמקרה הגרוע מניחים את ההרוג בצד וממשיכים לעבוד, ואני אומר את זה ממקרים שקרו. אבל זה בעיקר מעיד שהפכנו לאדישים, כי הם אנשים ועובדים כנראה שקופים. אולי זה רחוק מאיתנו ולא נוגע לנו, אבל הם בני אדם, בעלי משפחות עם חלומות ועם עתיד שנהרס. וצריך לומר ביושר שהיו כאלה שפעלו כדי לשנות את המציאות. בכנסת העשרים ועדת העבודה והרווחה פעלה ודנה בכך. גם יושב-ראש ההסתדרות לשעבר, ידידי חבר הכנסת אבי ניסנקורן, שממש לפני שנה הוביל להסכם מול הממשלה, שילבו פעולות כדי לתקן את הנושא הזה, אבל לצערנו מאז שהוא עזב ההסכם לא יושם במלואו. חברי הכנסת, נכון להיום אין מפקחים ואין להם יכולת להטיל סנקציות משמעותיות על עבירות בטיחות, הקנסות לא מרתיעים את הקבלנים, צווי הסגירה, אם ניתנים, תקפים למספר ימים מצומצם. ככה לא פועלים ברצינות כדי למנוע מקרי מוות של בני אדם. אפילו משטרת ישראל, שהקימה יחידה ייעודית לחקירת תאונות העבודה, לא ממש פועלת ומממשת את היכולות שלה במטרה להרתיע ולהעמיד את האחראים לדין. לכן, חברי הכנסת, הגיע הזמן להתעורר. לא צריך לנקוט פעולות מאוד מאוד דרמטיות או מרחיקות לכת. צריך להפעיל ולהרחיב את האכיפה, לאפשר הטלת עיצומים כספיים משמעותיים על יזמים וקבלנים,

ולדאוג שיציגו רשתות מגן על פיגומים ועוד כל מיני פעולות שהן לא ממש מורכבות כדי להציל חיי אדם. לכן אני מבקש מחברי הכנסת: בואו נתגייס ונפעל כדי למנוע מקרי פגיעה או אובדן נוספים ומיותרים, ובואו נראה להם שאכפת לנו. אני מצטרף לקריאה להעביר את ההצעה לדיון בוועדה המסדרת, כדי שיראו לאיפה זה יעבור הלאה.

תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת הרב יואב בן צור,

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אפתח את דבריי בהתייחסות למצב הביטחוני. אחרי תקופה של אי-שקט ברצועת עזה, ובעקבות החיסול, עם ישראל כולו עובר ימים מאתגרים במיוחד. זה המקום לחזק את ידיהם של תושבי עוטף עזה, המתמודדים חדשות לבקרים בגבורה עם המצב המשתנה, תושבי הדרום וכל אזרחי ישראל. החיסול הממוקד הזה ודיוקו הם הוכחה למנהיגות מצוינת, בראש ובראשונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, המוביל קו ביטחוני נחוש, שקול ואחראי והרמטכ"ל וכל בעלי התפקידים ואנשי כוחות הביטחון באשר הם המקריבים את חייהם למען חייו של הציבור הישראלי. כמו כולם, גם אני שמעתי את דברי ההבל שלפיהם מדובר במבצע פוליטי, אך כחבר ועדת החוץ והביטחון אני גאה לראות כל יום מחדש את ההפרדה המקצועית בין השיקול המדיני-ביטחוני למצב הפוליטי. מיותר לציין כי כל ניסיון לקשור קשר בין השניים שייך למתנגדי ראש הממשלה המבקשים לחבל בהצלחתו. לדאבוננו זה מתפשט גם לנושאים הרי גורל כמו הביטחון של כולנו. ובמעבר חד להצעה לסדר-היום. חדשות לבקרים אנו שומעים על אסונות באתרי בנייה, על עבירות על חוקי בנייה ובטיחות, על פועלים שנופלים אל מותם ועל משפחות שמאבדות את יקיריהן. בחסות ההפקרות והזנחת הטיפול בתחום אנו עדים לתופעה שבה פועלי הבניין הצטרפו בעל כרחם למגזר השקוף, המגזר שלא שומעים אותו ולא רואים אותו עד שהוא נופל קורבן לאסון ומשלם בחייו.

יום-יומיים של הלם עד שאותה טרגדיה מתויגת אי-שם בקטגוריית השקופים. המצב הזה לא יכול להימשך עוד, ורק הבית הזה יוכל לעצור אותו.

שכרגע אנחנו נמצאים תקופה ארוכה בממשלת מעבר, אך כשנחזור בהקדם ובעזרת השם לפעילות שגרתית, וכולם כאן מסכימים איתי שהגיע הזמן,

וקודם כול, עלינו לשפר את מנגנוני הפיקוח על הבטיחות בתחום הבנייה.

כל אדם המנהל צוותים בתחום הבנייה צריך להתרחק מהחבר המסוכן ששמו "יהיה בסדר", להיצמד לחוקי הבטיחות ולכל הנהלים, ולראות את קדושת החיים לנגד עיניו.

תודה רבה. ישיב על ההצעה לסדר-היום כבוד השר יריב לוין.

שקיבלתי אותה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוביל ויוזם החל משנת 2018 רפורמות משמעותיות להעמקת הפיקוח, האכיפה והחקיקה בתחומי הבטיחות בענף הבינוי. רפורמות אלו ושינויי החקיקה הרבים שבוצעו נכנסו לתוקף רק בשנה האחרונה או בחודשים האחרונים. זהו תהליך מתמשך, והמטרה היא להביא לשיפור בתחום הבטיחות בענף הבנייה, וכמובן, להביא להפחתה משמעותית במניין הבלתי-נסבל והגבוה של ההרוגים, וגם הפצועים. בהיבט החקיקתי, בהשוואה לשנים עברו, המשרד קידם חקיקה נרחבת בתחום הבטיחות בענף הבינוי, דוגמת תקנות מעודכנות לפיגומים כך שיעמדו בתקן שווה ערך לזה האירופי, איסור מוחלט של העסקת נוער באתרי בנייה, חובת העסקת עגורנאים רק על ידי חברות כוח אדם ייעודיות לנושא, חובת מינוי עוזר בטיחות, הטלת עיצומים כספים על הפרות בטיחות, כפי שהוצע פה, ועוד. לפני כמה שבועות המשרד פרסם להערות הציבור תיקון נרחב של תקנות הבטיחות בעבודות בנייה, שבמסגרתו הוטמעו שינויים מרחיקי לכת המפרטים לראשונה תוספת אחריות לשורת גורמי מפתח כגון יזם הבנייה ומתכנן המבנה. עם השלמתה והעברתה של חקיקה נרחבת זו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת תעמוד רגולציית הבטיחות בישראל בשורה אחת עם זו של מדינות מובילות במערב. בהיבט האכיפתי, המשרד פועל להגברת הפיקוח והאכיפה בענף. אחד מכלי מדיניות האכיפה החדשים שעליהם הושם דגש הוא סגירת אתרי בנייה שבהם קיימים ליקויי בטיחות רבים עד לתיקונם. אציין שעד כה נרשמו עשרות רבות של מבצעי אכיפה ממוקדים, בשיתוף יחידות אכיפה ורגולטורים ממשרדי ממשלה מקבילים, ומאות רבות של צוותי בטיחות שהורו על הפסקת עבודה באתרי בנייה בגין ליקויי בטיחות, נתון המהווה עלייה של עשרות אחוזים לעומת שנים עברו.

כחלק מהגדלת היקפו וכשירותו המקצועית של מערך המפקחים במשרד, ועל מנת לחזק את יכולות האכיפה של מינהל הבטיחות, הוגדלה מצבת המפקחים בעשרות תקנים נוספים. הכשרתם של מפקחים אלו, שגויסו רק לאחרונה, הסתיימה זה עתה, ואני מניח שגם בכך נראה איזשהו שיפור במערך האכיפה. במקביל לכל האמור לעיל נוקט המשרד מדיניות של פרסום מיידי באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות של פרטי כל צו בטיחות המוטל על קבלן, וזאת לשם הגברת השקיפות, הן של פעולות המינהל והן של מדד הבטיחות הציבורי של הקבלן. באשר להסכם שנחתם אל מול ההסתדרות, שהוזכר כאן, הרי שסעיפים רבים בו הושלמו, ומקצת הסעיפים שעדיין נותרו פתוחים נוגעים בעיקר לפעולות חקיקה, שדורשות את כינונה של הכנסת הבאה וועדותיה.

עמד המשרד בשורת סיכומים ארוכה המופיעה בהסכם עם ההסתדרות, ובכלל זה: הנפקת רישיונות קשיחים למפעילי עגורן, שיתוף פעולה עם רשם הקבלנים, המתקיים תדיר ואף נשא פירות בדמות התליית רישיונות קבלן על בסיס המלצת מינהל הבטיחות, שיתוף פעולה עם החשכ"ל לעניין השעיית קבלנים הרשומים לביצוע עבודות ממשלתיות מהמשך עבודתם עבור המדינה, חקיקת חוק עוזר בטיחות. לסיכום, אדגיש כי בעיות הבטיחות באתרי הבנייה נובעות בראש ובראשונה מתרבות ארגונית קלוקלת, כאשר רבים מבין העוסקים בתחום, מהיזמים עד לקבלנים המבצעים בשטח, אינם שמים את נושא הבטיחות וחשיבותו במקום הראוי לו, וזאת בלשון המעטה. המטרה העומדת לנגד עיני המשרד היא שינוי בתרבות הבטיחות בענף הבינוי בישראל. מדובר בשינוי עומק שאורך זמן, דורש עשייה נחושה, וכאמור, את מעורבותם של שותפים רבים לדרך, לרבות מעורבות הכנסת בחקיקה ובאישור חקיקת משנה מתאימה. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ימשיך לפעול לצמצום היקף הנפגעים בתאונות העבודה בענף הבינוי ובכלל, כדי שכל עובד היוצא לעבודתו ישוב אל ביתו ואל משפחתו בריא ושלם, כפי שצריך להיות. בהחלט, אם וכאשר נגיע למצב שסוף-סוף הכנסת תשוב לתפקוד מלא ותהיה ממשלה שאיננה ממשלת מעבר, הנושא הזה בהחלט צריך להיות ויהיה במקום מרכזי בסדר העדיפויות, ואני מקווה שבמאמץ משותף, פה באמת אין שום עניין פוליטי אלא עניין אנושי שכולנו שותפים בו, נצליח לייצר שינוי במצב הבאמת-בלתי-נסבל הקיים. בהיעדר ועדות, מה שנותר זה עוד דיון במליאה,

ועדה מסדרת, מה? שתחליט, תראה איך, אבל אתה יודע שזה יקרה אם יחליטו רק,

תודה לשר יריב לוין, שהשיב בשם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ראשון המביעים, אוסאמה סעדי.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר לוין, מדובר בנושא חשוב מאוד. אני בעצמי הגשתי הצעה דחופה לפני שבועיים, ולא נתקבלה. השבוע חבריי הגישו את זה, וכן נתקבלה, אז באמת כל הכבוד על הנושא החשוב הזה, והכאוב. היום היינו עדים לעוד פצוע קשה, עכשיו בעיר רהט, שנפל גם הוא מגובה. איך שאמר חברי גינזבורג, מדובר ב-43 קורבנות מאז תחילת השנה. זוהי מגפה. ואני, בכנסת העשרים-אחת, אני כבר התבלבלתי, היום אנחנו בכנסת העשרים-ושתיים,

אל תתאמץ, כי יכול להיות שתצטרך לשנות את המספר.

אדוני היושב-ראש. אז בכנסת העשרים-ואחת, הכנס היחיד, אדוני היושב-ראש, שעשינו לפני התפזרות הכנסת היה בנושא תאונות העבודה, אני חושב שגם אתה השתתפת, ואז דיברנו על ההסכם ביוני בשנה שעברה בין ההסתדרות לבין הממשלה. ואני שואל, אדוני היושב-ראש: שום דבר מההסכם הזה לא מקוים, תודה. ולכן צריך דיון במליאה בנושא החשוב הזה. עמדה נוספת, לחבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, ווליד טאהא.

כבוד היושב-ראש, פשוט בושה וחרפה מה שקורה בתחום הזה. כמעט באופן יומי אנחנו עדים לקורבנות של תאונות עבודה, ואנחנו יודעים שאם הממשלה הייתה לוקחת את הנושא הזה באופן רציני, כפי שצריך, חייהם של הפועלים הללו היו נחסכים. הנושא הזה עולה שוב ושוב בדיונים כאן בכנסת בלי שאנחנו חשים שיש התקדמות משמעותית בנושא, לא מבחינת אכיפה, לא מבחינת תקנים, לא מבחינת איוש תקנים, לא מבחינת סגירת מקומות עבודה בעייתיים. לצערי, הדם של הפועלים ממשיך להישפך.

הגיע הזמן לטפל בנושא הזה באופן רציני.

חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

אין תפיסת בטיחות ארגונית, והעובדים מוצאים את עצמם מופקרים לגמרי. תאוות הכסף גוברת בנושא זה על קדושת חיי אדם. השאלה שלי והתהייה שלי: האם לא הגיעה העת להתחיל להתייחס לנושא תאונות העבודה כנושא שקשור לזכות הבסיסית ביותר של כל אדם, הלוא היא הזכות לחיים? אם אנחנו נתחיל להתייחס לנושא מנקודת מבט זו, שהיא זכות בסיסית של כל אדם לחיים, יכול להיות שכולנו בבית הזה נתחיל להתייחס אחרת למכה הגוברת הזאת, שלצד מכת תאונות הדרכים ותופעות הרצח הקיימות, זורעת אימים בקרב החברה הישראלית בכלל.

תודה רבה. חברי הכנסת, אתם עדיין עומדים על הצבעה? אוקיי, השר לא התנגד. אנחנו עוברים להצבעה. מי שתומך, עובר לוועדה המסדרת, מי שמתנגד, להסיר את זה מסדר-היום. בבקשה, הצבעה. עד להקמת הוועדות הקבועות. ההצעה להעביר

16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. זה יעבור לוועדה המסדרת, שתחליט,

עד להקמת הוועדות הקבועות.

אנחנו עוברים להצעה דחופה לסדר-היום בנושא: סיום הנוכחות הישראלית במובלעות צופר ונהריים,

של חבר הכנסת צבי האוזר ועוד חברי כנסת. ראשון הדוברים, חבר הכנסת צבי האוזר. ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת השר יריב לוין. בבקשה. אדוני היושב-ראש, ראשית, לאור אירועי היממה האחרונה, הצעתי הדחופה לסדר-היום עלולה להיראות כמו היסטוריה רחוקה. אבל בכל זאת, גם בימים האלה, כשחיל האוויר תוקף בעזה ותושבי ישראל נתונים למתקפות בלתי פוסקות, אל לנו כאן בכנסת לתת לנושאים היסטוריים, נושאים אסטרטגיים, לחמוק בערפל הקרב. לפני כשנה, אדוני היושב-ראש, הודיעה ירדן כי לא תאריך את תוקפו של נספח להסכם השלום שאפשר במשך 25 שנים גישה ישראלית למובלעות צופר ונהריים, אזורים שבהם לישראל יש זכויות קניין וזכויות שימוש. לממשלת ישראל הייתה שנה תמימה לשאת ולתת עם ירדן ולשנות את רוע הגזרה, אך לצערי הרב ולצערנו, דבר לא קרה. במבחן התוצאה, חבריי חברי הכנסת, מדובר בכישלון היסטורי, הייתי אומר כישלון היסטורי מהדהד, בייחוד כאשר הדבר קורה במשמרתה של ממשלה שמחשיבה את עצמה

יש לה קשר לאדמה, לחקלאות, זה חשוב לה, וטוב שכך, אבל הממשלה פטרה את עצמה ואמרה: אין מה לעשות.

היסטורית, מאוד מעניין, ואני יודע שאתה חובב סיפורים היסטוריים, זה קצת מזכיר לי בדיוק שז'בוטינסקי ב-1921, באירועי תל חי, אומר לטרומפלדור: תיסוגו,

אז אולי גם כאן, בלשון תנועת החירות, וכבודו חשוב לו נושא השימור, אז ודאי הנושאים ההיסטוריים עוד יותר חשובים. אמת ואמת. ואם ניגע עוד טיפה היסטורית, כי הדברים האלה שכאן בכנסת אומרים, בעיקר דברים היסטוריים, דברים להיסטוריה, לפרוטוקול, לעוד שנים רבות. אולי זאת ממשלה שבה האנשים, אליבא דאחד הטקסטים החשובים, ההיסטוריים, שכחו את "שמאל הירדן". גבירתי המזכירה, את יודעת במה מדובר. אבל אינני מגלגל הכול לפתחה של ממשלת ישראל. אני מבקש לומר דברים שלא נוהגים לומר כאן בבית הזה, ואומר אותם בזהירות המתבקשת: בביטול נספח ההסכם, שאמור היה להתחדש אוטומטית, פעלה ירדן בניגוד גמור לרוח ההסכם, וקבע זאת האדם הבקיא ביותר ברזי ההסכם, מי שנטל חלק בעיצובו, השופט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין. האופן שבו פועלת ירדן בעניין זה הוא לא רק פגיעה ברוח ההסכם, הוא גם פגיעה, כן, בכבוד הישראלי, ויש גם לנו כבוד, אך יותר מכול זו פגיעה באמון הציבור הישראלי, כי בהסכם שלום באזורינו שני הצדדים צריכים ליהנות מפירות השלום. ייחודו של ההסכם עם ירדן הוא שגם בענייני אדמה,

בענייני אדמה, הוכח שאפשר להגיע להסדר שמכבד את שני הצדדים, והייתה לכך חשיבות קריטית באשר להסדרי העתיד באזור. מרכיב זה קרס לנגד עינינוף, וכל מי שמאמין ברעיון השלום צריך להיות מוטרד היום.

אני מסיים. הסכם השלום בין ישראל לירדן משקף איזון אינטרסים בין המדינות. ישראל צריכה לשמור על האינטרסים שלה בהסכם זה בכל האמצעים העומדים לרשותה, ברגישות, בנדיבות וגם בנחישות, בגזרים ולעיתים אף במקלות. לאחר הכישלון הזה אנחנו חייבים לדון ולברר אם יש דרך לתקן בעתיד את העניין ואם אפשר לשוב למצב שהיה נהוג במשך חצי יובל. אדוני היושב-ראש, הדיון הזה לא צריך להיות פומבי, ולכן אני כן אבקש להעבירו לדיון בוועדת החוץ והביטחון. הדברים הם חשובים, הם היסטוריים, הם אסטרטגיים, וזה המקום הנכון לדון בהם.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו, חבר הכנסת עמר בר לב. עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ביום הזה אי-אפשר להפריד בין הדברים, ואנחנו מדברים במכלול על כישלון התפיסה המדינית והדרך המדינית של נתניהו. אנחנו רואים את הדוגמה לזה בפספוס, ההחמצה ההיסטורית, של אי-הארכת הסכם החכירה בנהריים וצופר ואובדן החכירה החקלאית בשטחים האלה, דבר שניתן היה למנוע אם ראש הממשלה היה מקדיש תשומת לב ליחסים עם ירדן, ואנחנו רואים את זה בהתלקחות הבלתי-פוסקת, בסבבים הבלתי-נגמרים בעזה. כל ההבטחות, פעם אחר פעם, של המבצעים והחיסולים והפעולות, ו"נביא שקט", ו"נרגיע", ו"נרתיע" וכל פעולה כזאת רק מביאה אחריה עוד שובל של תגובות, ושל אש, ושל דם, ושל נפגעים בשני הצדדים והרבה מאוד נזק. וזה פשוט לא נגמר. וזה האיש, נתניהו, שמתגאה בהישגים מדיניים,

הוא מגדיר את זה, כשכל המרחב סביבנו קורס בגלל המדיניות הזאת. הגיעה העת לממשלה ולראש ממשלה שבאמת ייקחו את הספינה שלנו לחוף מבטחים. זה אומר שימור הסכמי השלום שיש לנו עם מצרים ועם ירדן, התקדמות להסדרת העניין עם הפלסטינים, כולל עזה. עזה לא יכולה ולא תהיה מובלעת נפרדת, והפתרון בעזה, ואת זה מבינים גם אנשים שנמצאים בצד הזה של הבית, חייב בסופו של דבר להיות פתרון מדיני. באמצעים צבאיים, חיסולים, פעולות, סבבים כאלה ואחרים, לא פותרים את שורש הבעיה. ושורש הבעיה הוא הבעיה של הפלסטינים והיחסים שלהם איתנו. אנחנו מציינים עכשיו 25 שנה להסכם השלום עם ירדן, שהגיע בעקבות חתימת הסכם אוסלו. זאת הדרך שצריך ללכת בה. מזמן כבר היינו צריכים להיות אחרי ההשלמה של העניין, עם מדינה פלסטינית שכוללת את עזה, עם פיתוח כלכלי, עם הסדרה.

הדברים האלה זוכים לתמיכה גם סביב שולחן הממשלה, אך הם לא מיושמים, ואנחנו ממשיכים עם הראש בקיר הזה של הדם והאלימות שלא מביאים אותנו לשום מקום. ואם מישהו חושב שאפשר לנהל את היחסים הראויים עם הפלסטינים, ואפשר להמשיך בסבבים האלה עם עזה, וזה לא משפיע על ירדן וזה לא משפיע על המרחב, מקבל את התשובה בסיפור כזה כמו נהריים. אדוני, לפני כמה שבועות באתי לביקור. זה מקום שבקיבוצים מסביב, הרבה תומכים שלנו מעבדים שם.

זה שטח שהוא בבעלות יהודית על הקרקע ממש,

עוד לפני קום המדינה, האזור ההיסטורי של תחנת הכוח של רוטנברג, היה שם יישוב שקראו לו תל אור. כל האזור הזה היה יכול להיות פנינה תיירותית, קראו לזה אפילו אי השלום, עם פרויקטים סביבתיים-חינוכיים לשני הצדדים. במקום זה הגבול נסגר, אנחנו מסתגרים, הם מסתגרים, וזאת ההחמצה.

חבר הכנסת עמר בר לב, ולאחר מכן, חבר הכנסת עודד פורר. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השבוע, 25 שנים לאחר חתימת הסכם השלום עם ירדן, מובלעת נהריים הושבה לירדן, ובתוך כמה חודשים תלך בעקבותיה גם מובלעת צופר. ואני שואל: האם הופתענו? לצערי, כלל לא. זהו עוד נזק של המדיניות חסרת האחריות של זה שמתרברב מעל לכל במה שהוא המדינאי הגדול מכולם, ראש הממשלה נתניהו. ואני רוצה להזכיר: בארבע השנים האחרונות פגע ראש הממשלה כמה פעמים בהסכם השלום עם ירדן ובכבודו של מלך ירדן: אירוע הצבת המגנומטרים בהר הבית, שעליו החליט הקבינט בניגוד להמלצת השב"כ והמשטרה, אירוע שבסופו נאלצה ישראל לחזור בה בבושת פנים מהחלטתה ולפרק את המגנומטרים, התמונה של אותו חיבוק חם שחיבק נתניהו את המאבטח הישראלי שהרג בשוגג אזרח ירדני, היה בכך, ואני לא מגזים, כמו יריקה בפרצופו של מלך ירדן, ולאחרונה, הכרזתו של נתניהו ערב הבחירות, ללא תיאום מוקדם או לפחות עדכון של שותפתנו האסטרטגית ירדן, שבכוונתו לספח את בקעת הירדן לאחר הבחירות. שנה שלמה הייתה לממשלת ישראל לשקם את הקשר עם ירדן, את הקשר האסטרטגי, אבל הקבינט והממשלה כשלו בזה. היום כולנו אחרי יממה קשה, שעדיין נמשכת, של רקטות הנורות אל עבר ישראל מעזה. את אותו מרצח, בהאא אבו אל-עטא, שלדברי הרמטכ"ל וראש השב"כ היה אחראי לרוב-רובן של ההתקפות כנגד ישראל בשנה וחצי האחרונות, היה צריך לחסל, ומזמן. אך הקבינט ההססן, שבראשו עומד ראש ממשלה מפוחד, נמנע מלעשות זאת באף אחד מ-500 הימים האחרונים, שבהם נורו מעל ל-1,500 רקטות על עוטף עזה, ולכן סימן השאלה שהצבתי אתמול על בחירת העיתוי הנוכחי עומד בעינו. אבל מהרגע שהחיסול בוצע, ולשמחתי המרובה, בהצלחה, נשאלת השאלה אם נתניהו מנצל הזדמנות זו למהלך אסטרטגי בדרום, או שיימשך היעדר המדיניות, שמלווה את ישראל כבר למעלה מעשור, כמו אותו משחק פינג-פונג בין הצדדים שבו תושבי הדרום הם הכדור הנחבט. חבריי חברי הכנסת, ודאי תשאלו אותי מה המהלך האסטרטגי האפשרי.

אני מציע להפסיק את ההכרזות ששמענו מראש הממשלה ואחרים שבסבב הנוכחי פנינו להכלה ושאין כוונה לחזור למדיניות החיסולים,

שמעתם אותי נכון, מדיניות זו מזכירה לי את המדיניות של אותו בריון שאומר: תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, ובמקום זה להכריז מעל לכל במה על מדיניות של מקל וגזר לתושבי הרצועה, ובפרט לחמאס, שעיקרה הודעה ברורה וגלויה לחמאס שאם לא יצטרף לסבב האלים של הג'יהאד, ישראל תיישם מיידית סדרה של החלטות הומניטריות שכל תושבי הרצועה ייהנו מהן, אבל מצד שני, אם יצטרף למעגל האלימות, המקל שבו תכה ישראל את החמאס, ובעיקר אותו, יהיה נבוט גדול וכואב. בכך תציג ישראל מדיניות חדשה וגלויה שיש בה כדי להעמיק את החיץ בין החמאס לג'יהאד, ובכך תשיג לא רק הצלחה טקטית של חיסול רוצח מתועב, כי אם גם הישג אסטרטגי לביטחון מדינת ישראל.

אז כאשר ראש ממשלה הססן אינו מוביל מדיניות בדרום, מה הפלא שאינו מצליח לשמור ולשמר את פירותיו של הסכם השלום עם ירדן, שנחתם לפני 25 שנה?

חבר הכנסת עודד פורר,

עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אולי אני אפתח דווקא את הדברים שלי בעניין הזה בשיר שבוודאי השר יריב לוין והשר חיים, חבר הכנסת חיים כץ, השר לשעבר. בעזרת השם השר לעתיד, אני מאחל לך. והשר דודי אמסלם, שיר שכתב ז'בוטינסקי. הוא מוכר כ"שתי גדות לירדן", אבל נקרא בשם "שמאל הירדן".

"שתי ידיי לך הקדשתי, מולדת" זה בית מתוך השיר,

מי שירצה, אני בטוח שידע למצוא את המילים. "שתי ידיי לך הקדשתי, מולדת / שתי ידיי, למגל ומגן: / אך תשכח ימיני הבוגדת, / אם אשכח את שמאל הירדן! // שתי גדות לירדן: זו שלנו, זו גם כן!" ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שגדה אחת שככה אפשרו לחקלאים הישראלים

אותה, מאבדים אותה. והסיפור הוא, אדוני השר, פשוט הזנחה, פשוט הזנחה של ממשלה שבוודאי בשנים האחרונות, ואם אני אקח את השנים לקראת השלב הזה, שהיה ידוע לכולם, הרי התאריך ידוע, בארבע שנים האחרונות, שר החוץ שהיה אז, גם שר החוץ דהיום כבר לא מטפל בזה, אבל אני לא יכול לבוא אליו בטענות, אבל שר החוץ בשנים האחרונות לא טיפל בעניין הזה, אדוני השר לוין, לא במקלות ולא בגזרים. אפשר היה לעבוד מול הירדנים. יש לנו מספיק מנופי לחץ, יש לנו מספיק יכולות איך לפעול. זאת בדיוק שיטה של הזנחה, שיטה של הזנחה שבסוף פתאום מגלים ואומרים: אוי, פתאום זה קרה, פתאום התאריך הזה הגיע. ואני לא יכול שלא לנצל את הזמן שלי גם כדי לומר כמה מילים על המצב. אז ראשית, צריך לברך, צריך לברך סוף-סוף על ההחלטה לחסל את מי שהיה צריך, לעשות את אותו סיכול ממוקד, ולהגיד "שאפו". מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אבל גם באותו עניין, אדוני השר, את הטיפול הזה, שכחלק ממנו היום יושבים מיליוני אנשים כן ליד הממ"ד, לא ליד הממ"ד, תלמידים נמצאים בבית, הורים לא הלכו לעבודה, הציבור הישראלי מוכן לספוג את זה. הציבור הישראלי הוא בעל עמידות בלתי רגילה, והוא מוכן לאפשר לממשלה שלו לנהל קרב ככל שצריך וככל שיידרש. אבל צריכה להיות מטרה בסוף לעניין הזה, וצריך להבין לאן הולכים ומה היעד. אבל אם היעד שמגדירים, כך שמעתי גם את ראש המטה הכללי וראש הממשלה אומרים, היעד הוא בסוף כדי שנוכל להגיע לאיזושהי הסדרה עם חמאס, זה לא יעד. זה לא יעד. אנחנו לא צריכים לשים את נפשנו ביד חמאס. מה זה הסדרה עם חמאס? זה אומר שאנחנו מסדירים לחמאס את האפשרות להמשיך ולאיים עלינו. ולכן, אדוני, אני רוצה לקרוא מכאן: תעשו את העבודה שצריך לעשות. תקבלו את מלוא הגיבוי מבחוץ ומבפנים. אל תושיבו את עם ישראל, מה שנקרא, על הגדר, בין הממ"ד לבין העבודה לבין הבית לבין הלימודים.

תעשו את זה, אם אתם כבר מושיבים אותם, כדי לסכל את מה שצריך לסכל, ולא להזניח. תודה רבה, אדוני. אני מבקש להקפיד לעמוד בלוח הזמנים.

הערתי גם לשרים. נכון שאתם לא מוגבלים בזמן,

היו גם שרים שעלו והגיבו 30 דקות, וזה הרבה. אתה לא תעשה את זה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני קודם כול מוכרח לומר לך, להתוודות על משהו: זה ממש מזל שכמעט באופן קבוע ראש הממשלה מחזיק תיק,

כי אחרת אני לא הייתי יודע איך הדוכן הזה נראה. לצערי הרב אף אחד, לא בכנסות הקודמות,

גם לא בכנסת הזאת, תיירות לא מעניינת איש. אז אנא מכם. לא, אני אומר ברצינות. אני מוכן לשאול אותך שאלות. בבקשה, נו, קדימה.

יש שר רציני, אני יכול להגיד לכם שבכנסת הקודמת, רגע, לא מעניין עד כדי כך, אבל אנחנו יודעים שהשנה

הייתה שנת שיא בתיירות במדינת ישראל. גם השנה יש. זהו, אני יכול לומר לכם שבקדנציה הקודמת הייתי צריך להתחנן בפני ועדת הכלכלה שתסכים להזמין אותי לדיון ביקורת על משרדי, כי גם זה לא קרה. מה הקשר של המצב הביטחוני לתיירות, אז קודם כול אני אנצל את ההזדמנות לומר שהשבוע, חרף המצב הביטחוני, אנחנו נקבל את התייר ה-4 מיליון שמגיע לישראל השנה. זה אומר שאנחנו השנה נשבור את השיא שהיה בשנה שעברה, של 4 מיליון ו-100,000, ונרשום עלייה בתוך שלוש שנים מ-2.9 מיליון לאזור ה-4.5 מיליון, אני מקווה, ככה שזאת ההזדמנות להודות לכל העוסקים בענף הזה ולהציע להתעניין בו יותר, כי המשקל שלו במשק, על כל ההיבטים, גם התעסוקתיים וגם האחרים, הוא משקל הולך וגדל. אני רוצה להתייחס לשאילתה ולומר כמה דברים לפני שאני אתייחס באופן נקודתי לעובדות. תראו, רבותיי, איך לומר את זה בעדינות? אני קצת מתקשה להתרשם מהזעקה.

אני בטוח מתקשה להתרשם ממנה כשהיא מגיעה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, שבה, לצערי, חבר הכנסת האוזר, גם אתה נמצא עכשיו, וחבר הכנסת פורר בצעדי ענק דוהר לשם, משום שעם כל הכבוד, ומה רע בזה?

עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, מצד אחד לרוץ לבחירות עם מצע שצריך לעשות פשרות מדיניות גדולות ולחלק ולמסור חלקי מולדת בהיקפים ענקיים ואחר כך לבוא כאן להתלונן על איזה שטח חקלאי שאני חושב שהוא,

אתה תומך בשלמות הארץ? הפרוטוקול נרשם, חבר הכנסת ביטון, חבר הכנסת ביטון, אתה מאמץ את עמדתי שצריך לשמור על שלמות הארץ במלואה, תן לי לסיים, תן לי לסיים. אתה, אם לא היה קוטע אותי.

אוקיי, זהו. אז קודם כול, היושב-ראש יגן עליי. חבר הכנסת ביטון. אז אני אומר כמה דברים,

לא כל פעם שיגידו "ימין",

אתם תתייחסו ותכעסו.

אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אז אני אומר כמה דברים.

חבר הכנסת ביטון, אני אתקן לך את הטרמינולוגיה: לא החזרנו שום דבר. אתה יודע למה? כי אי-אפשר להחזיר מה ששייך לנו. לכל היותר אפשר לתת אותו. כבר עצם הטרמינולוגיה מעידה על קו המחשבה.

אני אשמח לדעת, והאמן לי שאם תצהיר על כך כאן במליאה בהחלט נברך אותך, שאתה תומך בשלמות הארץ ומתנגד באופן מוחלט למסירת חלקי מולדת בכל מצב ובכל עניין.

ואני מסכים עם חבר הכנסת האוזר שכל שטח, קטן ככל שיהיה, כל עץ וכל שעל הוא מאדמת ארץ ישראל וחובתנו לשמור עליו, והכאב על מסירת השטח הזה הוא כאב גדול מאוד. אבל צריך לומר בגילוי לב: זו לא איזו החלטה שמישהו קיבל היום ועשה מעשה של מסירת השטח הזה, אלא לצערי הרב, זאת תולדה של הסכם שנחתם אז, הסכם שהיו בו הרבה מאוד יתרונות אבל היו בצידו גם נקודות שאני באופן אישי, לו הייתי אז חבר כנסת, יכול להיות שגם לא הייתי תומך בו,

כי אני מתנגד באופן עקבי למסירת חלקי מולדת, בין אם זה מטר או סנטימטר או כל שטח אחר. ואני אומר לכם יותר מזה: אני בעיקר מתנגד לריטואל שמנסים לפזר מסך עשן.

אותו דבר גם קרה בהסכמי קמפ דייוויד, בנושא של טאבה, חותמים על הסכם ואומרים: שטח כזה או שטח אחר, בעוד 20 שנה, בעוד 25 שנה, בעוד 15 שנה, כאן יש מקלות וגזרים.

אי-אפשר לנהל דיון בצורה הזאת. ואני חושב, חבריא, יש כאן מיעוט אנשים, ואני משתדל שלא להתערב ולא להתחיל להתנהג כמורה, אבל אל תפריעו. אפשר להעיר, אבל שזה לא יהפוך להרגל. הוא רוצה לענות, תנו לו לענות. אז אני אומר לכם, אני חושב שכל השיטה הזאת שבה פעם אחת קוראים לזה "בוררות בין-לאומית", כמו שהיה עם טאבה, ובפעם השנייה עושים איזה הסכם החכרה וכו' כל הדברים האלה, סופם להסתיים תמיד באותה תוצאה: כשיגיע המועד השטח יועבר לצד השני. זה המצב. יש חידוש אוטומטי בהסכם. זה המצב. רבותיי, אין חידוש אוטומטי, ואתם כולכם יודעים היטב את הדבר הזה. אני מציע לא להטעות את הציבור ולא להטעות אף אחד.

עכשיו אני אומר לך, חבר הכנסת בר לב, ואי-אפשר להימנע מזה, כי הרי ניצלת את הבמה הזאת פעם נוספת לדברים שהם גם לא נכונים וגם לא ראויים. וגם אם אתה חושב כך, אתה לא תגיד מה ראוי ומה לא,

אני עוד זכאי לדעתי או שגם זה אסור לי ואני צריך להתיישר לפי דעתך? חבר הכנסת בר לב, תסלח לי, מכיוון שאני מכבד אותך אני לא אשתמש במילים הקשות שבהן היה ראוי לכנות את ההתנהגות הלא-ממלכתית, בלשון עדינה, שלך, עם הדברים שאמרת אתמול,

אתה ממשיך וחוזר עליהם, דברים שאין להם שחר, הם לא נכונים. מה לעשות?

הם לא נכונים, אין להם בסיס, אין להם בסיס, והם דברים שאדם עם ניסיון כפי שיש לך במערכת הביטחון, אדם עם ניסיון כמו שיש לי אומר שאפשר היה לחסל

היית צריך לדעת היטב,

חבר הכנסת בר לב, היית צריך לדעת היטב שהם לא נכונים, הם לא נכונים לא בצד הטקטי שלהם ולא בצד האסטרטגי שלהם, ומסיבות מובנות אני לא ארחיב. חבר הכנסת בר לב, זהו.

חבר הכנסת בר לב, זהו. אל תפריע לו יותר. רק אומר שאזרחי ישראל, למרות הדברים הלא-מכובדים והלא-ראויים האלה, יודעים היטב שההחלטה בעניין הזה, כמו בכל סוגיות הביטחון האחרות, התקבלה בשיקול דעת, בקור רוח ובאופן ענייני לחלוטין, ובמקרה הזה, גם בגיבוי מוחלט ועל דעת כל גורמי הביטחון באשר הם. אני חושב שהתוצאה הסופית היא תוצאה שצריך היה לברך עליה, וצריך בשעות האלה, שהן עדיין שעות מורכבות, דווקא להימנע מאמירת דברים מן הסוג הזה, שלא תורמים שום דבר. הם גם לא נכונים, ועלולים להתפרש בעיני הצד השני באופן שאתה לא מתכוון אליו, אבל אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה שכך נובן. מעבר לדברים האלה אני גם אולי אתייחס לצדדים הפורמליים יותר של העניין. ב-10 בנובמבר 2019 פג תוקפם, חבר הכנסת האוזר, של הנספחים להסכם השלום בין ישראל לירדן שבהם נקבעו ההסדרים המיוחדים עבור מובלעות צופר ונהריים, והאזורים הוכפפו לחוק הירדני. ישראל בהחלט מצירה על ההחלטה הירדנית, לא החלטה שלנו, להביא את ההסדרים המיוחדים לסיומם. הודעת ממלכת ירדן על החלטתה שלא להאריך את נספחי המובלעות צופר ונהריים התקבלה באוקטובר 2018. ההודעה שלהם, והם היו זכאים לכך, לפי ההסכם, הם לא הפרו את ההסכם בהיבט הזה, וזאת שנה בדיוק לפני פקיעת תוקף הנספחים הקובעים, זה כפוף להתייעצויות. תשמע עד הסוף. כי על הצד המחליט שלא להאריכם להודיע שנה קודם לכן על כוונתו באופן שיאפשר לצדדים להיכנס להתייעצויות היה ואחד הצדדים ירצה בכך. בעקבות ההחלטה, על פי הנחיית הדרג המדיני, ישראל אכן ביקשה להיכנס להתייעצויות עם הצד הירדני, דבר שלכולנו ברור שמעבר לפורמליות אין בו שום תועלת אמיתית.

מקלות ליחסים עם ירדן? אי-אפשר לעשות שום דבר? מה זה ככה? חבר הכנסת האוזר, אל תיתמם ואל תטעה. כי אתה הרי יודע טוב מאוד שאני עוד לא מכיר ולא פגשתי מנהיג ערבי שיודע להגיד: מגיע לי על פי הסכם או על פי כל דבר אחר לקבל שטח שבראייתי שייך למדינה שלי, ואני אוותר עליו לטובת מדינת ישראל. כשתמצא את המנהיג הזה כשתמצא את המנהיג הזה,

אפשר לספר סיפורים כל הזמן. אין כזה וכנראה גם לא יהיה כזה. לכן, ברור שביום שחותמים על כך שהדבר הזה נתון להחלטתם, גם התוצאה הסופית היא תוצאה ברורה לחלוטין. לנהל את אותם דיונים בצורה יעילה. אבל אני אומר שוב.

לא ברגע האחרון. אני מתרשם מהדבקות ומהדאגה שלכם לכל סנטימטר מאדמת ארץ ישראל. הלוואי שזה יבוא לידי ביטוי גם כאשר אנחנו, חבר הכנסת האוזר היושב-ראש, חבר הכנסת איתן גינזבורג, אני מתחיל לקרוא לסדר. אתה לא יכול להחזיר את מה ששלך. אתה יכול לתת. אמר לטרומפלדור, אבל יש לי בשבילך הצעה, חבר הכנסת האוזר. הבנתי, חבר הכנסת האוזר. יש לי בשבילך הצעה. כמי שיושב היום בספסלי השמאל זאת הזדמנות טובה שנעשה שיתוף פעולה בעניין שלא צריכה להיות עליו מחלוקת בין ימין ושמאל ואמור להיות משותף לכלל חלקי הבית הזה אני יכול לומר לכם שאני העליתי אותו כסעיף ראשון במה שהיו אמורות להיות שיחות משא ומתן עם כחול לבן כאשר הצוותים נפגשו, והוא שאין צורך להמתין להקמת ממשלה, ואין צורך לחכות: בואו נלך יחד ונביא לכאן מיידית את החוק לסיפוח הירדן וצפון ים המלח. חבר הכנסת פורר, מספיק כבר עם הדמגוגיה, באמת. הרי אתה יודע היטב, שההצעה הזאת, חבר הכנסת האוזר, אני מבקש להפסיק להפריע. אנחנו רוצים לסיים את הסוגיה הזאת ולעבור הלאה. תראה איך יישור הקו עם השמאל, איך זה עובד יפה. אז בוא אני אגלה לך סוד: היה, חבר הכנסת האוזר, אדוני, באמת זה ייקח 30 דקות בסוף. כן, אני רואה שזה ייקח 30 דקות. בוא אני אספר לך משהו מדהים שאתה לא מכיר, הרי אתה בתקופה הזאת לא היית אפילו מזכיר הממשלה, לא ידעת שום דבר. היה פעם בארצות הברית נשיא, קראו לו ברק אובמה. הוא לא כל כך רצה שנעשה את הצעד הזה. וכשאתה,

היית מזכיר הממשלה, לא בטוח שאתה המלצת בפני ראש הממשלה שלמרות שהנשיא אובמה לא כל כך רוצה את הדבר הזה, בכל זאת אנחנו נעשה את זה,

אבל באמת זה נכון שאחרי הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד שנים של מאבק שראש הממשלה ניהל, הוא הצליח לייצר את התנאים המדיניים שמאפשרים לעשות את זה עכשיו, רק לפני שבוע, רק לפני חודש, טראמפ הגיע. בדרך היו עוד כמה דברים, שלוש שנים היית יכול להביא את זה. שלוש שנים הייתם יכולים להביא הצעת החוק על בקעת

אדוני היושב-ראש, אי-אפשר ככה, נו.

צביקה, אני כמובן גם לזה אענה לך, חבר הכנסת האוזר, קריאה ראשונה. אתה היוזם, אני לא רוצה להוציא אותך החוצה.

הנשיא טראמפ, שהוא באמת ידיד אמת של מדינת ישראל, עדיין לא עובד אצלנו. הצלחנו לקבל ממנו, בתהליך מדורג ובמשא ומתן לא פשוט, הכרה בירושלים כבירת ישראל, העברה של השגרירות האמריקנית לירושלים,

הכרה בריבונות שלנו ברמת הגולן, כפי שאתה יודע את החשיבות של הדבר הזה, ועוד כמה דברים אחרים,

שאתה ואני מכירים ואין צורך לחזור עליהם כאן. והצלחנו עכשיו,

לא קודם, אבל הצלחנו עכשיו להגיע למצב שיש לנו את הדבר הכל-כך חשוב הזה ביד, יכולת להעביר באופן מיידי, בלי שהות, בלי מגבלה, את הנושא של החלת הריבונות שלנו על בקעת הירדן וצפון ים המלח, ואני,

טוב, אדוני היושב-ראש, זה בלתי ניתן, צבי האוזר. ולכן, חבר הכנסת האוזר, אני אומר לך שבעניין הזה לפחות בוא נשים את כל החשבונות בצד. בוא נלך ביחד ונעשה את זה מיידית.

מבחינתי בוא נביא את זה בשבוע הבא לכנסת, אם אתם רק תסכימו, כי אני ביקשתי, ועד עכשיו לא קיבלתי הסכמה. יש רוב לזה.

זה לא עניין של רוב ומיעוט, אנחנו צריכים הסכמה שלכם כדי להביא את זה, אתה מבין את זה לבד. בוא נביא את זה ביחד, בוא נעשה את זה. באמת, יש לפעמים דברים שצריכים להיות גדולים. יכול להיות שנצליח להקים ממשלה, יכול להיות שלא נצליח,

את הדבר הזה, שאני יודע שהוא קרוב לליבך, ואני לא אומר את זה בציניות, גם עם אני חולק על הדרך שבחרת בה, אני יודע שבעניין הזה אתה בעד ואתה תתמוך,

אני לא חושב שאתה צריך להוכיח את זה. אדוני, אם אפשר לקצר, אני אודה לך. ולכן אני אומר לך, באמת:

נקים ממשלה,

תלכו לממשלת מיעוט, לא יודע מה יקרה פה בסוף,

את הדבר הכל-כך חשוב הזה לביטחון ישראל, ולכן אני מרשה לעצמי לדבר עליו היום, כי זה דבר שהוא חיוני לביטחון ישראל, מעבר לכל דבר, בוא נעשה את זה. ואם אתה יודע להוביל את זה מהצד שלך ולהביא את ההסכמה הזאת, שנלך למהלך הזה ביחד כמהלך משותף.

נעשה כאן דבר ענק, אפילו אם חס וחלילה כהונת הכנסת הזה תהיה קצרה ממה שאנחנו מקווים. ואני אומר שוב: אני עומד לרשותך לכל שיתוף פעולה בעניין הזה, עד כמה שניתן.

אני רק אשלים. בעקבות ההחלטה, ועל פי הנחיות הדרג המדיני, ישראל ביקשה להיכנס להתייעצויות עם הצד הירדני. צוות ישראלי שהוקם לעניין הזה הובל על ידי משרד החוץ, וכלל נציגי מל"ל ומערכת הביטחון. המטרה הייתה לנסות לבחון אפשרות להאריך את תוקף הנספחים במתכונת כזאת או אחרת. למרבה הצער, ובאופן לא מפתיע, לא היה אפשר להגיע להסכמות עם הצד הירדני, שדבק בהחלטתו לא להאריך את הנספחים ולהשיב, בראייתו, את המובלעת לידיו בתום 25 שנה. עם זאת, יצוין כי בנוגע למובלעת נהריים, ממשלת ירדן תמשיך לכבד את זכויות הקניין הפרטיות שבבעלות ישראלים בנהריים, כפי שנקבע גם בהסכם השלום. אשר לצופר, ממשלת ירדן תאפשר לחקלאים הישראלים לקטוף את אשר שתלו במובלעת טרם פקיעת תוקפם של ההסדרים המיוחדים. מיותר לומר שאנחנו רואים חשיבות עליונה בשימור וחיזוק היחסים עם ממלכת ירדן. מדובר ביחסים אסטרטגיים ועדינים שאנחנו משתדלים שלא לפגוע בהם. נמשיך בשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות לנוכח האתגרים הרבים, שלא מעטים מהם משותפים לנו. במקביל, ננסה להגיע להסכמות בשורה של סוגיות שפתוחות בינינו, ויש הרבה מאוד נושאים כאלה, גם בתחום המדיני, גם הכלכלי, וגם סוגיות אזרחיות דוגמת נושא השטחים החקלאיים. ואני אומר שוב: צריך יהיה ללמוד לקח מהדבר הזה לעתיד. להסכמי השלום הבאים. הלוואי שיהיו. אני רק אומר שכדאי מאוד מאוד שלא נמהר למסור חלקי מולדת, לא בתנאים כאלה ולא בתנאים אחרים. תודה רבה, אדוני.

אם כן, המציעים, אתם רוצים המשך דיון או נסתפק בזה? יש למציעים שאלת המשך, השר. חוץ וביטחון. חוץ וביטחון, אוקיי. אז אנחנו נעשה הצבעה, ולאחר מכן, יש עמדות נוספות. כמה עמדות נוספות יש? מיכאל ביטון ומשה אבוטבול. אוקיי, בבקשה, דקה לכל אחד. תיגשו למיקרופונים.

אה, מיכאל ביטון. משה אבוטבול, אתה היית ראשון, אבל הם מוותרים, זה בסדר. בבקשה, מיכאל. השר לוין, החלום שלך התגשם: השאלה מתמקדת במשרד התיירות. אני חייב לציין אותך לשבח, גם שהיית שר היית נגיש וענייני.

בעמדה נוספת, עכשיו נופלים טילים והביטולים של הלינות מגיעים גם לירוחם, כי התיירן מחוץ לארץ, או המקומי, שומע "טילים בנגב" והוא מבטל בירוחם. עשינו כמה עשרות צימרים, גסטהאוס, בית מלון, שהיית מעורב, והם נפגעים. האם יש פתרון למקום כמו ירוחם באירועים האלה, שהיזמים שם נפגעים בהזמנות?

חבריא, אני רוצה להזכיר שעמדה נוספת, ראוי שהיא תהיה בנושא, כי אין אפשרות להשיב, לכן אנחנו מקפידים על זה. תודה רבה, מיכאל. אדוני משה אבוטבול, אני מבקש להזכירך: בנושא של השאילתה. בבקשה, אדוני. רק בנושא הזה. אני רק רוצה להזכיר: דובר על הנושא של ההסכם עם ירדן. אסור לנו לשכוח עוד דבר, וגם זה חלק מהחיים שלנו: את אותו רצח שפל שהיה שם באי השלום נהריים. שם אותו מחבל רצח שבע נערות מהעיר בית שמש, שאפילו לא סיימו את כיתה ח'. אני רוצה, ולו רק למען ההיסטוריה, שלא נשכח את זה, למען ידעו דורותיכם את אותם שמות של אותן בנות שנרצחו שם: נטלי, עדי, שירי,

נירית ויעלה. כל אלו בנות מבית שמש שנרצחו שם. הכאב הגדול, מעבר לנושא של המובלעת, כי המובלעת כוללת את האזור הירדני ולא כוללת את גבעת הפרחים, שמטפחת אותה האישה היקרה גב' שמעוני לעילוי נשמת בנה איל, שהוא חייל שהיה שם.

אני רק רוצה לומר שהכאב הגדול שלנו, אסור לשכוח שממשלת ירדן שחררה את אותו מרצח בסעיף שהוא משוגע. אז אני באמת לא מבין: אם משוגעים, למה משחררים להסתובב ברחובות? אסור היה לעשות את הדבר הזה. זה פגע בכל המשפחות, פגע בנו. אני כראש עיר שלחתי מכתב חריף לשגריר ירדן,

כשהייתי ראש העיר בית שמש. אני חושב שזה פשע מאוד גדול שאותו רוצח של שבע הבנות מסתובב חופשי. לא נשכח ולא נסלח. תודה רבה, אדוני.

אנחנו נערוך הצבעה. מי שמצביע בעד, זאת אומרת לשלוח את ההצעה להמשך דיון. רגע, השר לא משיב על השאלה שלי? לא, לא, לא. ההצעה היא המשך דיון בוועדת חוץ וביטחון. הצבעה. מי שמצביע בעד, תומך בהמשך דיון בחוץ וביטחון, ומי שנגד, להוריד מסדר-היום.

17 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אם כן, המשך דיון בוועדת חוץ וביטחון. תודה רבה לך, אדוני השר. אנחנו עוברים להצעה דחופה לסדר-היום בנושא: הפסקת ההשתלמויות למורים במשרד החינוך תפגע באיכות החינוך של תלמידי ישראל, מס' 125. יעלה ויבוא המציע, חבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר הכנסת ביטון,

כבוד היושב-ראש, תדמיין שאת ההודעה הבאה פקיד ממשרד הביטחון שולח לכל מפקדי האוגדות בצה"ל: הריני להודיעכם כי החל מהיום יתבטלו כל ימי המילואים בשל היעדר תקציב למדינת ישראל. אופס, פתאום מבצע בעזה. זה מה שקרה בהשתלמויות למורים. יושבת עינת רום, ראש האגף להכשרה והשתלמויות של מורים, ומודיעה באופן שרירותי לפני שבוע על ביטול כלל ההשתלמויות. אותם מורים שאנחנו מעלים על נס, אתה היית מנהל בית ספר, אדוני היושב-ראש, אנחנו יודעים שמורה נשחק, וצריך השראה, ורוצה העמקה, ורוצה להתאוורר. אנחנו יודעים שההשתלמויות פוגעות בהכנסה שלו: אם הוא לא עושה השתלמות, הוא לא מקבל גמול השתלמות, ואז הוא לא מקבל משכורת טובה יותר. וככה הודיעו באופן שרירותי. אבל מה הבשורה? שנעשו כמה דברים, תנועת מלקחיים יפה: יושבת-ראש הסתדרות המורים יפה בן דוד פעלה מיידית, אנחנו בכנסת הבאנו הצעה דחופה לסדר-היום ואתם בנשיאות אישרתם, וזה הגיע לתקשורת ונהיו כמה כתבות. ובאמת, בתוך ימים ספורים יצא מכתב מתקן מהמשרד: מצאנו כמה שקלים, ההשתלמויות לא יבוטלו. כיוון שיש בשורה, אז לא נאריך, אבל נגיד: א. למה לעשות דברים כאלה שפוגעים במורים?

זאת החלטה של שר, זו לא החלטה של אף אחד אחר, והוא צריך לקבל החלטה כזאת, וגם בימים כאלה לא פוגעים במורים. הם יקרים לליבנו. ואני באמת רוצה לומר שלמרות שעבודתנו כאן נראית לפעמים לא רלוונטית ולא משפיעה, הפעם הייתה נקודה שהעלינו נושא והוא טופל בתוך שבוע. גם כשצריך להגיד מילה טובה למשרד ולשר ולסגן אז אומרים מילה טובה. תודה רבה, אדוני. אדוני סגן השר, בבקשה. היות שבא לציון גואל, אז אנחנו נקצר. בבקשה, אדוני.

משרד החינוך מפעיל בכל שנת לימודים כ-14,000 קורסים לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה.

בשל העובדה שהתעכבו העודפים המחויבים באוצר, אני מתאר לעצמי שכבר למדת בחצי השנה האחרונה מה זה עודפים מחויבים, נקלענו למצב שבו לא קיבלנו אישור להפעיל קורסים המבוצעים על ידי מבצעים פדגוגיים. משמעות הדבר הייתה שכ-60% מהקורסים הללו החלו ופעלו, ו-40% נדחו עד לאישור החשב הכללי. ב-10 בנובמבר 2019 ניתנו כל האישורים הנדרשים, והחל מיום ב' השבוע, 11 בנובמבר 2019, כל הקורסים מבוצעים כמתוכנן. לידיעה: סך התקציב לפיתוח מקצועי הוא כ-115 מיליון ש"ח. אמרתי ש-60% מהקורסים החלו לפעול לאחר החגים. 40% עוכבו בשבועיים וחצי בגלל הסוגיה התקציבית, ומדובר ב-45 מיליון ש"ח שהוחרגו עד לקבלת כספי העודפים המחויבים. אני מבקש למסור שלוש דוגמאות של קורסים: קהילות מקצועיות במתמטיקה עם אוניברסיטת חיפה, הכשרת רכזים פדגוגיים עם האוניברסיטה הפתוחה, תוכנית התנ"ך החדשה. עוכבו בפועל כ-5,000 השתלמויות לפיתוח מקצועי, וכמו שאמרתי קודם, הסיפור מאחורינו, הכול שוחרר והחל לפעול. אני מבקש מעל במת הכנסת לומר את הימים: הודעת העצירה נשלחה ב-23 באוקטובר 2019, ופחות מ-20 יום לאחר מכן הכול שוחרר, כמו שאמרתי, ביום 11 בנובמבר 2019. כי הביאו את זה לסדר-היום הציבורי. מה העבירו? זו מהירות תגובה יפה בהמשך לפעילות ציבורית. כן כן, כולנו יודעים. הכול בא מפעילות ציבורית. לפעמים אתה אומר: קצת קצת משנים פה, אבל לפעמים זה גם מעניין ולפעמים גם מועילים. לשאלה מדוע חלק החלו והשאר לא, הדבר היה תלוי בהתקשרויות שבגינן היה צורך לקבל אישור מהאוצר. אבל סוף טוב הכול טוב, ואני שמח על כך שגם אתה שמח, וכולנו שמחים, ובא לציון גואל.

דעה נוספת, חבר הכנסת ג'בארין,

כמובן, כבוד סגן השר, שיש לברך על החזרת ההשתלמויות, אבל מה שבטוח הוא שצריך לחשוב איך מרחיבים את ההשתלמויות הללו, מרחיבים את התקציב שעומד לקידום מעמד המורים. הרחבת ההשתלמויות, אני חושב שהיא דרך מאוד חשובה ואולי כמעט היחידה לשמור על האנרגיה של המורים ועל רמת מעורבות מקצועית שנמשכת עם הזמן. אז אני מקווה שסגן השר ישקול את הדרישה התקציבית הזאת בעתיד, בגלל חשיבות הנושא. תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו לא ניגשים להצבעה, כי הנושא נפתר, ואנחנו נעבור להצעה לסדר-היום הבאה. לא נקיים על זה הצבעה בין קואליציה לאופוזיציה. תודה רבה, אדוני סגן השר. הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: המצב הקשה של מערך בריאות הנפש בישראל,

סגן שר הבריאות נמצא כאן לענות בשם הממשלה. שוב, אני מבקש להקפיד על שלוש דקות לכל נואם. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, מערך בריאות הנפש בישראל מצוי כיום במשבר עמוק אשר נובע ממחסור במשאבים וממחסור בתקינה. ממש לאחרונה פורסמה כתבה בדה-מרקר שהיה בה כדי לזעזע כל בן אנוש, שבה נראים שני חולים, לוקים בנפשם, מאושפזים במיטה אחת. מערך בריאות הנפש בישראל פועל בתנאים לא פשוטים, בתנאים של מחסור כרוני ברופאים פסיכיאטריים ובכוח אדם סיעודי ומחסור במיטות אשפוז. התנאים הקשים פוגעים כמובן בראש ובראשונה בחולים וביעילות הטיפול במצבם ובבני משפחתם המסורים שרואים את מצב קרוביהם, אך הם פוגעים גם בכוח האדם הפסיכיאטרי ובמוטיבציה של אנשי מקצוע אחרים להיקלט בתחום זה. כך נוצר כדור שלג של מחסור קיים אשר גורר מחסור עתידי. כפי שאתם ודאי זוכרים, חבריי חברי הכנסת, בשנים האחרונות הייתה מגמה ברוכה של צמצום בשימוש בקשירות כפויות במוסדות בריאות הנפש, חלקה כתוצאה מחשיפה תקשורתית ולחץ ציבורי, וכמובן ממדיניות סגן השר, ועל כך הוא ראוי לשבח. טוב שזה המצב והכיוון שאליו הולכים מוסדות בריאות הנפש. אולם הצד השני של המטבע הוא שהמוסדות לבריאות הנפש דורשים כוח אדם מספיק לטפל בחולים, ללא שימוש יתר באמצעים חריגים, כדי להגן על שלומם של החולים. הרפורמה מיולי 2015, אשר נועדה להעביר את מרכז הטיפול בבריאות הנפש לקהילה וממשרד הבריאות לקופות החולים, החלה תהליך נכון, תהליך שהגביר את נגישות הטיפול, הפחית את הסטיגמה הכרוכה בו והגיעה לאוכלוסיות חדשות שנזקקו לטיפול ולא קיבלו טיפול הולם עד לרפורמה, ובהן אוכלוסיות פריפריאליות. צריך להבין כי לצד גידול במספר הפונים ובדרישה לטיפול נפשי עולה גם הצורך בהגדלת כוח האדם, אחרת אנו מגיעים לתורים ארוכים ולאוכלוסייה נזקקת שלא מקבלת את הטיפול הדרוש לה. המצב כיום, מכובדי סגן השר, מנוגד בתכלית לערכי יסוד של כבוד האדם.

מלבד המחלקות המשופצות, שאותם מראים לך בזמן סיורים רשמיים, סובלים מהזנחה וצחנה נוראית, ממקקים ומתנאים ירודים ומחוסר יכולת לשוחח עם איש צוות.

לא פחות חמורה מהתמונה הקשה של שני מאושפזים במיטה אחת היא התופעה הקשה מאוד שאין שעות צוות. דיברתי ושוחחתי עם רופאים פסיכיאטרים, אין להם זמן לשוחח עם המטופלים שחייבים לדבר עם אנשים. הם ממש כמו בצינוק. מבחינת המספרים, לפי דוח מדגם שערך משרד הבריאות, נכון ל-2018 משך ההמתנה לריאיון אבחוני או לתור לפסיכיאטר בקופות החולים אורך בין שבועיים לשמונה שבועות למבוגרים, ושבועיים עד 16 שבועות לילדים ונוער. משך ההמתנה בין הריאיון האבחוני לתחילת הטיפול נע בין חודש ל-52 שבועות. עבור מבוגרים וילדים זמן ההמתנה הממוצע לרופא הוא 40 יום, ולפסיכותרפיה, 150 יום. לשם השוואה,

זמן ההמתנה בעולם עומד על 14 יום עד 30 יום לרופא בבריאות הנפש ועל 28 עד 42 יום לפסיכותרפיה. אני יודע עד כמה אתה עושה מאמצים רבים מאוד לטובת התקצוב, והטיפול בנושאים הללו. חשוב מאוד להעלות את הנושא הזה לסדר-היום, וכן להמשיך מעקב בוועדת הכספים, לטעמי, אם יורשה לי, ואבקש על כן להעביר את הדיון בנושא לוועדת הכספים של הכנסת. תודה רבה, אדוני.

תודה רבה, אדוני.

אני מבקש להחזיר את חבר הכנסת טיבי לאולם. הוא הוצא מהאולם, למה? אתה שואל למה? לא נורא. הוא חבר כנסת, אבל רופא. מה קרה? הסכם קואליציוני חדש? לא הרגשנו בחסרונו, שר התחבורה, אנשים עומדים בפקקים, ואתה יושב פה ומדבר בטלפון?

בבקשה, המציע השני. תודה רבה, אדוני משה ארבל. יוסף ג'בארין, בבקשה, כבודו.

הייתי יודע שיש,

אנחנו תכף נעשה טקס.

תכף יהיה טקס. תעשה הפסקת אוכל רגע, לפני, בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, אני מודה תחילה לחברי חבר הכנסת משה ארבל על הצגה מאוד מפורטת ומקצועית של הנושא הכאוב הזה. נכון. אני שמח שסגן השר יושב ומקשיב, שכן מי שראה את הכתבה של רוני לינדר מלפני שבועיים בדה-מרקר פשוט רק מזדעזע. כתבה כזאת ועדותו של יו"ר ארגון הרופאים עובדי המדינה ד"ר זאב פלדמן על מה שראה במחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולים, תמונת המצב הזאת צריכה לטלטל את המערכת. מישהו באמת יכול לחשוב שבתחילת המאה ה-21 אפשר למצוא שני מטופלים ששוכבים במיטה אחת? עד כדי כך הזלזול בכבוד המטופלים, ברמת השירותים שהם אמורים לקבל? טענות של מחסור תקציבי אינן יכולות לעמוד אל מול המצב הקשה בתחום של בריאות הנפש. היום אנחנו ארבע שנים אחרי הרפורמות. מסתבר שהרפורמות לא השיגו את יעדן, ולצערי המצב עדיין הולך ומידרדר. אני רוצה להוסיף על דבריו של חברי משה ארבל שהמצב חמור במיוחד וגרוע יותר בחברה הערבית. עד כמה שהתמונה שהוא צייר עגומה באופן כללי, המצב חמור שבעתיים בכל מה שקשור למטופלים ולנזקקים לטיפול ביישובים הערביים. מספיק לומר שבקרב הפסיכיאטרים רק 2%, 2% מהפסיכיאטרים הם מהחברה הערבית, והם אמורים לטפל באוכלוסייה שייצוגה בקרב האוכלוסייה הנזקקת הוא יותר מ-20%. זה כשלעצמו יכול ללמד על הצורך בהתערבות משמעותית, מהותית וחיונית של המשרד כדי לקדם את השירותים הללו ולתת מענה ראוי בשירותים. אני גם נחשפתי, כבוד סגן השר, לבעיה של משכורות נמוכות בתחום הזה, בתחום של הפסיכיאטריה.

גם הבנתי שהיום סטודנטים לא רוצים להתמחות בתחום הזה, כי הם יודעים שהעתיד הכלכלי שלהם לא כל כך מזהיר. גם זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת. תודה לך. תודה, אדוני. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, כבודו. נעשה הפסקה מתודית. חבר הכנסת דוד ביטן, סגן היושב-ראש, מרגע זה יהיה יושב-ראש תורן זאת הפעם הראשונה, יושב-ראש הישיבה, ואנחנו מקבלים אותו בברכה.

אנחנו נחבק אותך כאן שניים-שניים. סליחה, גדי, שנייה. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בית המשפט! שותפיי לבקשה להצעה הדחופה בעניין הזה נתנו כבר את הפרטים ואת הנתונים, אז אני אפסח על העניין הזה כדי לא להאריך ולא לבזבז את הזמן. יחד עם זאת, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מחלקות הפסיכיאטריה במערכת הבריאות הן בקטסטרופה שאין לתאר, כבר אמרנו. הייתי רוצה להיכנס טיפה למספרים, כדי שנבין במה מדובר. המחסור ברופאים פסיכיאטרים במקומות הללו הוא משווע. בבאר יעקב חסרים 20 רופאים, בכפר שאול חסרים שישה רופאים, בבאר שבע 12 רופאים, באברבנאל, עשרה רופאים, במזור, עשרה רופאים, במעלה הכרמל, עשרה רופאים, בלב השרון,

בסך הכול 70 רופאים פסיכיאטרים חסרים בבתי החולים. זאת אומרת שהמטופלים שאמורים לקבל סיוע ואת הטיפול הרפואי הנדרש בבתי החולים הללו, התקינה שלהם לא מלאה ואפילו רחוקה מזה. ב-2015 עברה רפורמה במשרד הבריאות. אדוני סגן השר, הרפורמה הזאת מבורכת, אך יש בה הרבה תקלות, ואני מניח שגם משרד הבריאות יודע את זה. ברפורמה הזאת הוספה תוספת תקציבית של 600 מיליון שקלים לקופות החולים כדי שייקחו את האחריות עליהם בנושא הפסיכיאטריה, מה שהיה אמור בכלל לצמצם את התור, ועשה את ההפך. עוד אפקט של הרפורמה הוביל לכך שיותר ויותר רופאים פסיכיאטרים מעדיפים לעבוד בקופות החולים, וזה מוביל לכך שהמחסור באותם רופאים בבתי החולים הממשלתיים הולך וגדל. כיום לא רק שהפסיקו את המענקים לרופאים שבוחרים בתחום בריאות הנפש, גם אלו שכן בוחרים להתמחות בתחום ברגע מסוים, את ההתמחות שלהם, הם מייד עוברים לקופות החולים. נכון לשנת 2018, על פי דוח המתבסס על מדגם משרד הבריאות, זמן ההמתנה לאבחון, כבר דובר על זה,

אנחנו רחוקים ממדינות ה-OECD, שאנחנו כל כך מתגאים להזכיר בחלק מהנתונים שאנחנו טובים, ובחלקם פחות, במקרה הזה אנחנו מפגרים. דבר שמאוד חורה לי בנושא הזה של בריאות הנפש הוא שיש המון אנשים שבכלל לא אמורים להיות במחלקות האלה והם הגיעו לבריאות הנפש. האבחנה של הרופאים או של המחלקות שאומרים מי זקוק לטיפול נפשי צריכה להיבדק. יש המון אזרחים שמגיעים לטיפול ומוצאים את עצמם במחלקות לבריאות הנפש. זה בעיקר במגזר העולים, יכול להיות מקשיי שפה, אבל כמה אפשר לתרץ בעניין הזה של שפה, ולקחת אנשים שאמורים לקבל טיפול רפואי ולהמליץ להם שהם צריכים להיות במחלקה סגורה? לא רק במגזר העולים אלא בכלל, אצל שאר האזרחים במדינה, יש חבר'ה, נערים ונערות, שאמורים להיות במרכזי חוסן, והמערכת באופן כמעט אוטומטי, אדוני היושב-ראש, מעבירה אותם למחלקות פסיכיאטריות. האנשים האלה באו לקבל עזרה והפכו אותם לפגועי נפש כשהם לא. הגיע אליי סיפור מזעזע לפני חודש. ראינו נערה שצרכה סמים ודרדרו אותה עד לרמה שהיא כבר נפטרה. יכולנו למנוע את המוות הזה, ואנחנו יכולים למנוע את המוות הבא. גדי,

אני אסיים, אדוני היושב-ראש, במשפט הבא. בחורה בשם מיקה, שם בדוי, הייתה צריכה להיות בחוסן, ומשום מה העבירו אותה למחלקה לפגועי נפש,

היא כותבת כך ומתחננת בהודעה מוקלטת ששלחה למדריכה שלה: את לא מבינה, אני מה זה בבאסה. בא לי לבכות, בא לי למות, זה מה שבא לי לעשות עכשיו. תקשיבי, אני הייתי בריאיון במסגרת מסוימת, זו מסגרת שלא כל כך מתאימה לי. אני עכשיו הייתי במסגרת אחרת, גם זו מסגרת שלא מתאימה לי. אני כל כך מיואשת, כל כך מיואשת. הבחורה הזאת, היא יכולה למצוא את עצמה מתה רק בגלל אבחון לקוי של מסגרות לא נכונות. המערכת הזאת צריכה לעשות restart ולהתחיל לדאוג לאזרחים שהם באמת בחצר האחורית של כולנו ושל המדינה. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שסגן השר, אני בטוח שכוונותיו ומעשיו טובים, אבל הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות, כבר אמרו את זה.

מנכ"ל הכנסת, תגיד לטלוויזיה קצת לצלם את היושב-ראש,

אני לא רואה, לא עוברים אליי. כן, סגן השר, בבקשה. יש פה ערוץ 99, אין, לא רואים אותי. אה, הינה, עכשיו מראים אותי. צריך לבקש את זה במיוחד פה. בית המשפט! בטח. בית המשפט העליון. העליון, לא, את כבר יודעת למה אני מתכוון. אדוני היושב-ראש, תן לי קודם כול לברך אותך, ישיבה ראשונה, ואם אלה הולכים להיות סדרי הניהול אז אני מציע לך להיות כאן יושב-ראש כל יום. האמת שאני אמרתי למזכירת הכנסת: כל חצי שעה יש לי סמכות לעשות הפסקת אוכל. קחו בחשבון את זה, שלא יהיו אי-הבנות. היא כועסת עליי. זה דווקא אני לא כל כך ממליץ לך. כשר הבריאות אתה אומר לי. זה נכון, כשר הבריאות.

יש אדום ויש ירוק, אני לא יודע. אז קודם כול איחוליי.

אדוני היושב-ראש, כאשר נכנסתי לתפקידי הזדעזעתי מהמראות הקשים שבהם חזיתי בביקוריי התכופים במרכזי בריאות הנפש ברחבי המדינה. חזיתי במראות שהם תוצאה של הזנחה רבת-שנים של האוכלוסייה הפגיעה והרגישה ביותר, אוכלוסייה שבשל הסטיגמה כלפי מחלות הנפש מתביישת להרים את קולה ולדרוש את המגיע לה. כבר בימים הראשונים בתפקידי הבהרתי שמצב מערך בריאות הנפש יהיה לנגד עיניי ועל ליבי ואעשה את כל שאוכל על מנת לקדמו.

בשנים האחרונות עשינו רבות למען המתמודדים עם מחלות הנפש. אני רוצה להעיר קודם כול, לפני שאני מתקדם: כל שר לפניי הייתה לו תוכנית לבריאות הנפש. כל אחד הביא פתרונות אחרים. היות שמשרד הבריאות זה סוג של תחנת מעבר, כל אחד היה שם תקופה קצרה, ואחר כך עבר לתפקיד אחר. השר שבא אחריו היה אומר: זה לא טוב, בוא נעשה משהו אחר, יותר טוב, אז הוא זרק את הקודם. הוא שר חדש, גם הוא לא נשאר הרבה זמן, והשר שבא אחריו זרק את זה, בקיצור, 20 שנה כל שר זרק את הקודם, ופתרון לבריאות הנפש לא היה. אני באתי, מצאתי תוכנית.

להגיד את האמת, לא אהבתי את התוכנית, אבל אמרתי לעצמי: אם אני לא אעשה משהו,

יש סיפור ידוע שאני אומר כל הזמן: שאלו פעם אחת את הרב מבריסק: מה יותר טוב, שעון שלא הולך או שעון שלא הולך טוב? ישב תלמיד ואמר לרב: שעון שלא הולך.

כי לפחות פעמיים ביום הוא נכון. אמר הרב: לא, שעון שלא הולך זה לא שעון, שעון שלא הולך טוב אפשר לתקן.

גם תוכנית לא טובה אפשר לתקן. לקחתי את התוכנית, עשיתי את הרפורמה, ונכון שיש המון דברים לתקן, ותיקנו הרבה, לא הכול עדיין. לפחות דבר אחד עשיתי, וזו הרפורמה העיקרית, שהפריפריה, בפעם הראשונה, קיבלה איזה מענה על בריאות הנפש שלא היה עד אז. כשכל קופת חולים הייתה חייבת להעביר את בריאות הנפש, להתייחס בתוך הסניף של הקופה, זה לבד נתן מענה. יש לי עוד הרבה דברים להגיד כאן, אז תחליטו מה אתם רוצים, או שאני אגיד את זה עכשיו, או שאתם בין כך רוצים להעביר את זה לוועדה, לוועדת כספים, כשאין משהו אחר,

איזו ועדה אתם רוצים?

אין משהו אחר, אין אלטרנטיבה.

אין אלטרנטיבות. רבותיי, יש אלטרנטיבה, דיון במליאה, וזה לא יהיה. אני אומר לכם, זה לא יהיה. אני ביקשתי מלכתחילה בוועדת הכספים. ועדת הכספים. מישהו אומר משהו אחר?

צריך לעשות הצבעה על זה, גברתי? אוקיי. מי בעד ועדת הכספים? יעל גרמן, שרת הבריאות לשעבר, רוצה עמדה נוספת. בבקשה. כבוד השר, סגן השר, לגבי בריאות הנפש, האמת היא שאני מברכת על הרפורמה. היו עליה הרבה מאוד ביקורות, אבל כמו שאמר סגן השר, מוטב שיש משהו ושנתנו לו כספים ושבאמת יש שיפור מאשר אין בכלל.

אני חושבת בהחלט שצריך לקיים דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אין לנו ועדה כזאת. אין ועדה כזאת,

אבל ברגע שתהיה כזאת, ללא ספק. אבל אני רוצה להאיר את הזרקור על נושא מסוים וספציפי בתוך הנושא הגדול הזה שנקרא בריאות הנפש, ואני מדברת על האשפוז הפסיכיאטרי. כאשר אנחנו מדברים על בריאות הנפש אנחנו מדברים יותר על באמת בעיות נפשיות שיש לאדם שהוא בא, הוא מקבל עצה, אם על ידי פסיכולוג ואם על ידי פסיכיאטר, מקבל תרופות וכו'. אבל האשפוז הפסיכיאטרי הוא אחד הדברים המוזנחים במדינת ישראל, וגם במשרד הבריאות. זאת החצר האחורית של משרד הבריאות. כמה שנים זה מוזנח? המון שנים. אני לא מאשימה. חברי היקר, אני לא מאשימה פה. אני מבקשת להביע עמדה נוספת. היא רק רוצה שיטפלו בזה. אני לא עוסקת בהאשמות, אני עוסקת בלצייר את התמונה. האשפוז הפסיכיאטרי מוזנח. הוא החצר האחורית, בין השאר מפני שבאמת האנשים שנמצאים בו נעלמים. הם שקופים לחלוטין, הם נעלמים, גם בעי"ן וגם באל"ף. ואני מבקשת כאן לבוא ולומר שכמו שנעשתה תוכנית בבריאות הנפש, יש צורך לשבת ולעשות רפורמה בכל הנושא שנקרא אשפוז פסיכיאטרי. אוקיי. אנחנו נעשה הצבעה על להעביר את זה לוועדת הכספים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה הזמנית לענייני כספים

הצבעתם? אני הצבעתי, לחצתי, ואני לא רואה, לא נורא, זה יהיה בסדר. אז ההצעה לסדר-היום הזאת עוברת לדיון בוועדת הכספים. 13 בעד, אפס נגד. ההצבעה שלה לא נקלטה. אין שום בעיה.

ההצעה לסדר-היום הזאת עוברת לדיון בוועדת הכספים. היא אמרה שכן, שהיא הצביעה, לא נקלטה, אז 14, ואפס מתנגדים. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: המחסור החמור בקנביס רפואי בבתי המרקחת, מס'

חברת הכנסת אורלי פורמן, בבקשה.

בהצלחה, היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לחזק את כוחות הביטחון ותושבי עוטף ישראל, הנגב והשפלה, ונייחל לימים שקטים במהרה. ואני אעבור לנושא של הקנביס הרפואי. "אין כרגע", "תנסו שוב ביום אחר", "חסר במלאי" אלו רק חלק משלל התשובות שמקבלים חולים רבים הזקוקים לקנביס כאשר הם מגיעים לבתי המרקחת ברחבי הארץ. כפי שזה נראה כרגע, רפורמת הקנביס נכשלה. למעלה מ-50,000 אזרחים צורכים קנביס רפואי ברישיון משרד הבריאות, מטופלי פוסט-טראומה,

פרקינסון, טרשת נפוצה, תסמונת טורט, פיברומיאלגיה, וכמובן סרטן על תופעותיו, ולחלק גדול מהם אין, אין מענה, אין מזור, אין הקלה. המגדלים והמטופלים טוענים כי הרפורמה נועדה לאפשר לכלל המטופלים לרכוש תרופה באיכות גבוהה בכל אחד מבתי המרקחת, אך למעשה הרפורמה הובילה לפחת משמעותי ולצוואר בקבוק במפעלי העיבוד ובקרת האיכות, ולדרישות גבוהות מצד רשתות הפארמה כדי לאפשר את מכירת התרופות. ללא התערבות משרד הבריאות, המטופלים יישארו ללא התרופה שכה חשובה להם. מטופלי הקנביס הרפואי מתמודדים יום-יום, שעה-שעה, עם מחלות קשות. אם זה לא מספיק, הם נאלצים לנהל מערכה מתישה כדי לקבל את התרופה, ונתקלים שוב ושוב באוזלת ידה של המדינה. כתוצאה מכך אין להם ברירה אלא לפנות לדרכים לא חוקיות כדי לקנות לעצמם הקלה. הפרסומים בשבועות האחרונים בכלי התקשורת הבהירו לכולנו שהמצב נמצא על סף פיצוץ. מצד אחד, החולה שמגיע לבית המרחקת ומתחנן לקבל את התרופה שהוא זקוק לה, מצד שני,

שאין לו מספיק מהתרופה, ולכן אינו מוכן לספק את הכמות המבוקשת, ואף לעיתים לא מספק אותה בכלל. זאת אטימות של המערכת כלפי אנשים שנמצאים במצב הכי קשה של חייהם ושזקוקים לצמח הקנביס פשוט כדי לעבור עוד יום, עוד לילה. הגיעה העת לעבור למדיניות אחראית ומוסדרת שתאפשר אספקה סבירה ומכבדת למשתמשי הקנביס הרפואי כך שיוכלו לרכוש את התרופה באופן חוקי. שנת 2020 תוכל להיזכר כשנת מהפך בתחום אם נתעורר עכשיו, לפני שיהיה מאוחר. את הגברת הייצור והגדלת המכסות נעשה לא מתוך מניעים כלכליים, אלא מתוך דאגה אמיתית לחיי אדם ולמען שיפור איכות חייהם של החולים. מהפכה אמיתית ואחראית תהיה אפשרית רק על ידי איזון היצע השוק עם הביקוש, והכול במסגרת החוק. מהפכה כזאת תביא להעלאת איכות חייהם של החולים הרבים, והיא צריכה להתחיל מחר בבוקר. אני מבקשת להעביר את הדיון בנושא הזה לוועדת הכספים, שבכנסת הקודמת, הקצרה, דנה בנושא זה, ותמשיך לדון בנושא הזה, יחד עם משרד הבריאות,

חברת הכנסת רויטל סויד. בית המשפט! תכף, היא תבוא לפה, נגיד בית המשפט.

כשהיא תהיה על הדוכן. כל הזמן בית המשפט. הייתה לנו הפסקה של חודשיים-שלושה מבית המשפט. בית המשפט. עם פטיש. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת. קודם כול אני רוצה לברך אותך, זו הישיבה הראשונה שלך.

זה לא להרבה זמן, אבל, שתדעי. השעון, רגע. לא, אמרתי להם: חודש וחצי.

בכל זאת אני מברכת אותך. אני כבר רואה שאתה הולך לחולל פה מהפך בכיסא היו"ר. בפעם הבאה אספר לכם בדיחה. הפעם החלטתי לא לספר. מותר בדיחות?

בתור סגנית יו"ר הכנסת לשעבר אני אומרת לך. בהתחלה אמרתי: אני אהיה כמו שצריך.

וזה כמו שצריך, כן?

איפה כתוב שאי-אפשר לומר בדיחות?

לא, היא נוקשה מדי. לא כתוב בתקנון שאסור. אם רוצים שיהיה מעניין, או דבר תורה.

רק יש עתיד יתנגדו לעניין הזה. ממש לא. גם בצלאל נדלק פה. פתאום הוא הרים את הראש. טוב, אדוני, עכשיו ברצינות. אדוני היו"ר, השרים, חבריי חברי הכנסת, אתמול ביצעו צה"ל וכוחות הביטחון פעולה מדויקת ומוצדקת, שבה בחיסול ממוקד נהרג הטרוריסט אבו אל-עטא, פעולה שוודאי היה צריך לבצע אותה. אין לי אלא לברך את כוחות הביטחון ולחזק את ידיהם גם עכשיו. השאלה שנשאלת היא מדוע היה צריך להגיע למצב שבו המדינה, או חצי מדינה, משותקת לחלוטין כתוצאה מביצוע פעולה כזאת על טרוריסט שכולנו מסכימים עליו שהוא טרוריסט מדרג ביניים. היום הגיע לפה ראש הממשלה, ובזחיחות רבה עלה פה לדוכן, בשעה שתושבי הדרום עדיין נמצאים תחת מטחי אש כבדים, ואנחנו מפה מחזקים אותם.

הגיע לפה, בא לכאן, והייתי מצפה ממנו שייתן לנו הסבר, שייתן לנו הסבר למה היה צריך לשתק חצי מדינה, שייתן לנו הסבר למה זה לא קרה לפני שנה.

ובמקום זה מה שאנחנו ראינו פה זה שראש הממשלה,

למרות שהיא לא מדברת לעניין שעל סדר-היום. בזמן פעולה ובזמן שתושבי הדרום עדיין נמצאים במרחבים המוגנים, עושה פה במליאה סיבוב פוליטי, כשבפועל שינוי אסטרטגי אין. זה היה כיבוי שרפה. השרפות הן עדיין מאוד גדולות. אנחנו עדיין מוחזקים בידי החמאס, ובמקום שראש הממשלה יגיע לכאן ויסביר לנו מה המדיניות שלו, זאת המדיניות שהוא לא מוביל אותה בכל העשור האחרון. לכן אנחנו נמצאים במצב הזה שחצי מדינה משותקת כשמחסלים חיסול ממוקד, שהיה צריך לעשות, אבל עם כל הכבוד, של טרוריסט דרג ביניים. אנחנו רואים פה רק סיבוב פוליטי. ולגופה של ההצעה לסדר-היום. רויטל, סיימת את הזמן. הקנביס, לא ראיתי שהוא חשוב לך כל כך, אם דיברת על ראש הממשלה.

אתה לקחת יותר מחצי מהזמן כדי לדבר. אז יש לך עוד עשר שניות לדבר על העניין שלשמו עלית. לא חשבתי לשנייה שביום הראשון שלך, כשאתה לוקח חצי מהזמן לדבר על העניינים שלך, אתה אחר כך גם לא תוריד את זה. אם הקנביס חשוב לך, היית צריכה לדבר על זה קצת. עכשיו, אדוני סגן השר ליצמן, אנחנו נמצאים באמת במצב שבו, חולי הקנביס, הם נמצאים במצב, נתחיל ככה. מה זה חולה קנביס? קנביס זה תרופה. האנשים שצורכים את הקנביס הם אנשים שבלי הקנביס הרפואי הזה לא מתפקדים. אם הגענו למצב שבית המשפט לפני כחודש היה צריך לעשות את העבודה של משרד הבריאות, להוציא את צו הביניים הזה, זה מצב לא הגיוני. אנחנו לא יכולים. אנשים גם משלמים היום יותר כסף, גם מקבלים זנים שהם לא הזנים שמתאימים להם, וגם בכמויות מופחתות. את הדבר הזה, במקום

שהרפורמה הזאת תעשה פה מהפך, אנחנו רק הולכים ברוורס, עד שבית המשפט צריך לעשות פה את העבודה. לכן, אדוני סגן השר, צריך להבין, האנשים שצורכים את הקנביס הם אנשים שרובם לא מסוגלים לצאת מהמיטה בלי זה, לא מסוגלים לתפקד. המצב שקורה עכשיו הוא בלתי אפשרי. תודה רבה. זה שאת מזלזלת פה בהנחיות פיקוד העורף, הביקורת שלך כלפי משרד הבריאות כבר לא מציאותית בכלל.

כבוד סגן השר. מה היא אומרת לתושבי עוטף עזה, לא להיכנס למרחבים מוגנים?

אה, אורלי רוצה עמדה נוספת. ודאי שאתן.

קחי דקה וחצי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בואו נתחיל מהסוף. קנביס זה סם,

שלא תטעו כאן. זה רפואה, זה עוזר במקרים מסוימים, קנביס רפואי, רבותיי, רבותיי, תנו לי. לא התחלתי לדבר, וזה לא נוגע לעזה.

גם מורפיום זה סם. תנו לי לדבר. קנביס זה סם, וקנביס צריך לתת ולאשר ולהקל למי שצריך את זה. צריך להחמיר עם מי שלא צריך את זה. זה קודם כול היסוד שלי במשרד הבריאות. אנחנו עושים את זה. ניסינו לעשות כל מיני הקלות. עוד מעט אקריא את התשובה הפורמלית של המשרד, אבל קודם כול אסביר את מה שאני חושב כאן. צריכת הקנביס במדינה היא בין הכי גבוהות בעולם. לא נורמלי, זה לא צריך להיות ככה. לא יכול להיות שיש הרבה אנשים שצריכת הקנביס שלהם היא מעל 100 גרם, 100 ומשהו גרם לחודש. מוגזם ביותר. יש 20,

למי שצריך, אלה שיש להם כאבים וכל מיני דברים. יש יותר קשים, יש יותר קלים. מה שקרה, שאלה שמשתמשים בפחות סבסדו את אלה שלוקחים בגדול,

ואלה שלוקחים הרבה, בדרך כלל שלושת רבעי לא בשבילם, זה הולך לכל מיני מקומות צדדיים. את זה אני אומר לכם, אז את אלה צריך, תעניש את מי שצריך. תני לי, אני אענה לך, יש לי זמן. אני אענה לכם, רבותיי. היות שאני לא בורח, אני אענה לכם. תנו לי רק להגיד מה שאני יודע, אפילו, לא מעבר לכך. מה שאני יודע. אז יש כאלה שבאים וכל פעם מבקשים תוספת, 100, עוד יותר, 120. זה לא בשבילם, ממש לא בשבילם. הם נותנים את זה למשפחה, או שגונבים, אנחנו אפילו לא יודעים כמה. הייתה אפילו הצעה במשטרה פעם, לפני הכנסת הראשונה שלי,

שאנחנו בכלל נייבא כדורי קנביס כרצפט וניתן את זה באופן פורמלי, לא מה שהיה. היו בעיות עם המגדלים, לא רצינו להוסיף מגדלים, בג"ץ חייב שננסה, בסדר גמור, עשינו את זה, עשינו רפורמה. אבל אל תקשיבו רגע אחד לכל מה שאומרים, כאילו לא רוצים לתת קנביס. עשיתי רפורמה, והרפורמה היא לקבל את זה בבית מרקחת כמו בן אדם נורמלי, לא להידחף, לא לחפש פרוטקציה. לצערי, כשהתחלנו לעשות את זה, אז המגדלים עשו לי קצת סנקציות.

לא סיפקו מה שצריך, כי לא רצו שזה יעבור דרך בית המרקחת. בית המרקחת זה המקום, כפי שאת אומרת, שיש בו כל מיני סמים שנותנים ברישיון, בבית מרקחת, אז גם את זה שהם ייתנו, אז מה ההבדל? בכל אופן, עשו לנו סנקציות. אז לפני שאני ממשיך, ברשות אדוני היושב-ראש, אם תיתן לי אפשרות, אני מוכן לשמוע מה שהם רצו להגיד,

מכיוון שרויטל דיברה על משהו אחר, אז אני אתן לפרומן לדבר כרגע. בפעם הבאה דברו על הנושא ולא על משהו אחר. כבוד סגן השר, תראה, אני בטוחה שהכוונה שלך באמת, מה שנקרא, הלב שלך היה במקום הנכון. אבל בפועל אנחנו נפגשים, לצורך העניין, אנחנו נפגשים כל הזמן עם צרכני הקנביס הרפואי. את יודעת שב-50% מהמכתבים שלי כמעט, כמעט ב-50% אני עונה על קנביס. טירוף, מה שאני מקבל במכתבים, ואני עונה לכל אחד ובודק כל אחד. והיום אנשים חולים באמת, וחברתי פה אמרה בדיוק באיזה מחלות משתמשים בקנביס. אני לא מכחיש את זה.

אז אם יש אנשים, אני בעד, לאלו אני בהחלט בעד. אני אומר, אנחנו רוצים לעשות רגולציה, רפורמה, שאנשים מקבלים מה שמגיע,

כבוד סגן השר, שיש המון תלונות. לוקח יותר זמן ומקבלים פחות. אני יודע, אני יודע, אני יודע. אנחנו מטפלים בזה.

ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא למיקרופון.

שקורה עכשיו, אניח בטוחה שהכוונה הייתה טובה, אבל היישום של זה, אמרתי לך מה זה. המחסור שהיה, המחסור שהיה, והיה, עכשיו אנחנו מעלים את זה, מדביקים את זה, אבל מה שהיה היה פשוט נגד משרד הבריאות, על הרפורמה. לכל אחד היו הזנים שהיו מתאימים למה שהוא היה צריך, אז עכשיו לא מקבלים את הזנים הספציפיים. מקבלים. וגם מקבלים פחות. חברת הכנסת סויד, מקבלים, וצריכים לקבל, ויקבלו כל מה שצריכים. הייתה תקופה שלא היו כל הדברים,

אני לא מכחיש את זה. והסיבה הייתה בגלל שבאנו לרפורמה והיו בעיות עם המגדלים, היו בעיות מכל מיני מקורות אחרים שהתחמקו מלספק. אז הודענו להם: רבותיי, תספקו את החומר,

נבטל את הרישיון. אז פתאום התחלנו לקבל. אבל עובדה שבית המשפט הוציא את הצו, אז היה מכרז. אני לא רוצה להיכנס לזה. המכרז זה משהו אחר.

את רוצה להגיד משהו, אולי? אוקיי.

הייתה לי דעה נוספת. אבל את תעלי, תעלי עוד מעט. את רוצה לשאול שאלה?

תשאלי, אורלי. אני חושבת שהדבר שהכי צריך להסב את תשומת ליבנו זה אותם ילדים שמטופלים. הרי אף אחד לא יכול לומר על אותם ילדים שהם הפכו להיות סוחרי סמים בשוק השחור. כשאתה בא ואומר שמי שמבקש מינון גבוה, סביר להניח שחלק מזה בכלל לא בשבילו אלא בשביל הכנסה נוספת, אני קודם כול יוצאת נגד האמירה הזאת, גם כמי ששומעת לא פעם את הביטוח הלאומי שמדבר על אותם רמאים שגונבים קצבאות או מציגים מצג שווא, אז כולם בחזקת חשודים. שם מדובר על 4% בסך הכול, ובסוף כל ה-100% צריכים לשלם את המחיר של אותם עברייניים. באותה מידה גם פה. תתפסו את העבריינים. אמרתי לך שאנחנו יודעים את זה ומטפלים בזה. עשינו וממשיכים לחלק ולספק את הסחורה, אף שאני יודע מה קורה. לגבי הילדים, הבעיה העיקרית היא מעבר, המחסור. אבל עדיין יש מחסור. היום כמעט אין. אנחנו מדברים על השבוע-שבועיים האחרונים. אני מדבר גם על מה שבדקתי. כמעט אין. אנחנו מדביקים את זה. היה מחסור. מדביקים את זה.

אדוני סגן השר, המחסור הגדול ביותר הוא דווקא בשמן הרפואי. באותו שמן, אף אחד לא סוחר בו, כי את השמן לא מעשנים, והשמן,

השמן הזה הוא לילדים אפילפטיים, לילדים שחולים במחלות מאוד מאוד קשות. אורלי, תני לי רגע. אני לא איכנס איתך לוויכוח על טיפות ועל שמן. אני פעם אחת בחיים ראיתי קנביס, וזה היה לפני שהופעתי בוועדת הסמים של תמר, שהייתה היושבת-ראש, ואז אמרתי: מה זה קנביס? לא ידעתי, לא ראיתי את זה אף פעם. הביאו לי לשולחן במשרד 40 סוגי קנביס, שמו לי על השולחן לילה לפני שהייתי צריך להופיע בוועדה. למוחרת הופעתי בוועדת הסמים, באתי כדי להגיד את הבשורה שאני מצליח לעשות את הרפורמה. זה היה חידוש גדול, ואפילו קיבלתי מחיאות כפיים שם. החדר היה דחוס, מלא. אמרתי לעוזרים שנראה לי שחלק גדול מהם השתמשו באותו יום בקנביס בחדר. אני אומר לכם לא בצחוק, בכאב, בכאב אני אומר את זה. הרבה צעירים שם, רבותיי, אנחנו לא משחקים כאן בכאילו. יש בעיה. לא יכול להיות שמדינת ישראל היא מדינה קטנה, ואנחנו עוברים את גרמניה בשימוש בקנביס. אבל לפי מה שאתה אומר אתם מנסים אפילו למנוע מאנשים,

לא שמעת אותי. הוספנו רופאים שיאשרו קנביס. הכפלנו את זה פי שלושה, נדמה לי, לא זוכר כמה, פי-שלושה ממה שהיו, רופאים. הקלנו בכל הדברים. היום לא צריך את כל הביורוקרטיה. אפשר להיכנס לזה ולקבל את זה ממש אונליין.

תרופות נוספות בשוק,

שאנחנו צורכים אותן יותר ממדינות אחרות, כמו למשל נוגדי דיכאון או נוגדי חרדה? כי יכול להיות שהמצב הביטחוני אצלנו וחוסר השקט גורמים,

אני לא איכנס, לא, אם אתה אומר שאנחנו צורכים קנביס רפואי יותר מאשר גרמניה, יכול להיות מאוד שבאותה מידה יש תרופות אחרות שאנחנו צורכים יותר, בגלל האפיון המיוחד של החיים במדינה הזאת. אבל דבר נוסף אני רוצה לדעת: כשדיברתם על אותם כדורים של קנביס, האם חברת תרופות שעומדת מאחורי איזושהי הוצאה של תרופה כזאת או אחרת, עם אינטרס כלכלי מובהק, מתערבת בנושא הזה ורוצה לראות את הפתח שבו אנחנו נותנים את הצמח, אורלי, אורלי,

בינתיים אתם נותנים את השאלות וגם את התשובות, אז בואי, תנו גם לי. בסוף תהיי עיתונאית, הם גם שואלים וגם עונים. תירגעי. תני לי. קודם כול, אני אומר שזה לא נכון.

יש לנו ביקורת ויש לנו דברים ויש לנו כל מיני מחקרים, ואנחנו בודקים. לא בכדי לא כל רופא יכול לתת מרשם לקנביס. יש רופאים מיוחדים שלומדים את זה, כל מיני דברים.

אני אומר, בסופו של דבר,

אנחנו עכשיו עושים בדיקה רצינית כדי להוריד את המחיר של הקנביס. צריך להוריד את זה בכל מחיר, גם אני חושב ככה, אבל הבעיה היא בעיה אחרת, ותנו לי רק להקריא את התשובה. עכשיו אתה מקריא, אז עד כאן, אני לא חושב שצריך.

תודה רבה. רבותיי, רגע, רגע.

שיקריא, שנייה, רגע.

היושב-ראש, יש עוד חבר כנסת שרוצה לשאול שאלה? רגע, אז אני, אבל לא נאום.

תעביר את זה לוועדה.

אבל אולי מישהו רוצה לשאול.

גם אני רוצה. יכולתי לומר את הדברים מהצד, אבל מאחר שאני אומרת את זה ממקומי פה, כן, אבל קצר. אתם יכולים לבדוק תיקים רפואיים, דרך אגב, אני יודעת על מחקר צה"לי שהיה על שימוש בקנביס רפואי לפוסט-טראומטיים. הייתה שם הצלחה גדולה מאוד.

תהליך ושלמד את הנושא וקיבל רישיון מיוחד. רק דרכו יקבלו אפשרות לקבל קנביס. סגן השר ליצמן, הבעיה היא שהתקנות כרגע יוצרות ביורוקרטיה כזאת, לא נכון. שינינו את זה. אני מציע לכם ללמוד את זה מחדש. תראו כמה שינויים עשינו בחודשים האחרונים. אנשים עולים כל יום בתקשורת ובוכים, אורלי, את רוצה לעלות? תקשורת עוד פעם? את לא רוצה לשאול אותי על תקשורת. מה?

את לא רוצה, לא, אבל אנחנו רואים

רבותיי, אני מציע להעביר את זה לוועדה. לגבי השמן,

את רוצה לתת עמדה?

אבל בקיצור,

אני מנצלת את זכותי לדעה הנוספת, שנייה. מכיוון שכולם שאלו, אני מאפשר. אורית, את רוצה לשאול משהו?

עלתה שאלה, זה הצעה לסדר-היום ושאילתות ביחד, בסדר? אתה כזה נחמד בתור יושב-ראש. אני ממליצה לנשיאות להושיב אותך להרבה מאוד זמן,

זו המלצה שלא מקובלת עליי. בפעם הבאה יצנזרו אותו, אל תדאגו. או שהוא יעשה בדיחות. אי-אפשר, הם לא יכולים לצנזר אותי.

כשאני מנהל, אני מנהל איך שאני מבין. תקבל נזיפה למה זה לקח כל כך הרבה זמן. אז אני אקבל נזיפה, מה אני אעשה. סגן השר, רציתי לשאול שאלה אינפורמטיבית. אחד ההישגים החשובים שעשית ברפורמה זה שהעברת את הנושא של הקנביס אל קופות החולים, ולא רק לעולם הפיראטי הפרטי, כמו שקוראים לזה. אבל אני קיבלתי תלונות שקופת חולים, שאני לא זוכרת בדיוק מה שמה,

הוציאה מכתב לרופאים שלה, ובו היא בעצם אומרת להם: אנחנו אוסרים עליכם לקבל, למרות הרפורמה, חולי קנביס רפואי. רציתי לשאול אם אתה יודע, לא כל רופא של קופת חולים יכול לאשר קנביס, אני יודעת. מי שיש לו רישיון.

אני אתן לך תשובה, כי אני כבר מכיר את הנושא. מה שאת שואלת זה נכון, ואני אסביר.

לא כל רופא יכול לתת מרשם,

בקופות החולים לא אוהבים שאלה שרוצים קנביס יבואו למרפאות שלהם, כי זה גונב להם הרבה זמן ותורים. זה נכון, וטיפלנו בזה. אני לא יכול להגיד לך כרגע מה עשינו, אני לא זוכר, אבל טיפלנו בזה. טיפלת בזה.

אורלי, בבקשה. אדוני סגן השר, ידוע שעלות הייצור של השמן היא היקרה ביותר בשוק הקנביס הרפואי. דווקא השמן הרפואי הזה הוא אותו תוצר של קנביס רפואי שהוא לא ממסטל שאתה יכול לסחור בו בשוק השחור, לכל אותם אלה, כמו שאתם מנסים להציג אותם, מי שבמקום ללכת לעבריינים אז קונים את הקנביס.

אם זו החלופה, אני אעדיף שהם ייקחו קנביס רפואי ולא ילכו לשוק השחור. הרבה מאוד חולים נאלצים למצוא את עצמם עבריינים כדי להשיג את מה שהם לא מצליחים במערכת. אבל השמן, בעיקרון, דווקא אותם ילדים וקשישים, אלה שלא יכולים לעשן, או אסתמטיים שיש להם בעיות נוספות, שזה עונה על הדרישות הבריאותיות שלהם, ויש לכם באמת יותר מדי הורים שבאים ונותנים לכם דוגמה על כמה התקפים היו לילד לפני הטיפול בשמן, כמה אחרי וכמה אחרי השינוי של הרפורמה. המחסור בשמן הוא לא חדש.

האם הוא יחזור במתכונת הישנה?

אני נתתי הוראה למנכ"ל, כנושא מיוחד לגבי הילדים, להקל ולחפש פתרון. זה היה כבר לפני חודש. אני חושב שגם בוועדת הסל דנים על זה, להכיר בזה גם כסוג של תרופה, משהו כזה, קנביס לילדים.

אתה מבקש להעביר את זה לוועדת הכספים.

אין הצעה אחרת, אז אנחנו נצביע על זה. אולי רוצים חוץ וביטחון. אין לי בעיה. לא, לא. העברה לוועדת הכספים.

לא הספקתי לשים את קולי. תשעה בעד ואפס מתנגדים. אני מוסיף את קולו של סגן השר, אז עשרה בעד ואפס מתנגדים. זה עובר לוועדת הכספים. נעבור לנושא הבא, הצעות דחופות לסדר-היום מס' 145,

בנושא: כשלים במוסדות האשפוז הגריאטריים בישראל. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

בהצלחה רבה. תודה רבה. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אומרים שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות, אבל לנו לצערי אין את הפריבילגיה לשתוק בימים כאלה, גם כשהתותחים רועמים, כי יש נושאים שאסור להניח בצד. אז קודם כול, אני מבקשת לחזק את כוחות הביטחון ואת תושבי הדרום, ועכשיו, לשתף אתכם במשהו אישי. אדוני השר, כשסבתי,

כשסבתי חלתה, כבר הייתה מבוגרת, הייתה כבר דמנטית, לקחנו אותה לחיות איתנו בבית. ירון בעלי והילדים, חמישתם, כולנו ככה נרתמנו למשימה, כי רצינו שתהיה איתנו. וזה היה לא פשוט בכלל, אבל זה היה מרגש, ולמדנו ממנה המון, ועברנו ביחד תקופה מאוד מאתגרת. היא גידלה לי את הילדים, לימדה אותנו איך לקפל כביסה מהר, וכשכבר הגענו למצב שהיא לא יכלה להיות בבית

היא עברה למוסד, למוסד גריאטרי, ואני כולי תקווה שהיה לה שם טוב. בשבוע שעבר נחרדתי, נחרדתי בעקבות פרסום תחקיר על כשלים חמורים ומתמשכים במוסדות האשפוז הגריאטרי בישראל, כשלים שגובלים בסיכון חיים. הממצאים שעלו מסקירה של יותר מ-100 ביקורות פתע שנערכו בידי משרד הבריאות מאז תחילת השנה: דוחות הבקרה הפנימיים של המשרד העלו ממצאים של חשד להזנחה, לזיהומים, לחוסר כבוד כלפי קשישים ואי-עמידה בהנחיות המשרד. למרות זאת, אדוני סגן השר, רק מיעוט קטן מהמוסדות קיבלו את הציון נכשל. השאר ממשיכים לפעול במימון המדינה, מכספי המיסים שלנו, של אזרחי ישראל. צוותי הבקרה של משרד הבריאות דיווחו בין השאר גם על טיפול סיעודי ירוד המסכן את בטיחותם, שלומם ובריאותם של המטופלים, ליקויים קשים בניקיון המוסדות, הזנחת הקשישים המתבטאת בין השאר בבעיות היגיינה חמורות, מטופלים שלא מקבלים תרופות כנדרש. ניסיתי ככה לבדוק איפה הבעיה. מומחים בתחום הגריאטריה טוענים ששיטת התקצוב של משרדי הממשלה היא הבעייתית. היא זו שלדעתם גורמת למצב החמור במוסדות.

אני רוצה לצטט את המומחה, את ד"ר יורם מערבי. הוא מומחה בגריאטריה מהמרכז הרפואי הדסה, ואני מצטטת אותו. הוא אומר: "המערכת נמצאת במחנק תמידי ומתקשה להתקיים. שיטת התקצוב אכזרית ומזעזעת, ולא מאפשרת טיפול הולם בקשישים".

אז הנתונים הללו, אנחנו כבר מבינים שהם מציגים תמונה מדאיגה של הזנחה, הפרה בוטה של החוק וזלזול מחפיר בזכויותיהם של החולים. ביקורי הפתע של משרד הבריאות חשפו סכנת חיים שבה נמצאים החולים המאושפזים במוסדות הגריאטריים.

יש לפעול באופן מיידי, את מסיימת?

יש לפעול באופן מיידי להקמת מחלקת בקרה שתפקח על הטיפולים ועל איכותם. אז בסדר,

הצלחנו למצוא איזשהו מכתב שלהם שהם טוענים שמשרד האוצר לא מתקצב אותם, אז יש לנו פה איזושהי בעיה. אם משרד האוצר לא מתקצב אותם, משרד הבריאות, ליצמן. אני אומר, היום התלבשו עליך, נראה לי. כל ההצעות לסדר-היום זה עליך. זה השר היחיד שמגיע, אתה מבין את הבעיה? הנקודה היא שצריך למצוא תקציב. זה שיש מחלקה זה נהדר,

יש לי פה דוח של האגף לגריאטריה, שהוא באמת נפלא, אבל הבעיה היא שאין תקציב. והינה, אתה יודע מה? אני מקריאה לך מהדוח, אדוני סגן השר: "קיים צורך חיוני בהקמת מחלקה לבטיחות הטיפול והאכיפה" אז היא הוקמה, אין תוספת של תקנים ייעודיים וכו'. אני לא אקריא את הכול, אבל בסוף היא כותבת: לא התקבל מענה ממשרד האוצר, זאת אומרת שצריך למצוא תקציב לדבר הזה. כמו להרבה דברים אחרים.

צריכים למצוא תקציב להרבה דברים.

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. ראשית, ברכות.

אני הצטרפתי לנושא של הכשלים במוסדות האשפוז הגריאטריים בישראל מזווית נוספת, שחשובה לכולנו. קודם כול, אנחנו יודעים שגם דוד המלך אמר: "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כֹחי אל תעזבני", כלומר זה מצב שכולנו צריכים לדעת שאנחנו בעצם פועלים עבור עצמנו: גם לעת זקנה, שכולנו נגיע, וגם "ככלות כחי" הרבה מאיתנו, בסופו של יום, ככל שהגיל מתקדם, צריכים לדאוג גם לדברים מהסוג הזה. אבל אני מדבר דווקא כי יש הרבה מאוד אנשים שלא זכו, נקרא לזה ככה, למצוות כיבוד אב ואם, כשההורים שלהם נמצאים בסמיכות אצלם, מכל מיני סיבות: חוסר התאמה, חוסר קשר וכו' וכו' אז המקום שבעצם אנחנו נותנים בהם את הביטחון העצמי הגדול בסיעתא דשמיא זה דווקא באותם מוסדות. מצפים מהם, יש הרבה ציפייה, ששם ההורים שלנו, האנשים שאנחנו מפקידים, יקבלו את היחס הטוב ביותר, וכאשר חלילה יש מצבים של בעיות בתברואה, זיהום, בתשתיות או בתחזוקה, או בכבוד כלפי אותם מטופלים או כל דבר כזה, או אפילו דברים שהם צדדיים: חשיפת מידע חסוי לגבי אותם אנשים, אם נחשפים דברים שקשורים אליהם, לגבי אופן הטיפול בהם, אופן האכלתם או כל דבר אחר, זה יכול גם כן לגרום מבוכה למשפחה, וגם תחושה אישית לכל אחד מאותם המטופלים.

אני בטוח שסגן השר הרב ליצמן, שבאמת ידוע כאיש של מהפכות ורפורמות, ייתן את הדעת בעזרת השם גם על הנושא הזה, כי זה דבר שחשוב גם מבחינה הלכתית,

לתת כבוד לזקן. ודבר אחרון, אפשר לסכם את זה: אנחנו חייבים להחזיר את האמון של הבנים במקומות האלה, להחזיר את האמון של המשפחות באותם מוסדות.

איציק, כבוד הוא לי להעלות אותך לבמה.

חיכיתי ליום הזה שנים טובות. האמת, הופתעתי לראות אותך על הכיסא. אני הייתי בחוץ, ראיתי אותך עולה על כיסא היושב-ראש. לא ידעתי.

אבל לא הייתה לו עניבה. בבקשה, איציק. רגע, רגע. נעשה לך. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ובאמת, ברכות. לראות אותך כאן בראש הישיבה, על הישיבה הראשונה מגמיש את התקנון,

לא, אני בעד. שיהיה מעניין, מה? איזה הפסקה, אדוני היושב-ראש.

רק מהפעם הבאה. אני לא רוצה לעשות התקף לב למזכירת הכנסת. בפעם הבאה. אפשר להזמין, במליאה. זו החלטה.

אני יכול לעשות הרבה בעיות, ואז לא ישימו אותי בחיים. גם זה לא רע. אתה מכיר את החניך התורן שעושה בלגן? לא שמים אותו יותר חניך תורן. טוב, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, אדוני סגן השר. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אז כאמור, בשבוע שעבר פורסם בסדרה של תחקירים על ידי הכתבת הבאמת-מעולה של התאגיד דקלה אהרון, כתבת הבריאות, תחקיר מקיף על מה שקורה במוסדות האשפוז הגריאטריים. התחקיר הוא באמת מטלטל.

נכון, נכון. אני אגע בזה. שכחת להגיד את השם של, זה לא כאילו שמישהו, שם. תכף אני אתייחס לזה. התחקיר הזה נעשה על בסיס עבודה אינדוקטיבית של הכתבת, כלומר היא לקחה את הביקורת שנעשתה על ידי המשרד ובדקה מה קורה, מה יש באותם דוחות, ובעצם החיבור, התמונה המלאה הראתה שורה של כשלים ארוכים ומתמשכים עד כדי סיכון חיי אדם בחלק מאותם המוסדות.

אדוני סגן השר, שזה מבוסס על דוחות המשרד זה לא דווקא דבר מקל. זה דבר חמור,

חלק מהמוסדות ממשיכים לתפקד כאילו כלום, ורק מיעוטם קיבלו ציון נכשל, דבר שני,

יש איזושהי תחושה שמאז התחקירים המטלטלים בטלוויזיה, איך נאמר? עולם כמנהגו נוהג. אנחנו כבר התרגלנו בכזאת קלות לראות אחת לכמה חודשים שבחלק מהמוסדות הללו לוקחים קשישים והופכים אותם לשקי אגרוף אנושיים, וזה לא צריך להיות ככה. אני חושב שהתפתחה פה איזושהי תופעה, ומנצלים פה לרעה, אדוני היושב-ראש, את העובדה שהמוסדות האלה,

יש מוסדות שמתנהלים בצורה מצוינת וטובה, עם כוח אדם מסור ומקצועי, אבל חלק מאותם מוסדות מנצלים את העובדה שהם נמצאים מעבר להרי החושך של החברה הישראלית, ופשוט לוקחים את אותם אנשים מסכנים, שלפעמים הם גם חסרי ישע, ויש שם תופעות של הזנחה, ושל עליבות, ושל חוסר כבוד עד כדי התעללות ואלימות. אנחנו רואים, אדוני היושב-ראש, בכנסת שעברה הייתה פה יוזמה נפלאה של חברי כנסת שיצאנו לביקורות לילה, ביוזמתנו, בחלק מאותם המקומות.

חיסכון במזון, ומדלגים על תרופות כדי לחסוך בכסף. אדוני היושב-ראש, זה מגיע לתופעה שכדי לחסוך בכוח אדם,

לוקחים את הקשישים, שמים אותם במעגל ולא מביאים מספיק מטפלים, לוקחים מקל של מטאטא, שמים להם בכיסאות הגלגלים כדי שהם לא יוכלו לזוז. ככה מתנהגים באותם מוסדות שאמורים לתת טיפול לאותם אנשים. זה פשע בחסות המדינה. אני חושב שהבעיה של התקצוב היא בעיה ברורה. המוסדות מתלוננים שהמכרזים הם מכרזים בחסר, זה בכל המכרזים של משרד הרווחה והבריאות, לא רק פה. כולם מתלוננים על חסר.

אבל גם לגבי המחלקה, עומר, שהוקמה במשרד הבריאות, חלק מהבעיה זה שיש שיתוף פעולה בין אותם מוסדות לבין המפקחים. המפקחים האלה, יש שם גם תופעה של שחיתות. לפני שהם מגיעים לאותם מוסדות הם מרימים טלפון למנהלים, וככה יש להם שעתיים-שלוש להפוך את הגיהינום הזה לבית מלון חמישה כוכבים, שיכול לעבור ביקורת. אז יש מחלקת בקרה, הבעיה היא שהיא דואגת בעיקר למנהלים ופחות ופחות למטופלים.

כבוד השר ליצמן, סגן השר, אם אתה רוצה להשיב. כל מי שרוצה לשאול שאלה, יתכונן, אבל קצר, כן? ואני גם אומר לכם, כשאתם שואלים, ערוץ הכנסת עובר אליכם,

תתחיל, אבל אני אתן להם לשאול אותך כמה שאלות. נראה לי שאתה מתמצא בנושאים, אז הכול בסדר. בבקשה, אבל לפני שאתה יורד אני נותן להם.

אדוני היושב-ראש. האשפוז הסיעודי בארץ מתקיים היום ביותר מ-240 מוסדות בגדלים שונים. מערך הבקרה שמפעיל האגף לגריאטריה במשרד הבריאות נועד לאתר בעיות וכשלים ולקדם את איכות הטיפול, תוך הפעלת מגוון דרכי אכיפה שעומדות לרשות המשרד. ממצאי הבקרות המתפרסמים באתר משרד הבריאות נגישים לכול, ואנו מקדמים את ההתעניינות של אמצעי התקשורת באיכות הטיפול במוסדות הסיעודיים. אני חושב שזה דווקא לא רע. מטבע הדברים, ממצאי הבקרות במוסדות מראים תמהיל של חוזקות לצד תחומים לשיפור, ובמקרים מסוימים אף כשלים. ב-70% 80% מהמוסדות איכות הטיפול במטופלים מדורגת כטובה על פי קריטריונים מקצועיים, וקיימת התנהלות מקצועית ומסורה של אנשי הצוות בתחומים השונים,

אחיות, מקצועות הבריאות, מטפלים ועוד. מנגד, יש מוסדות שבהם מאותרות בעיות באיכות הטיפול. מרבית המוסדות נמצאים בהתקשרות עם משרד הבריאות במכרז לאשפוז סיעודי במימון המשרד, בקוד סיעודי, ומחיר היום שמשרד הבריאות משלם למוסדות הוא תלוי-איכות לפי ממצאי הבקרות, כך שיש תמריץ חיובי, מחיר גבוה יותר למוסדות שאיכות הטיפול בהם גבוהה יותר לפי ממצאי הבקרות, ולהפך, אם ממצאי הבקרה מראים ירידת איכות.

ניתן להטיל על המוסד קנסות ולהטיל הפסקת אשפוז, דהיינו איסור קליטת מטופלים חדשים. רוב המוסדות פועלים לתיקון הליקויים ולשיפור איכות הטיפול, אולם במקרים שבהם הליקויים חמורים ואין שיתוף פעולה מצד המוסד לתיקונם פועל משרד הבריאות לסגירת המוסד,צעד שננקט במקרים קיצוניים. חשוב לציין שהעברת מטופלים זקנים ממוסד אחד לאחר כרוכה בעלייה בתמותה, ולכן יש להביא גם סיכון זה בחשבון. אני מברך על עבודת הפיקוח שנעשית על ידי בקרים, אנשי מקצוע מלשכות הבריאות וממטה המשרד, אשר מבצעים חלק ניכר מהבקרות בשעות בלתי שגרתיות. ברצוני להדגיש כי מערך האכיפה על המוסדות הסיעודיים הוא בין היעילים והמשמעותיים במערך הממשלתי. אני גם מברך על השקיפות בפרסום דוחות הבקרה לציבור הרחב.

אחד הקשיים המשמעותיים שמערך האשפוז הסיעודי מתמודד עימם הוא חסר מתמשך בכוח אדם, ובפרט מחסור במטפלים וכוחות עזר סיעודיים שהם ישראלים ומיומנים. התמודדות עם אתגר זה דורשת צעדי מדיניות ותוספות תקציב, והן עדיין לא הוקצו לכך. בסופו של דבר היעד הוא השלמת הרפורמה בסיעוד והעברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים, על מנת שיושקעו מלוא המשאבים הנדרשים במניעת מוגבלות, בשיקום ובמתן חלופות אשפוז סיעודי בבית הקשיש, היות שמרבית הזקנים היו מעדיפים להישאר בביתם. רגע, ליצמן. יש למישהו שאלה?

תכף, תכף, כולם יקבלו, הכול בסדר.

מפה. כבוד סגן השר, אבל בקיצור, לשאול את השאלות בקיצור.

של חברת הכנסת. אמרתי, מירב כהן. השאלה הראשונה שרציתי לשאול: המוסדות טוענים שיש פער של למעלה מ-80 שקלים פר מיטת אשפוז, ושהפער הזה הוא מה שלא מאפשר להם לתת, התשובה לזה, אני מכיר את הנושא. אני אקצר, כי אני מבין מה שאת רוצה. אני, אני רק אסיים את המשפט. ולראיה, בשנתיים האחרונות לפחות עשרה מוסדות נסגרו משיקול תקציבי.

אז אמרתי לך: קודם כול, אני מסכים שצריך לשלם יותר. המכרז של האוצר, זה המכרז,

זה בכל המקומות,

אבל יש בעיה. צריך להעלות לכולם, למפגרים, לאוטיסטים ולכולם. רגע, רגע. המכרז שעשו להם לא מספיק. הם הלכו לבית המשפט, נדמה לי, ולא הצליחו. נכון, את צודקת בזה, אבל לא בסכום, בפער שאת אומרת, מה שהם אומרים, זה פחות. לדעתי, ניתן להגיע להסכם. אחרי שיהיה תקציב נוכל להגיע להסכם. בהחלט יש פער, אני חושב שהם צודקים, אבל לא הפער שאת אומרת, 80. ומה הערכת הזמנים, מבחינתכם? כשיהיה תקציב. למה שלא תעשי ממשלה? השאלה השנייה: מבחינת הסנקציות, לא התייחסת הרגע.

אמרתי לך: תעשי ממשלה.

אני מצטערת, אני פשוט, אה, אחרי המליאה אנחנו, אני אעשה ממשלה. האמת, שאמרו לנו לא לדבר, אז היא לא יכולה לדבר. מה, על מה לא לדבר? בתקשורת, אז זה כמו תקשורת פה. לי לא אמרו את זה. לך לא, אבל לאחרים. ליצמן, אתה מוכן איתנו?

אתה מוכן איתנו? לא שומע. אני שואלת אם אתה מוכן איתנו, אם אתה מוכן לשבת איתנו. יש לי צוות משא ומתן: יריב לוין ואלקין.

יש לך שאלות הבנה של קואליציה, הם הכתובת. התחמקות. איך אתה יכול להצטרף, אתם לא רוצים אותם. עכשיו פתאום נזכרת לשאול? רבותיי, גם לך אותה תשובה. יש לי צוות, שני אנשים שמנהלים מטעמי, רבותיי, שאלות, רק בנושא, לא דברים אחרים, בסדר? משא ומתן, אחד זה זאב אלקין ואחד זה יריב לוין. שאלות, רק בנושא שעל סדר-היום.

בלי צנזורה.

מבחינת הסנקציות שהופעלו, ביטן, לא להתרגש.

אנחנו צריכים לנושא שעל סדר-היום.

במטפלים הם עוברים לעבוד במוסד אחר.

אז תדע לך שדברים הועברו למשטרה, אני בהחלט לא מגבה אף אחד. לא יכול להיות שיעשו מעשים לאנשים חסרי ישע, אנשים זקנים שהם בבתי אבות, במקומות כאלה, ושיתעללו בהם. אם מישהו עשה את זה ואת יודעת את זה, תעבירי לי את השם ואני אעביר למשטרה. מירב, זהו, זהו, מספיק.

האם אתם פועלים כדי, את ענית כבר על שאלות, מירב,

לא, לא, לא, שאלת מספיק. אני יורד, אני אענה לך על זה. אורלי, ואחר כך, עומר ינקלביץ'.

אני רוצה שנעביר את זה לוועדת הכספים, פשוט לא ציינתי את זה. מה זה? לוועדת הכספים, ליצור את התקציב. אנחנו, כן, בבקשה. אורלי, אבל קצר. אדוני סגן השר, הנושא הכי חשוב שלא הועלה פה עכשיו זה החוסר

אורלי, את יודעת את זה כי דיברנו, דיברנו כל כך הרבה על זה בעבר. אין מוסדות, אין לי תשובה על זה, כי זה האוצר עם המכרזים.

לא יכול לתת לך תשובה יותר מזה. אין לנו איזה אופק?

אנחנו נדרוש לפתוח את זה, אם אנחנו נהיה במשרד, שיתחילו לשלוח את הזקנים שלהם רחוק מאוד. אורלי, אם אנחנו נהיה במשרד, נפתח את זה. חייבים לפתוח את זה. זה לא רק משרד הבריאות, זה גם משרד הרווחה, והכול ביחד. המוסדות האלה לא נפתחים בפריפריה, והאנשים נאלצים לזרוק את היקרים להם רחוק. צודקת. כן, מכיר. מוסד כזה, כנראה. אדוני השר, סגן השר, השר בפועל, זה המשכורת. זה נכון. גיוס כוח אדם שמתאים למשימה של האשפוזים הגריאטריים, אבל אנחנו יודעים שבכל הנושא של, ביקשתי אישור לעובדים זרים

ביקשתי משר האוצר, כתבתי לו מכתב פנייה רשמי, שאני רוצה שייתנו לי. נקבל תשובה. אבל אני רוצה להציע עוד הצעה: תראה, בימינו יש פה הרבה מאוד מטפלים, חלקם מטפלים מאוד מאוד טובים, שגם יש עליהם חוות דעת מאוד טובות של המשפחות שהם טיפלו ביקרים שלהם. הם סיימו את הטיפול מאחר שהמטופל שלהם, סליחה על זה, אולי סיים את חייו, והם נשארים בלא עבודה והם נחשבים פה לעובדים לא חוקיים. האם בנקודת הזמן הזאת, מאחר שהם כבר מוכשרים,

שהחברות כבר נתנו להם את כל הכלים ואת כל היכולות, ויש עליהם גם חוות דעת טובה,

אנחנו לא צריכים לייבא אנשים שלא מכירים, לתת להם עוד פעם את ההסמכה, להביא אותם לידי כך שעד שהם יבינו את השפה של אותו מטופל,

את אלו שכבר נמצאים כאן, לפני שנגרש אותם או את הילדים שלהם, לעבודה, שאתה יודע מה? זה win win situation. מרוויחים, בגלל שכבר יש להם ידע וניסיון, ויש להם גם חוות דעת טובה מהמעסיקים הקודמים, ועל הדרך אותם קשישים שזקוקים לדבר הזה לא צריכים לחכות באין אונים לכך שאם וכאשר, היות ששכחת, אז אני אזכיר לכם: אנחנו בתקופה שאין לי ממשלה ואין לי שר אוצר, יש לי, אבל אין תקציבים, אין שום דבר. אי-אפשר להזיז עיפרון, כמעט, מכאן לשם.

דברים דחופים, היה עכשיו מבצע עם כל בתי החולים,

טיפלנו, אבל יש בעיות. אי-אפשר לעשות שום רפורמה, שום דבר.

כל מה שאתם רוצים להגיד לי, אם אני אהיה במשרד הבריאות, בעזרת השם, אני אשמע. תודה רבה. להעביר את זה לוועדת הכספים. רגע, רגע, ננצל אותך עוד קצת, בסדר?

אחר כך תקבל תודה רבה ושי. עד תפילת מנחה אין לי בעיה.

אדוני סגן השר, יש לי שאלה אחת: האם יש הנחיה ברורה ממך לאגף המפקח שלא להודיע לפני שהם באים לביקורות?

בהחלט כן. זו העמדה שלי. שאלה גם מהצד הימני של המפה. בבקשה, קרעי.

רגע, אני אתן לך.

לאחרונה לא עשיתי, אבל כן. בבתי חולים עשיתי דווקא,

גם בבריאות הנפש כן עשיתי, אבל זהו. אורלי, אורלי. לא, דווקא כשצריך לפרגן גם צריך לפרגן. ברור, אז תפרגני. אם זה פרגון, אני מאפשר לך.

אדוני היושב-ראש, ברכותיי על התפקיד החדש. אני חושב שזה משב רוח מרענן שיגרום ליותר חברי כנסת להיות נוכחים במליאה כשאפשר להשתתף בדיון. אדוני סגן השר, אנחנו מדברים כאן על אנשים חסרי ישע. יש סוגיה של מיגון מכון הדיאליזה בנתיבות. במצב שאנחנו נמצאים היום, כשיש רקטות על היישובים שלנו בעוטף עזה, חולי דיאליזה, גם מבוגרים וגם נכים עם כיסאות גלגלים, צריכים לנסוע לרהט כדי לקבל טיפולים, גם כשיש אזעקה בדרך. הם לא מסוגלים לרדת ולהתמגן. פנינו בזמנו למשרד הבריאות, למשרד הביטחון, לרשויות המקומיות. כולם מגלגלים את זה כמו כדור לוהט שאף אחד לא רוצה לגעת בו. אני מבקש ממך, מה, יש בעיה בדיאליזה?

מכון הדיאליזה לא ממוגן והם לא יכולים לקבל טיפולים.

אז שולחים אותם למקומות מרוחקים,

רק על הנושא שבסדר-היום. כי הם לא, תעביר לי את הפנייה, אני אטפל. בסדר, חבר'ה,

רק על הנושא שעל סדר-היום, לא על נושאים אחרים. זו לא שעת שאלות. אבל זה חסרי ישע.

חברת הכנסת גרמן, עמדה נוספת. הכנסת זה גריאטריה? תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, אני רוצה להזכיר את הצעת החוק שלי ושל חברי כנסת רבים נוספים שמדברת על כך, כבוד סגן השר, אתה יכול לרדת. עמדה נוספת,

תודה רבה על שאפשרת לשאול שאלות. שיש להטיל אחריות אישית על מנהלי בתי החולים הגריאטריים ומוסדות הסיעוד. כל עוד הם לא יחושו שזו חובתם לדעת מה קורה בלילה ומיהו האדם שהם שוכרים ולוקחים לעבוד עם האוכלוסייה הכל-כך רגישה, אנחנו לא נהיה שקטים. זו דעה אחת. והדעה השנייה, ואני רוצה להפנות את תשומת הלב של סגן השר, שאני חושבת שהוא יודע, שכל עוד שאין לנו פתרון למרכזים הגריאטריים, ואמרה נכון חברתי מירב כהן: גם הסיפור הזה של ההפרש המאוד-מאוד גבוה ליום אשפוז, כל עוד אין פתרון, זה משליך לא רק על המוסדות הגריאטריים אלא גם על האשפוז במחלקות הפנימיות, מפני שכיום במחלקות הפנימיות נמצאים מאושפזים גריאטריים שמקומם לא במחלקות הפנימיות אלא במרכזים הגריאטריים, ורק מפני שלא קולטים אותם שם הם נמצאים בפנימיות. כך נוצר עומס חריג, והאנשים שזקוקים למיטות, לא מוצאים את המיטות, והם מאושפזים במסדרונות.

את רוצה עמדה נוספת או מספיק מה שאמרת? אני אמרתי את זה מהמקום.

ההצעה היא להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת הכספים. מי שמצביע, שיצביע עכשיו. סליחה.

הצבעתי בטעות נגד. מה הצבעת? חברת הכנסת, את יכולה לתקן. תשני, תשני את זה, כן. בסדר?

אפשר להצביע גם בעד וגם נגד,

זה אוטומט גם ככה, מה זה משנה?

טוב, בעד להעביר לוועדת הכספים, 12, נגד, אפס. ההצעה עוברת לדיון בוועדת הכספים. הצעות דחופות לסדר-היום שמספרן 53 ו-60, בנושא: התגברות הפעילות והאלימות של ארגונים אנטי-ישראליים כנגד ההתיישבות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה.

אנחנו מתרגשים. אה, זה בסדר. בסדר גמור. כנסת נכבדה ומלאה, נלחצתי. לפני שלושה שבועות, בשבת, ישבה משפחתו של צוריאל יחד עם משפחה נוספת ואכלו ארוחת שבת בביתם בצפון בקעת הירדן. לפתע פתאום, לקראת השעה 12:00, הגיעו שלושה אוטובוסים מלאים בפעילי שמאל, פעילי BDS ופלסטינים, והתחילו להתקדם לכיוון הבית של משפחתו של צוריאל. לחברים האלה יש שיטת פעולה מאוד ברורה: את הפלסטינים הם שולחים קדימה כדי להתעמת גופנית עם אנשינו, הפעילים של השמאל ופעילי ה-BDS האירופים מלבים את האווירה מבחוץ ויוצרים את הבלגן. זה בדיוק מה שקרה גם בשבת האחרונה. התחילו שם חילופי מהלומות ומכות רציניות, תוך כדי שהם מרביצים, כולל לנשים שהיו שם איתם בבית, ונזקים לרכוש. זה לא קורה רק נגד מתיישבים, את הפעילות הזאת הם עושים גם נגד חיילי צה"ל. הם מצלמים חיילי צה"ל במחסומים, הם מפיצים את התמונות של חיילי צה"ל ברשתות, ומצלמים אותם באימונים שלהם. את כל הדברים האלה הם עושים כדי להפריע גם למתיישבים וגם לחיילי צה"ל. כמו המקרה הזה שתיארתי יש עוד מקרים רבים, יותר מדי, בשנים האחרונות. אני רוצה להראות לכם פה תמונה של אדם בשם פיליפ שבררון.

אסור להראות. אז לא הראיתי אותו, תמחקו את זה מהפרוטוקול. בלי אמצעי עזר. פיליפ שבררון הוא אנרכיסט בן 42 מצרפת, שנכנס לארץ כל פעם באשרות מזויפות, לפעמים כתייר, אנשים אחרים אולי משתמשים באשרות של צליינים. באפריל הוא נכנס לארץ והשתתף בהפרות סדר, כולל בעימותים עם חיילים, שהוא צעק להם: כלבים, אנחנו נדאג לחסל אתכם, כולל זריקת אבנים, ובגין המעשה הזה הוא אפילו נעצר. אחרי שהוא נעצר הוא שוחרר ויצא מהארץ. אחרי כמה חודשים, בספטמבר, הוא נכנס שוב לארץ ושוב השתתף בהפרות סדר, הפעם בחברון, והשתתף בהפרת הסדר גם במלחמה הזאת שהייתה נגד משפחתו של צוריאל.

האנשים האלה הם אנשים ידועים, מוכרים, הארגונים האלה, ארגוני ה-BDS, הם ארגונים מוכרים, השמות של האנשים האלה הם שמות ידועים. אף אחד במדינה לא פועל כדי לעצור אותם, לא מגרשים אותם, לא מפריעים להם להיכנס לארץ. זה פשוט חוסר משילות מזעזע, שנותנים לאנשים האלה לעשות ככל העולה על רוחם. לעיתים אפילו משרד החוץ פועל כדי לשחרר את האנשים האלה אחרי שהם נעצרים. אני מבקש להעביר את הנושא הזה לוועדת החוץ והביטחון, כדי לבדוק מה המדינה יכולה לעשות טוב יותר כדי למנוע מהאנרכיסטים האלה להפריע למתיישבים ולחיילי צה"ל.

חבר הכנסת אופיר סופר. טוב, בשעה טובה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, סגן שר הביטחון, למדינת ישראל יש שונאים רבים ואויבים רבים שיש להם דרכים רבות לפגוע במדינת ישראל, רבות ויצירתיות, ולהביא לפגיעה ישירה ולפגיעה עקיפה. אנחנו חווים את זה בימים האחרונים גם בדרום. הסיפור של הדרום אינו עומד בפני עצמו, אלא זה חלק ממערכה כוללת של אנשים שמנסים לפגוע. אויביה של מדינת ישראל מנסים באופן תמידי לפגוע באזרחי ישראל בדרום,

מזרח ומערב, גם ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן. באירוע שהתרחש בצפון בקעת הירדן הותקפו משפחות ישראליות סמוך ליישוב מחולה. בראש קבוצת הפורעים עמדו, למיטב ידיעתי, אני לא חוקר, אבל גם סיירתי שם, ומהקצת שידוע לי, אנשים שבטח יש להם קשר לרשות הפלסטינית, אולי אפילו שוטר ברשות הפלסטינית, אדם שישב בכלא במשך 17 שנים. האירוע מתווסף לאירועים רבים שבהם פעילים אנרכיסטים ואויבים שונים צובאים על יישוב כזה או אחר, תוך הפעלת אלימות פיזית, קריאות גנאי. דבר זה מביא אותנו לא פעם לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. האנרכיסטים פועלים בצורה שיטתית וסדורה לפגיעה במדינת ישראל.

נראה כי מדינת ישראל לא מתייחסת לאירוע זה בצורה שיטתית ולא נותנת פתרון מערכתי. תגובת מדינת ישראל ניתנת כמעט בכל המקרים כפעולה מגיבה, ולא כחלק ממערכה המתנהלת בשיטתיות על ידי הצד השני. הפעילות היא פעילות טרוריסטית במסווה אזרחי. האירועים האחרונים הם אירועים עם פוטנציאל נפיץ, ובשביל להיזכר כמה הפוטנציאל נפיץ, אדוני סגן השר, אני רוצה להזכיר את האירוע של סגן-אלוף שלום אייזנר, סמח"ט הבקעה, קצין מנוסה,

כל מדינת ישראל, לרבות הקהילה הבין-לאומית, עסקה בזה, ואללה, הרבה זמן. אנחנו בקלות יכולנו להיות באירוע דומה, בסיטואציה דומה, בתקופה שסביב האירוע הזה בבקעה, האירוע הזה בצפון בקעת הירדן, וכל מה שמנע את האירוע הזה היא התנהגותו של האזרח שם, שהוא לוחם ביחידה מובחרת, בחור מאוד מאופק ומאוד קר רוח. בסופו של יום זה מה שמנע אירוע שהיינו מאוד מאוד,

מנע אירוע מאוד נפיץ. לכן, יש לי כמה שאלות:

האם יש בבקשה כוחות עם מיומנות וזמינות רלוונטית לאירוע מעין זה? גם מניסיוני הצבאי וגם מהיכרותי האזרחית אני יודע שבגזרות אחרות יש כוחות שיותר רלוונטיים, יותר מיומנים ויותר מתאימים להתמודד עם סוג כזה של פעילות. לתחושתי ולמיטב הבנתי וידיעתי, בבקעת הירדן אין את הכוח הזה. סוגיה יותר מערכתית: האם פעולות חתרניות אלו מאותרות מראש? האם למערכת הביטחון יש כלים למנוע את האירועים האלה מראש, או שיש לנו מגבלות ובהן צריך לסייע, מגבלות חוקתיות או דברים כאלה? האם מתגבשת או התגבשה תוכנית רב-משרדית לסילוק ארגון AFPS, הארגון האנרכיסטי הצרפתי שפעל באירוע הנדון במחולה? יובהר כי הארגון הזה הוא באמת ארגון שמסומן כארגון BDS, שפועל כנגד מדינת ישראל וסומן על ידי המשרד לעניינים אסטרטגיים. תודה רבה.

סגן השר אבי דיכטר, אתה יכול להשיב על ההצעה לסדר-היום. שלום, אדוני היושב-ראש. ברכות,

רבותיי חברי הכנסת, חבר הכנסת כהנא וחבר הכנסת סופר, באזור יהודה ושומרון יש תופעה שבה פועלים גורמים ישראליים וזרים שמתסיסים את השטח ואת הפלסטינים שגרים באזור, ולעיתים נגררים לכדי חיכוכים אלימים עם מתיישבים ועם כוחות הביטחון. אפשר להרחיק את הפעילים האלה מתחומי יהודה והשומרון והבקעה באמצעות מסלול פלילי. במסגרת המסלול הזה מוגשת תלונה למשטרת מחוז ש"י כנגד הפעילים המסיתים לאלימות או פועלים באלימות, ואז במהלך חקירה עם הקצין, קצין המשטרה, הסובר שיש לו יסוד סביר להניח שאותו אדם עבר עבירה בת-מעצר, ובכלל זאת סיכון ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה, הוא רשאי להורות על מעצר האיש. יש ערוץ טיפול נוסף, של ביטול אשרות והרחקתם מישראל. אין ספק, מדובר בתופעה פסולה, בתופעה בעייתית, וכמערכת זה ודאי בלתי נסבל, וחייבים לפתור את הנושא הזה, למנוע את הפעילות הזאת ואת ההשפעה שיש לה על דברים אחרים. צה"ל משקיע מאמצים רבים ואמצעים מגוונים לשמירה על ביטחון האזור והסדר הציבורי. בין הצעדים יש גם איסוף מידע מודיעיני באשר להפרות סדר אלימות שמסכנות חיי אדם. הוא כמובן פועל כמיטב יכולתו לאתר מבעוד מועד הפרות סדר מהסוג הזה שצוין כאן, כדי למנוע פגיעה אפשרית בנפש או ברכוש. במקרה שתואר כאן, בצפון בקעת הירדן, לא היה מודיעין מקדים לאירוע.

ברגע שהובן כי ההפגנה היא אלימה, הגיעו כוחות צבא למקום תוך זמן קצר. מייד לאחר האירוע נעצרו 22 איש, וכחמישה ימים לאחר האירוע אחד מהם עוכב לחקירה, אותו אדם שארגן את האירוע, על פי החוקרים. בהיבט הצבאי התקיים תחקיר חטיבתי והושם דגש על השקעה מודיעינית לאיתור התארגנויות דומות בהמשך.

על בסיס מיקוד זה התארגנו הכוחות בשבוע לאחר ההפגנה, לאור מידע שהיה קיים,

שלפי המידע הייתה אמורה להיות שם, כוונת המפגינים הייתה לקיים הפגנה במקום הזה. צה"ל פועל מול כלל הגורמים הרלוונטיים לאכיפת החוק ביחס למעורבים מהסוג הזה. המטרה שעומדת לפנינו היא לבחון את מהות פעילותם של אותם פעילי שמאל רדיקליים, לעמוד על הסיכון הנשקף מהם ולבחון נקיטת אמצעים שירחיקו אותם מהאזור וגם ישמרו את הסדר הציבורי ואת הביטחון של כלל השוהים והעוברים במרחב הזה. לצערי, טרם החלה עבודת מטה מסודרת בנושא הזה, מאחר שישנם בנושא ממשקים של צה"ל ומשרד הביטחון מול כמה גופים, שזה שב"כ, המשרד לביטחון פנים, משטרת ישראל ומשרד הפנים. אני משוכנע שסיום העבודה ללא ספק יטייב את הטיפול בחבורת עבריינים זו.

אתה מבקש להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון?

נדמה לי שחבר הכנסת כהנא ביקש להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. אני חושב שזה יכול לזרז את הגופים להגיע לישיבה מסודרת, כדי לזרז את הטיפול המערכתי, כפי שאמרתי, ואני חושב שההצעה להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון מקובלת עליי. יש למישהו שאלה? אין שאלות?

תודה, כבוד סגן השר.

אנחנו נצביע על העברת ההצעה לוועדת החוץ והביטחון.

אה, אתה רוצה להגיד משהו?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן שר הביטחון,

הרבה הצלחה בתפקידך. באמת שלא קואליציה ואופוזיציה, האדם הנכון במקום הנכון, ובאמת בהצלחה רבה. אני רוצה להעלות בפניך בקשה אחת שהגיעה אליי הבוקר בנושא שקרוב לליבך גם מתפקידך הקודם. במושב יערה בגבול הצפון אין מערכת התרעה תקינה. לנוכח התסריטים שמדובר בהם על מערכה רב-חזיתית שעלולה להיפתח, גם מהצפון, זה משהו שבהחלט מטריד את התושבים שם. הייתי רוצה לבקש מאדוני לבדוק את העניין הזה, עכשיו כשאתה אפילו קרוב יותר למוקד קבלת ההחלטות, ולראות מה ניתן לעשות בנדון.

אני מעביר את זה להצבעה, לא את מה שאמרת,

להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אתה לא יכול להצביע? אז אנחנו נוסיף אותך להצבעה.

אני מוסיף גם את ההצבעה של חבר הכנסת מתן כהנא. אני מבין שאתה בעד, כן? הצבעת בסוף? מי לא הצביע, מלכיאלי? אז אני מוסיף את ההצבעה שלך. אני מבין שאתה בעד. תשעה בעד, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום עוברת לוועדת החוץ והביטחון. הנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: פיתוח השוק היהודי בחברון,

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אני קודם כול מצטרף לקודמיי, כבוד היושב-ראש, ומברך אותך על תפקידך החדש. תודה רבה. ואצרף את המלצתי לנשיאות הכנסת לתת לך יותר שעות פה. חברי הכנסת נהנים משהותך כאן כיושב-ראש. תודה רבה. אדוני סגן השר, אני בא לדבר על נושא שהוא עוול היסטורי מתמשך, בן עשרות שנים, בעיר חברון. כל מי שמגיע להתפלל על קברי אבותינו במערת המכפלה, מטייל ביישוב היהודי בחברון, רואה את המקום, רואה איזו אנדרטה כזאת מאוד מאוד ישנה, בניין, קומה אחת, לא מכבד את המקום במראה החיצוני שלו. פעם ראשונה, ממש כנער, כשהתחלתי לברר מה זה המקום הזה, ואז מספרים לך שהמקום שייך לפלסטינים. אז אתה מנסה לחפור יותר לעומק למי הוא באמת שייך, ואתה מגלה שהנכסים האלה שייכים לאותם יהודים שנרצחו במאורעות תרפ"ט, לא צריכים לחזור על מה שהיה שם. אנשים השאירו את הנכסים וברחו, ומאז עיריית חברון השתלטה ונהייתה בעלת הבית על המקום. במשך שנים היישוב היהודי בחברון, יש קואליציה או אין קואליציה? ישבתם ביחד, שסובל ממצוקה גדולה מאוד גם בשטחי ציבור וגם בדיור, בחנויות, שרצה ורוצה להשתמש במקום עד היום, קיבל רגליים קרות, משרד הביטחון, כולל איסור להיכנס לבניין ולהשתמש במקום. אחד מהעוולות היא שכל כך הרבה שנים, זה מה שאני קראתי מהמידע, מחכים לראש עיריית חברון. אני קורא ממכתבו של אברהם בן יוסף, ראש המינהלת: משרד הביטחון מחכה לראש עיריית חברון הערבית, אדם שההיסטוריה שלו בוודאי מוכרת לך יותר מלרבים כאן, אדם שהתגאה במעשה רצח שעשה, אדם שישב בכלא הישראלי, לצערנו הרב, רק מעט מאוד זמן. אנחנו מחכים לאיזה אישור שלו, שיבוא ויאשר. במשך שנים היישוב היהודי בחברון חיכה, בצדק, לחוות דעת משפטית, והיא בוששה להגיע. לפני כמה שנים קיבל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את עמדתו של היועמ"ש של משרד הביטחון שאפשר להיכנס ולגור שם ולבנות שם. היו כמה דרכים: פשוט להלאים את השטח ולקחת אותו, או על ידי מכתב שמודיעים לעיריית חברון שיבנו מעל הקומה הנוכחית. ואני שואל: ריבונו של עולם, יש לנו אפשרות לעשות את זה. למה אנחנו מחכים? אני שמעתי שמתאם הפעולות בשטחים נתן תשובה מאוד מוזרה, שלאדוני בוודאי תישמע מוזרה: שממתינים לסיפור של ההנגשה של מערת המכפלה, ואחרי זה יבואו לטפל בסיפור הזה. ואני שואל את עצמי: ריבונו של עולם, מה הקשר בין אחד לשני? יש הנושא של מערת המכפלה, שזה לא מאבק של תושבי המקום, זה מאבק של העם היהודי.

גם אותם נכים פלסטינים תושבי העיר חברון שמתפללים במערת המכפלה, גם להם אין הנגשה. לא אחת קיימת אצלך בוועדת חוץ וביטחון דיונים על כך שעשרות ומאות נכים שרוצים לבוא להתפלל במערת המכפלה,

אין להם אפשרות לבוא להתפלל שם.

כי אין שם הנגשה. הבטיחו לנו תשובה המון זמן. אני לא מקבל שיש קשר בין אחד לשני. אני מבקש ממך דווקא עכשיו, ואני חושב שלפני שבת חיי שרה, שבה עם ישראל באלפיו מגיעים למערת המכפלה, לעיר חברון, הייתי שם בשנה שעברה. נמצאת כאן חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, שגם התארחתי בביתה, וגם השנה אני מתכוון ללכת לשם. אני חושב שבשבוע שנותר לנו עד שבת חיי שרה, שר הביטחון החדש וראש הממשלה, ואני קורא גם לך, אדוני סגן השר, מחויבים לקדם את המהלך הזה ולתת מתנה לתושבי המקום ולעם היהודי. מגיע לנו להיכנס לבניין הזה, כי זה קניין שלנו. אין ספק שזה יתרום לתושבים של המקום.

תודה רבה, חבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת מרדכי יוגב,

אדוני היושב-ראש, ברכות לתפקידך החדש.

אדוני סגן שר הביטחון, חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, שמאירה ומעוררת ברקאי עד שייראה השחר בחברון, כנסת נכבדה, שחזרה למצבה הטבעי, כאילו יש פה שגרה, בעוד כשבוע וחצי נקרא בבתי הכנסת את פרשת חיי שרה, שבה מתואר כיצד רכש אברהם אבינו את מערת המכפלה בחברון לקבורת שרה, נתן את הכסף טבין ותקילין לעפרון, וקמה המערה. חברון שלנו מאז ולתמיד. המאמץ היהודי לרכוש קרקעות בחברון לא תם לפני 3,500 שנה, הוא נמשך לאורך כל הדורות. יהודים חיו בעיר האבות והלכו בדרכו של אברהם, גאלו את הארץ. זאת הייתה מורשת אבותינו, זאת המורשת שלנו, זאת החובה שלנו. בימים הללו, שבהם יהודים מותקפים בטילים בדרום הארץ ובמרכזה, ניסיונות הרצח האלה אינם חדשים. לפני כ-90 שנה קמו תושבים ערבים בעזה, בירושלים, ביפו ובחברון וטבחו את שכניהם. האמת, צריך לציין לחיוב את תושבי עזה, ששילחו את שכניהם וחסכו מהם את הטבח. בחברון לא רק שהערבים תקפו את היהודים, הם רצחו וגם ירשו את אדמותיהם שנרכשו בכסף מלא. לפני יומיים כוחותינו הצליחו להשיג רוצח אחד בעזה, אבל רוצח אחר בחברון אוחז באדמות ובבתים שנרכשו כדת וכדין על ידי אבותינו. ראש עיריית חברון תייסיר אבו סנינה נטל חלק בטבח בבית הדסה. בוודאי, יושב פה סגן שר הביטחון, שבקיא יותר בפרטים ובעובדות. בשנת תש"ם, 1980, אם אינני טועה, נהרגו שישה יהודים. גם רוצח, גם גזלן. לא מוסרי שהוא יהיה מישהו שיש לו סמכות כלשהי לאחוז באדמות היהודיות הגזולות. ממשלת ישראל כבר הבהירה בעבר שאדמות השוק הסיטונאי בחברון מיועדות לבניית שכונה חדשה להשבת גבול חברון לבניה. אפילו שמדינת ישראל נסוגה מחברון לפני 22 שנה, החלטת הממשלה הייתה שהממשלה תפעל להבטיח את קיומו, ביטחונו וביסוסו של היישוב היהודי בחברון. הדבר עובר דרך השבת הקרקעות, בנייה וחיזוק ההתיישבות. אני שומע טענות מצד גורמים במערכת הביטחון ובוועדה, שסגן שר הביטחון כיהן כיושב-ראש שלה, ועדת חוץ וביטחון, שלפיהן יש איזשהו Linkage, כפי שאמר גם קודמי, קשר בין בניית השוק, שמעוכבת עד שייפתר הנושא של הנגשת מערת המכפלה. אמר כבר חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי: הכול כדי לא לפגוע במערכת יחסים.

עם רוצח. אי-אפשר לעכב את ההתפתחות של היישוב היהודי בחברון כמו שאי-אפשר לעכב עניינים הומניטריים אחרים. זה לא צודק, זה לא מקובל, זה לא חוקי ולא מוסרי. צריך פשוט לקדם את שניהם. דוד בן-גוריון אמר על חברון: נעשה משגה אם לא ניישב חברון, שכנתה וקודמתה של ירושלים, ביישוב יהודי גדל והולך בזמן הקצר ביותר. לפני חודשיים הגעתי לחברון, הגענו רבים, לטקס ממלכתי לציון פרעות תרפ"ט. התרגשתי מאוד לשמוע את ראש הממשלה אומר לאוזני העם והעולם כולו כי איננו באים לנשל אף אחד, אבל אף אחד גם לא ינשל אותנו. איננו זרים בחברון, נישאר בה לנצח. גם אדמות השוק הסיטונאי אינם נישול אלא השבת רכוש גזול לבעליו החוקיים. אני קורא מכאן לשר הביטחון ולך, סגן שר הביטחון, שמייצג אותו: מדובר במכתב שצריך להישלח ולהבהיר זאת לראש עיריית חברון. אפשר לעשות זאת כבר מחר בבוקר. זה לא קשור אם יש קרבות בעזה או אין קרבות בעזה.

וגם היית עד, הסכמה מאוד רחבה בוועדת חוץ וביטחון, גם להנגשה. אני יודע שההתיישבות בחברון חשובה לך. אני יודע שזאת ממשלה שאוהדת את ההתיישבות בחברון, ולא רק הממשלה אלא גם רבים בכחול לבן. נפעל יחד כדי לקדם ולחזק את חברון. אני מבקש להצביע כאן על דיון במליאת הכנסת בנושא. במליאה אתה רוצה? בוועדת חוץ וביטחון זה מספיק. מצוין.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אדבר על הנושא שלשמו עליתי לפה אני רוצה לחזק את תושבי הדרום ועוטף עזה, שעוברים ימים ולילות לא פשוטים. אני רוצה לחזק את צה"ל ואת כוחות הביטחון ולהודות להם על המשימה החשובה שהם ממלאים היום עבור עם ישראל. אני רוצה לדבר על נושא בוער, הוא בוער כי צריכה להתקבל בו החלטה בימים הקרובים ממש, על השוק בחברון. אני לא אוהבת לקרוא לזה "השוק", אני מעדיפה לקרוא לזה "הרובע היהודי". הרובע נרכש כדת וכדין לפני למעלה מ-200 שנים על ידי יהודים עניים בחברון, שחסכו כסף מפיות ילדיהם למען גאולת הקרקעות בעיר האבות והאימהות. שטר הקנייה המוכיח את הבעלות קיים ומוכר ואין עליו עוררין. 90 שנה שהאדמות של אלה שנרצחו בפרעות תרפ"ט נמצאות בידי הרוצחים. הרב קסטל והרב חסון, ראשי הקהילות היהודיות שהקרקע שייכת להן, נשחטו במקום בפרעות תרפ"ט.

דאג שהקרקע הזאת תמשיך להיות רשומה שם בשם הקהילה היהודית. 90 שנה שהקרקע הזאת נמצאת בידי ערבים, בהתחלה כשוק פעיל ואחר כך, כבר 25 שנה, כמקום שומם ומוזנח. זו כבר שנה שלמה שאפשר מבחינה משפטית להקים במקום שכונה יהודית לתפארת, כפי שראוי לעשות. ב-1997 התקבלה החלטת ממשלה שלפיה הממשלה תפעל להבטיח את קיומו, ביטחונו וביסוסו של היישוב היהודי בחברון. למרות שהושג האישור המיוחל מהיועץ המשפטי לממשלה, השטח עדיין מוחזק על ידי עיריית חברון. ראש עיריית חברון, הרוצח תייסיר אבו סנינה, רוצח מתועב שרצח ב-1980 שישה בחורי ישיבה בטבח נוראי בבית הדסה בחברון, רצח מתוכנן בדם קר, והוא מתגאה היום ברצח הזה, הוא-הוא שמחזיק בידיו המגואלות בדם את אדמות היהודים בשוק בחברון. אותו רוצח מתועב הוא האיש שאליו צריך היה להישלח,

מכתב הקובע שעל אדמות השוק תוקם שכונה יהודית גדולה. אני קוראת לשים סוף לאבסורד הזה, לשים סוף לסבל של הבעלים החוקיים במקום, לתבוע את מה ששלנו, של כולנו, של התושבים היהודים בחברון ושל שאר ישראל, ולקדם כבר היום את פרויקט השוק בחברון.

חבר הכנסת דיכטר, סגן שר הביטחון, יעלה להשיב. חשבתי שחברון הייתה שלנו ומישהו נתן אותה. אף אחד לא נתן שום דבר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת שהגישו את ההצעות הדחופות בנושא, מתחם השוק הסיטונאי בחברון מצוי על אדמות מדינה אשר היו במקורן בבעלות יהודים, והן מנוהלות על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי באזור יהודה ושומרון. במתחם השוק קיים מבנה בן קומה אחת אשר הושכר לעיריית חברון עוד בתקופת המנדט הבריטי. העירייה השכירה את המתחם בשכירות משנה לשוכרים פלסטינים. בפועל המבנה מצוי בצו סגירה מזה 25 שנה, מאז 1994, הטבח במערת המכפלה. העירייה העמידה לרשות השוכרים אזור אחר בעיר חברון. לפני כמה שנים הוחלט על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי נוכח זכות הדיירות המוגנת העומדת לעירייה לא ניתן לבנות במתחם זה, ויש להשאירו לעת עתה סגור. לבקשת הדרג המדיני במשרד הביטחון פנה היועץ המשפטי למערכת הביטחון לפני למעלה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, אפשר להגיד מי, לא צריך להגיד "הדרג המדיני". זה לא בושה. אפשר לתת קרדיט איפה שמגיע.

שר הביטחון דאז פנה ליועץ המשפטי, אני אתן לך לשאול שאלה, אם אתה רוצה אחר כך. כבר ביקשתי עמדה מהצד. פורר, מותר לך לשאול שאלה, אבל לא צריך להפריע למי שמדבר. אני מבין שכבר סיכמת קואליציה, נכנסת יחד עם יושב-ראש הסיעה של, לפני למעלה משנה היועץ המשפטי למערכת הביטחון פנה ליועץ המשפטי לממשלה והציע מתווה שעל פיו ניתן לבנות במתחם תוך שמירה, במגבלות מסוימות, על הדיירות המוגנת. יצוין כי הממשלה עומדת על הודעתה הקודמת בנושא, שלפיה בכוונתה לפעול ולבנות בשוק הסיטונאי בחברון. העיסוק המחודש בנושא זה נעשה ביוזמת משרד הביטחון, ובמסגרת הזאת נעשתה פנייה של היועץ המשפטי למערכת הביטחון ליועץ המשפטי לממשלה. בעקבות זאת אושר מתווה פעולה לשם התחלת תכנון הבנייה, וכבר בדצמבר 2018, כמעט שנה לאחור, נתן הדרג המדיני הרשאה לתכנון. בתקופה האחרונה מתקיים שיח מקצועי בנושא בין המינהל האזרחי, משרד השיכון והיישוב היהודי בחברון במטרה לקדם את הנושא. מעבר לכך, הנושא נמצא בטיפול של גורמים בכירים במערכת הביטחון, והגורם המתכלל את הדברים האלה, נקבע, המועצה לביטחון לאומי. אגב, אדוני היושב-ראש, רק אתמול היה אמור להתקיים דיון,

12 בנובמבר, היה אמור להתקיים דיון בנושא הזה בראשות ראש המל"ל, או המשנה לראש המל"ל. לצערנו, הנסיבות לא אפשרו לקיים את הדיון. אני חושב שהנושא הזה, פטור מלומר, הוא נושא שמקובל על כולנו.

חושב שזה נושא שצריך להיגמר בצורה יסודית, מסודרת. כמו שאנחנו יודעים לומר: החיפזון מהשטן, אז תהליך סדור שמתכנן אותו המל"ל הוא המהלך הנכון, אני מקווה שגם לדעתכם.

הגיע הזמן, מה שנקרא. החיפזון מהשטן, אבל הגיע הזמן. חבר הכנסת משה אבוטבול, דעה נוספת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אני פניתי בזמנו גם אליכם וגם ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בנושא ההנגשה של מערת המכפלה. צריכים לדעת שבדרך כלל אנחנו, כנציגי ציבור, בעיקר מקבלים את הפניות מהציבור עצמו, אנחנו קשובים לרחשי הלב שלהם, למכתבים שלהם. התמונות שהגיעו אליי הן פשוט תמונות מזעזעות, לראות חולים, לראות כל מיני קשישים, אפילו רבנים מאוד חשובים, כמו הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הקודם, הרב בקשי דורון, מגיע לשם ומיטלטל בצורה מאוד מביכה ומבישה. אני חושב שהדחייה, לדחות בכמה חודשים את הנושא, ואמרו לי שעד פסח זה יהיה, אני חושב שזה דבר שהוא סתם לא טוב. צריכים לעשות את זה מיידית. אני זוכר שכראש עיר הוציאו לנו את הנשמה, כל רשויות ההנגשה: לעשות הנגשה בתחנות אוטובוסים, בכיתות, בכל המקומות. ופה פתאום משום מה אנחנו,

יש זמן לכל דבר. זה מאוד מוזר לי, כי אני חושב שדווקא כאן, כשאנחנו נמצאים עכשיו לקראת פרשת חיי שרה, והקניין של העם היהודי לגבי מערת המכפלה, זה מצריך אותנו להנגיש אותה לכל אזרח שרוצה לבוא להתייחד עם אבותיו,

יצחק ויעקב. אני רק מסיים בזה שאני שמח באותה הזדמנות לבשר שגם אני הצטרפתי לשדולה של ארץ ישראל, שחלק מהמטרות שלה זה חברון וקריית האבות וכל הדברים. אני מקווה שאני מבצע את שליחותי נאמנה.

חבר הכנסת פורר, הינה, אתה רואה?

וגם יש פה כמה מקומות שלא כתוב מי השר, אז מי שרוצה להיות שר יכול לשבת קצת ולראות איך זה להיות שר. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני רוצה לברך אותך. אני שמח לראות אותך מנהל את המליאה, ואתה עושה את זה בחן ובכישרון הידועים שלך,

זה לא מה שאמרת לי כשישבנו בכיסאות. את מה שאמרתי לך אני אגיד לו אחר כך באוזן. אתה יודע שפעם הוא עשה לי בעיות כשהייתי יושב-ראש הקואליציה? אז צלצלתי לאבא שלו, אז אבא שלו התקשר, הוא אומר לי: מה אתה מערב הורים? בסוף הוא עשה מה שאמרתי לו עליו. אדוני היושב-ראש, ראשית, אני חושב שהדיון הזה הוא באמת מאוד חשוב, ואני רוצה לברך את יוזמי הדיון. אבל כן יש מקום, וראוי, אומנם יושב-ראש המפלגה שלך,

הודיע שאנחנו חלק מהשמאל, אבל בכל זאת צריך לציין גם מה עשינו ומה עשה שר הביטחון הקודם בעניין הזה של חברון. יושבת פה גם חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, שהיא פעילה בנושא הזה לילות כימים, וזכיתי להסתובב ולסייר גם איתה וגם עם הצוות שם ביישוב בחברון. ודווקא הבקשות שהעלו אז בפני שר הביטחון התמלאו, עם כל הרצון לעשות את התהליך. התהליך היה סדור ומסודר, אבל הוא פשוט גם קרה, ולא נמתח, החל מסמל מוניציפלי ליישוב היהודי בחברון, שמעניק ליישוב מעמד של מעין מועצה ומאפשר סוף-סוף, סוף-סוף, קבלת תקציבים ממשרדי ממשלה, שיפוץ תשתיות, שזה משהו שלא קרה, וחיכו לו וייחלו לו ביישוב היהודי בחברון שנים ארוכות, הקמת 31 יחידות דיור וגני ילדים ברובע חזקיה בחברון, לראשונה מזה 20 שנה. בנוסף נתן השר, פעם הוא היה ימין. שר הביטחון הקודם היתר עסקה לבית לאה ורחל, נכס שהישראלים רכשו בחברון. תשאיר את זה לבחירות, בחייך. לא, אני כן רוצה להתייחס גם לעניין הזה. תשאיר את זה לבחירות. מה שפעל שר הביטחון הקודם אביגדור ליברמן זה באמת לקבל את אותה חוות דעת משפטית שנתקבלה. חוות הדעת המשפטית הזאת, שניתנה על ידי היועץ המשפטי של מערכת הביטחון, התקבלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, לגבי היכולת לבנות מעל השוק הסיטונאי הישן בחברון, שהוקם על אדמות בבעלות יהודית. ולכן אני אומר כאן, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר,

אם שר הביטחון שהיה בשנה האחרונה ושר הביטחון עכשיו יקיימו מדי שבוע ישיבת סטטוס מה קורה עם פיתוח השוק היהודי בחברון, נראה לי שיצליחו לקדם את זה קצת יותר מהר.

עוד לא התחילו הבחירות, אתה יודע, פורר. תשאיר משהו לריב אחר כך. לפחות את מה שמגיע צריך להגיד. פעם היה ימין ברור, עכשיו, אתה יכול לרדת. אתה רוצה להשיב לו? אדוני היושב-ראש, אני נתתי לו את הקרדיט שמגיע לו.

אין שום בעיה.

רק כדי לא להשאיר את חברי הכנסת במתח לנוכח מה שאמרתי לגבי הדברים שאמר עודד פורר. הוא אמר לי: תראה איזה שקט במליאה. הטכניקה שיושב-ראש הכנסת הצליח לגבש כדי לפתור את הבעיה של הרעש במליאה היא למנות את דוד ביטן לסגן יושב-ראש כנסת, וזה מבטיח שלא יהיו שיחות,

מסדרון, מה שנקרא. מי אומר שאין חשיבה יצירתית ליושב-ראש הכנסת? לעצם העניין, הסיפור של ההנגשה של מערת המכפלה, מאחר שהכרתי את זה היטב,

בדיונים כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, כשהגעתי לתפקיד סגן שר הביטחון לקחתי את הנושא הזה. היה נדמה שהוא היה תפור לחלוטין, אבל הוא לא היה תפור לגמרי. סגרנו אותו. עשינו דיון, הבאנו אותו פעם נוספת לראש הממשלה לדיון בסוגיה הזאת במסגרת הקבינט, ואנחנו יוצאים לדרך. אני חושב שנקבע אפילו תאריך יעד, עד פסח לסיים את ההנגשה. זו המטרה. התקציבים, דברים שהיה נדמה שהם פתורים, לא נפתרו. שמתי את התאריך הזה כיעד, ואני מקווה מאוד ששום דבר לא יטרפד את הדבר הזה. אני מזכיר לסגן שיש השנה רק אדר אחד. אנחנו כנראה נתמודד עם אדר אחד. תזכור שז'בוטינסקי זה הרבה הדר. בכל מקרה, לגבי הנושא של השוק הסיטונאי, זו סוגיה מקבילה, היא לא מסודרת בטור עם מערת המכפלה. כפי שאמרתי, ראש המל"ל מתכלל את זה, ואני חושב שבגלל שיש לזה היבטים של כמה משרדים, כמה גופים, לא נכון לעשות את הדבר הזה כל אחד מהזווית שלו.

ראינו את התקלה במערת המכפלה, שכאשר עבדנו כל גוף בנפרד, בסוף בסוף, כשבאים לחבר את זה, מסתבר שזה לא חיבר connector פה והוא לא חיבר connector שם, לא דברים מסובכים, רק פשוט יד אחת שסוגרת את הכול והדברים יכולים לצאת לדרך בצורה יותר חלקה. אני חושב שבנושא הזה, אם ירצו לפקח על זה, אני חושב שהאכסניה הנכונה היא ועדת החוץ והביטחון.

ויהיה אפשר לעשות שם דיון ופיקוח.

נעבור להצבעה, להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. מי שבעד, יצביע בעד, מי שנגד, יצביע נגד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.

שבעה בעד, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום עברה לדיון בוועדת החוץ והביטחון. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ו בחשוון התש"ף, 18 בנובמבר 2019, בשעה 16:00.